אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו פותחים בשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר הפנים, חבר הכנסת משולם נהרי, להשיב על שאילתה דחופה מס' 398, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה. נושא השאילתה: ספורטאית שזכתה במדליית זהב עבור ישראל מגורשת מן הארץ. בבקשה, סגן השר יעלה לדוכן. חברת הכנסת סבטלובה תוכל לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, ג'ודוקה בת 20 ילידת בולגריה שייצגה את ישראל בתחרות בטשקנט באוקטובר השנה וזכתה במדליית זהב תגורש מהארץ לאחר שבקשתה לקבלת אזרחות נדחתה. ברצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון?

מדוע הספורטאית מגורשת למרות הישגה האדיר, שהביא כבוד למדינת ישראל? ורק לעדכן, ממש בדקות אלה אני מתבשרת שלא יגרשו את הספורטאית היום, אם כי הבעיה של האזרחות עדיין נשארת בעינה.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, גברתי השואלת, אני רוצה בתחילת דבריי להעמיד דברים על דיוקם:

אינני יודע מאיפה צץ כל הנושא של גירוש, כי אף אחד לא איים עליה בגירוש,

לשכות האוכלוסין וההגירה נותנות שירות טוב ויעיל לכולם, ובלבד שיפעלו לפי הכללים הקבועים בחוק,

התקשורת לא מהווה ולא תהיה גורם שישפיע על הלשכות לפעול בניגוד לנהלים. לצערי הרב, במקום שהנושא יטופל במסגרת הלשכה, רצו ישר לתקשורת. וגם אתמול היה כיסוי גדול בתקשורת: הינה, הם מגרשים. לא מגרשים. אתמול הם היו בלשכה, מה שהיה צריך להיעשות כבר לפני הרבה הרבה זמן, היו בלשכה בחדרה, הגישו את המסמכים, הופיעו שני בני הזוג, שזה תנאי, צריכים להיות שניהם ולא אחד. כל פעם שאחד מופיע, זה לא עוזר כלום אם היא מופיעה לבד. הרי היא מקבלת את זה מכוח זה שיש לה בן זוג פה בארץ. הם היו צריכים להופיע שניהם, ואתמול הופיעו שניהם והגישו את כל המסמכים. גם קיבלו אשרת מעבר רב-פעמית, בגלל שלהשתתפות בתחרויות צריכים להיכנס ולצאת, היא צריכה להיכנס ולצאת, וגם קיבלה ארכה נוספת לאשרת העבודה ב1. כל זה היה יכול להיחסך אילו הם היו ניגשים ללשכה ומבצעים את כל מה שצריך. אבל איך אומרים?

אפשר שאלה נוספת?

שאלה נוספת לחברת הכנסת סבטלובה.

כבוד סגן השר, אני ולשכתי היינו בקשר ישיר עם בני הזוג. אנחנו איננו ניזונים מהשמועות בתקשורת, וכל דבר אנחנו בודקים לעומקו. בני הזוג סיפרו לנו על התלאות, הקשיים והיחס המזלזל שקיבלו בלשכת האוכלוסין וההגירה, ועל כך שעד שהייתה בעצם התערבות של התקשורת הם לא יכלו להתקדם עם הנושא הזה למרות ההישגים הרבים של בטינה, אותה ג'ודוקאית, ולמרות הניסיונות החוזרים להסדיר את העניין של נוכחותה בארץ. אנחנו איננו סבורים שכאשר, כל אדם צריך לזכות ביחס הוגן והגון מלשכות האוכלוסין. השאלה היא מדוע מלכתחילה. אפשר היה לחסוך באמת את הסיפור הזה אילו היו מטפלים בהם לפני כמה חודשים, כאשר פנו אז, והיו שניהם, ונענו ביחס מזלזל. ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה: האם פנית ללשכת האוכלוסין וביררת את הנושא?

לא קיבלנו מענה. את פנית אליהם? איזו לשכת אוכלוסין? הפנינו אליהם מכתב. לאן?

לא מכתב. את פנית אליהם כמו שאת פונה ושומעת אנשים ומדברת איתם? פנית ללשכה? הרמת טלפון ללשכת האוכלוסין בחדרה ושאלת מדוע?

שצריך להביא מסמכים, להשלים מסמכים. זה לא הולך ככה שברגע שתביאי את התקשורת אז היא לא תצטרך מסמכים ולא יצטרכו שני בני הזוג לבוא. הלשכה עושה הכול כדי לתת את השירות הטוב ביותר. אני אומר לך שלשכות ההגירה והאוכלוסין היום עומדות בלחצים נוראיים ובמסות של בקשות, והן נותנות את השירות המקסימלי שאפשר. אנחנו רואים גם במדינות אחרות, כשאנחנו צריכים ויזה או צריכים איזשהו אישור, מה היחס לעומת מה שקורה כיום ברשות האוכלוסין, שזה השירות הטוב ביותר. תודה. אני כולי תקווה

במסגרת המאמצים שלנו לשפר את המענה על השאילתות של חברי כנסת, גם בעקבות תלונות שאני מקבל בנושא הזה, החלטנו, בכנס הקיץ, נכון. החלטנו בוועדת ההסכמות, לאחר כמה ימים אמרתי את זה גם בנשיאות, שאנחנו נקדם לתחילת סדר-היום גם שאילתות רגילות כשמגיע שר ממילא, בתחילת סדר-היום ולא ב-8:00 בערב ולא ב-11:00 בלילה. כך החלטנו לעשות עם שאילתה מס' 1000 מאת חבר הכנסת אלעזר שטרן: מימון אירוע בבני ברק, שהיה אמור עליה להשיב סגן השר נהרי. אני מוחק את השאילתה מסדר-היום. לצערי הרב, חבר הכנסת לא הגיע. בהמשך יש גם שאילתות לשר הבריאות, שנמצא איתנו כאן, אני לא מדבר על שאילתה דחופה, גם על השאילתות הרגילות. אני מקווה מאוד שחברי הכנסת יגיעו וישאלו, ולא רק יתלוננו במכתבים אליי. מכיוון שהשר אריאל לא כאן,

מי שאל את, הוא יגיע,

כן, אבל אורי אריאל, איפה? אני, אני אחליף. כן, אבל אני לא רואה את השואל שלך, מיקי לוי.

אני, יש לי שאלה ואני פה. לא לא לא, אדוני, אנחנו,

כרגיל, עם כל, גם כן בכי שלי שיבואו בזמן. אתה יודע מה, השר ליצמן, אני קודם כול מודה לך שאתה כאן. תעלה, תתחיל משאילתות רגילות. נשנה פה סדרי בראשית, אבל לפחות המליאה, גם לי יש שאלה.

כי חבר הכנסת לא נמצא.

לחבר הכנסת היה חשוב לשאול, רק שהוא לא נמצא. אוקיי. אז שאילתה מס'

לסגן השר לענייני פריפריה, הנגב והגליל,

ועדת כספים הייתה אמורה לסיים ב-11:00. אם הישיבה מתקיימת, נא להפסיק את הפרוטוקול ולהפסיק את הישיבה. לא מתקיימת שם שום ישיבה. לא מתקיימת, אז עוד יותר טוב. בבקשה, אנחנו נתחיל עם שאילתות רגילות. 757, חבר הכנסת יואל חסון, תקציב בלתי מנוצל: מינהל הרפואה: פרויקט מניעת אלימות. אדוני, מן המיקרופון. אדוני היושב-ראש, אדוני שר הבריאות, השאילתה שלי היא בנושא תקציב בלתי מנוצל: מינהל הרפואה: פרויקט מניעת אלימות. בשנים 2014 2015 תקציב מינהל הרפואה: פרויקט מניעת אלימות הוגדל לסכום של 16 מיליון ו-863,000 שקלים. מתוכו נוצלו רק 6 מיליון ו-429,000 שקלים, 38%. אני רוצה לשאול: 1. מדוע הוגדל התקציב לסכום של 16 מיליון ו-863,000 שקלים,

2. מדוע נוצלו רק 38%? 3. מה נעשה עם 10 מיליון ו-434,000 שקלים שלא נוצלו? תודה, אדוני. בבקשה, אדוני שר הבריאות.

חבר הכנסת יואל חסון, תקצוב התקנה למניעת אלימות במינהל רפואה בשנים האמורות היה: 2014, 2 מיליון ו-220,000 שקל, 2015, 2 מיליון ו-864,000 שקל, 2016, 2 מיליון ו-460,000 שקל. מבדיקה מול מנהלת היחידה המקצועית שעבורה ניתן התקציב עולה כי המספרים הללו אכן משקפים את תוכניות העבודה באותן שנים, שבוצעו במלואן, ולא מוכרים לנו הסכומים המצוינים בשאילתה. נודה לך על בדיקה חוזרת של הסכומים ואם אפשר לציין את מספרי התקנות אליהן כיוונה השאילתה, נוכל לתת המשך מענה, אם נדרש. יש מספרים אחרים? תן לי תקנות. אשמח לבדוק את זה. יש שאלה נוספת, רק לחבר הכנסת השואל. בבקשה, חבר הכנסת יואל חסון יכול לשאול. אדוני השר, אני מקבל כמובן את תשובתך. אנחנו אספנו את הנתונים מתוך מידע, בעינינו מהימן, שהיה לנו. אני מתחייב בפניך לבדוק את הנתונים פעם נוספת, ותרשה לי שאני פשוט אפנה אליך בכתב בצורה רגילה ותענה לי, ונבין את המחלוקת או את הבעיה במספרים.

מתי שתרצה. אני אפילו אסכים להפגיש אותך עם אנשי המקצוע. תודה לחבר הכנסת חסון. תודה לשר. 931, חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי: טיפולי שיניים בבתי חולים פסיכיאטריים. כאמור, אם תרצי לשאול שאלה נוספת אחר כך, רק את תוכלי לעשות זאת. כבוד השר, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בביקורים שערכנו בבתי החולים הפסיכיאטריים ראינו פשוט, ללא יוצא דופן, אנשים שאין להם שיניים או ששיניהם פגומות, שחורות, והם לא יכולים ממש לאכול. למה שאני מתארת, מה שאני ראיתי בעיניים, מצטרף מכתבה של גברת יהודית זילברמן, שמתארת מסכת בלתי אפשרית של ניסיון למצות את זכותה, זכותה שלה, לקבל טיפולי שיניים כנכת בריאות, והיא לא קיבלה זאת. לכן אני שואלת: מה אתה עושה, מה המשרד עושה, כדי למנוע את המצב הבלתי-נסבל הזה? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, נוהל משרד הבריאות העוסק במתן טיפולי שיניים בבתי החולים הפסיכיאטריים מגדיר זכאות לטיפול לחולים כרוניים,

חולים השוהים מעל 365 יום בבית החולים. בהינתן שיש כ-1,200 מאושפזים כרוניים בבתי החולים הפסיכיאטריים, כלומר אם מתוכם קרוב ל-900 מקבלים טיפול, הרי שאלו מספרים גבוהים ביותר לאספקת שירותים במערכת. זכאות זו הינה לגבי מצבי חירום וטיפולי שיניים למצבים הנגזרים ממחלת הנפש, הזנחה או אי-טיפול, או תוצאה של טיפול תרופתי. לחולים אקוטיים, לא קיימת זכאות כגון זו, אולם מצב פסיכוטי המאפיין את קבלתם לאשפוז לא מאפשר, במרבית המקרים, גישה לפעילות פולשנית בחלל הפה, מה גם שלעיתים החולים אינם כשירים להסכים הסכמה מדעת לטיפול בשלב זה. הדבר נכון גם לגבי חלקם של המטופלים הכרוניים, אשר לוקים במחלה ממושכת פעילה אשר לצערנו לא מאפשרת יציאה מאשפוז ושילוב בקהילה בשלב זה. במקביל לאלו, קיימת זכאות לטיפולי שיניים על פי חוק שיקום נכי נפש, קיים סל מוגדר, והשירות ניתן על פי החלטת ועדת סל שיקום בהתאם למצבו של החולה ומידת שיתוף הפעולה. האם יש שאלה נוספת?

חברת הכנסת גרמן רוצה לשאול את השר שאלה נוספת. אתה ציטטת מן החובות של משרד הבריאות לגבי נכי הנפש,

אלה החובות. אתה באת ואמרת כמה מקבלים, אבל בפועל ובמציאות, אדוני השר, וממה שאני יודעת, אתה מבקר בבתי החולים, גם הפסיכיאטריים, אז אתה בוודאי רואה את המצב בשטח. בשטח המצב לא תואם את מה שאתה אומר. אנשים לא מקבלים טיפולי שיניים, אנשים לא מסוגלים לאכול, אנשים סובלים מכאבים, ואלה אנשים שממילא הרע גורלם והם נמצאים בבתי החולים הפסיכיאטריים.

יש לי בקשה אליך: אנא, בוא תבדוק, בוא תראה,

האם באמת התקציב שמיועד לכך נוצל וכיצד הוא נוצל,

בוא תבקש לדעת כמה מטופלים זקוקים לטיפול לעומת אותם מטופלים שציינת שקיבלו את הטיפול, מפני שהמצב בשטח הוא בלתי אפשרי. תודה, חברת הכנסת גרמן. השר רוצה להוסיף משהו? כן, אני אעשה את זה פשוט. אני אשתדל בביקור הקרוב באחד בתי החולים לשים לב, אבל לעומת זאת, אם יש לך איזה מקום, בתי חולים או מקרים מיוחדים של אנשים, תעבירי לי, אני אבדוק את זה. ראינו בעיניים.

קטסטרופה. אמרתי, בהזדמנות הראשונה שאני אבקר בבתי חולים פסיכיאטריים אני אשתדל לשים לב לזה. לעומת זאת, אני מבקש כאן שאם יש מקרה, תביאו לי.

תודה לחברת הכנסת גרמן ולשר. אנחנו ממשיכים עם שר הבריאות, 934, חבר הכנסת אחמד טיבי,

נושא השאילתה: מחסור חמור ברופאים ובאחיות בפגיות. מכובדי השר, מדי שנה יש יותר ויותר תינוקות הזקוקים לאשפוז במחלקות הפגים בבתי החולים, שקולטות אלפי יילודים ומעניקות טיפול מציל חיים, אולם מספר התקנים של רופאים ואחיות במחלקות נשאר כשהיה. 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע אין מספיק תקנים? תודה. לפני שהשר יענה, אני עוד פעם אזכיר: אנחנו בשאילתות רגילות. אין שאלות נוספות של חברי כנסת אחרים, רק של חבר הכנסת השואל. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, הטיפול בפגים וקידומן של היחידות לטיפול ביילוד הם מהנושאים המרכזיים שמשרד הבריאות מקדם. במסגרת תוכנית מודל תמרוץ הפגיות בוצע שיפור רוחבי ניכר בכל התחומים והקריטריונים שנקבעו, אשר מתבססים על חוזר מנהל הרפואה שפורסם בחודש דצמבר 2013. מספר התינוקות הזקוקים לאשפוז בפגיות הוא אחוז קבוע ביחס לילודה במדינת ישראל. במהלך השנים נצפתה עלייה של כ-3,000 לידות בכל שנה. שיעור הפגים בכלל הלידות עומד על 8%. יש להדגיש כי למרות העלייה במספר הלידות ובמספר הפגים, נצפית ירידה בכל שנה במספר הפגים הקטנים הדיפרנציאליים, שנולדים במשקל גוף מתחת לקילו ו-750 גרם. להלן ההתייחסות לפנייתך: למספר תקני האחיות ולשיפור ההתמקצעות שלהן יש חשיבות עליונה במודל. הדבר מתבטא בהקצאה של מרב הניקוד של המודל למטרה זו.

משרד הבריאות מממן קורסים והכשרות מקצועיות לאחיות שעובדות בפגיות. מתחילת תוכנית תמרוץ הפגיות, כלומר מתחילת שנת 2014 עד סוף שנת 2016, נעשה שיפור גדול במספר האחיות ובתקנים שלהן לפי הפירוט הנ"ל: 1. תוספת איוש של 242 תקני אחיות חדשים בפגיות, 2. הסמכת 198 אחיות בקורס-על בסיסי בטיפול נמרץ פגים, 3. התפתחות מקצוע סיעוד חדש מומחיות בפגייה. יש לציין שבשנת 2017 מתוכננת השקעה תקציבית גם בהכשרות וגם בהדרכות האחיות בפגיות, כולל מימון קורסי-על בסיסיים חדשים לטיפול נמרץ ביילוד. בימים אלה ההרשמה לקורס נוסף של אחות מומחית בפגים בעיצומה. היעד הוא שעד סוף שנת 2017 יהיה תקן אחות מומחית בכל הפגיות בארץ. במקביל לכל השיפור שנעשה, ישנו ערוץ הידברות ישיר בין משרד האוצר, משרד הבריאות ונציגות האחיות על מנת לתקן את מפתח התקינה. הדבר יביא לעלייה, לפתיחת תקנים חדשים בפגיות. בחודש יולי 2017 התחיל סבב הבקרות של משרד הבריאות בכלל הפגיות בארץ. אנו צופים השנה עלייה משמעותית נוספת בתקני אחיות במחלקות הפגיות נוסף לתוספת המכובדת שנצפתה בשנים 2014 עד 2017. במסגרת תוכנית זו עלה מספר תקני הרופאים בפגיות. בשלוש השנים הראשונות של המודל התווספו 30 תקנים חדשים למתמחים חדשים בנאונטולוגיה. בשנת 2017 אנו מצפים לעלייה נוספת במספר תקנים חשובים אלו. תודה לשר. שאלה נוספת,

הוא כנראה הבין. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, 966, של חברת הכנסת מיכל בירן: אי-הסדרת הטיפול באמצעות אומנויות. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. בשנת 2004 בוטלה תעודת ההכרה של המדינה במעניקי טיפול נפשי באמצעות אומנות בעלי הכשרה וניסיון, ומאז, למרות הנחיות בג"ץ, משרדך מעכב את הסדרת המקצוע בחוק ומותיר אותו פרוץ תוך סיכון הציבור. ברצוני לשאול: מדוע המקצוע אינו מוסדר למרות שעברו 13 שנים?

בבקשה, אדוני השר. נושא הסדרת הטיפול באומנויות נמצא על סדר-היום של משרד הבריאות. בשנה החולפת קיימנו, מנכ"ל המשרד ואני, יחד עם גורמי המקצוע, פגישות עם ארגון יה"ת, האיגוד הישראלי לתרפיה באמצעות הבעה ויצירה. אנו מבינים את הצורך בהסדרת התחום ובוחנים זאת לאור ההשלכות והמשמעויות הנגזרות מהסדרה, דוגמת מעמדם של המטפלים הוותיקים, מעמדם של עולים חדשים שעסקו בתחום בארץ מוצאם, אוכלוסיות שאין להן גישה לאקדמיה וצורכי כוח אדם הנגזרים מהסדרת התחום לאור משימות נוספות הקיימות במקצועות הבריאות בפרט ובמשרד בכלל. לאור האמור לעיל, אנו גם בוחנים לעומק את האפשרות של רענון חוזר שיקבע כללים להעסקת מטפלים באומנויות במערכת הבריאות הציבורית כך שיוגדר סטנדרט העסקה שימנע העסקת עובדים לא מקצועיים ופגיעה בבריאות הציבור.

שאלה נוספת לחברת הכנסת בירן. אדוני השר, לא הבנתי מדבריך: מה לוח הזמנים? אנחנו באמצע הבדיקה, באמצע הטיפול. זה לא ייקח הרבה זמן. אני מציע שתעמדי בקשר איתי בעוד חודש ונבדוק איפה זה עומד. תודה לשר הבריאות. חבר הכנסת אחמד טיבי, שאילתה מס' 979: חלקה של החברה הערבית בתקציב משרד הבריאות. חבר הכנסת אחמד טיבי, יש לך שאילתה. לא אכפת לך מה חלקה של החברה הערבית בתקציב משרד הבריאות?

מרצ, זה תרגיל יפה כדי שלא תשאל את השאילתה, אבל אתה לא צריך להתפתות.

שאילתה 979. הממשלה אישרה, אדוני השר, ב-30 בדצמבר 2015 את התוכנית לצמצום פערים בחברה הערבית, והצהירה שמדובר בתוכנית בהיקף גדול, במטרה לצמצם פערים ולסייע בפיתוח כלכלי מהיר של החברה הערבית, כפי שהצהירו שרי הממשלה. ברצוני לשאול: 1. מהו חלק החברה הערבית בתקציב משרדך, משרד הבריאות? 2. מהו חלקן של הרשויות הערביות? תודה, אדוני. בבקשה, אדוני השר.

משרד הבריאות, כספק שירותים, מספק את השירותים שאליהם הוא מחויב מתוקף חוק לכלל האוכלוסייה. כתוצאה מכך, חלקה של החברה הערבית בתקציב זה איננו קבוע, והוא מתפלג ברוב המקרים באופן דומה לשיעורה של חברה זו באוכלוסייה. התקשרויותיו של משרד הבריאות עם הרשויות המקומיות נעשית בקולות קוראים, ולכן כל רשות המעוניינת להשתתף בפרויקטי המכרז יכולה לעשות זאת. מעבר לכך, קיימים כמה פרויקטים שבהם בחר משרד הבריאות להשקיע כספים ייעודים בחברה הערבית,

1. מוקדים לרפואה דחופה בערים אום אל-פחם וסח'נין, 2. התוכנית אפשריבריא, המפעילה תוכניות לעידוד תזונה נכונה ופעילות ספורטיביות ברשויות מקומיות במגזר הערבי. חבר הכנסת טיבי, שאלות נוספות?

תודה לשר. מתקדמים לשאילתה 1002, מאת חברת הכנסת יעל גרמן: קיצור תורי MRI לבית שמש. תודה אדוני היושב-ראש. במודעה שפורסמה במקומון של בית שמש נכתב: "בסיוע שר הבריאות, הגענו להסכם עם בית החולים הדסה על שורת הטבות בלעדיות לתושבי בית שמש, זמן ההמתנה לתורים" ל-MRI,

בממוצע על חודשיים, יעמוד על 48 שעות בלבד". ברצוני לשאול: 1. האומנם? האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע כשר הבריאות אתה מפר, לכאורה, את החובה לפעול בשוויון כלפי כלל האוכלוסייה? תודה, חברת הכנסת גרמן. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. 1. המודעה שפורסמה היא לא נכונה, היא לא בסיוע שלי, לא בתמיכתי, ואף אמרתי זאת כשפורסמו הדברים לפני כשנה. 2. בהתייחס לשאלה השנייה, יוצא כי אני לא מפר את החובה לפעול בשוויון אלא להפך. בתקופתי במשרד הבריאות הצלחנו להשוות את המצב בפריפריה למרכז הארץ במספר מכשירי ה-MRI, שהוכפל מ-24 ל-48. לפני כשנתיים הודעתי כי לא נאשר הפעלת בית חולים בארץ ללא מכשיר MRI, וכיום בכל בתי החולים הממשלתיים, ברוב המוחלט, ישנו מכשיר. ברור שלבתי החולים הכלליים בארץ יש מכשירים קבועים, נייחים, וגם הקצבתי תקציב גדול שמימן זאת בצורה משמעותית. אני שמח לבשר כי זמן ההמתנה לבדיקה ירד משמעותית, ואם עד לפני כשנתיים הוא עמד על חודשים ארוכים, כיום מדובר על שבועות ואף פחות מזה. בהזדמנות זו אני גם קורא לכל מי ששומע את הדברים כי אם הוא זקוק לבדיקה ונקבע לו זמן המתנה של למעלה משבועיים, הוא מוזמן ליצור קשר עם צוות לשכתי, והנושא יטופל. שאלה נוספת לחברת הכנסת גרמן. בבקשה, גברתי. אני שמחה, אדוני השר, לשמוע שידך לא הייתה בדבר,

נעשתה פשוט עבירה על החוק על ידי פרופ' רוטשטיין מבית החולים הדסה, שהפעיל את קיצור התורים הזה, על פי תחקיר שנעשה, אלא אם כן התחקיר לא היה נכון. ברשותך, בעקבות שאלה ששאלתי את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עורך דין רז נזרי, הוא בא והשיב כך: לאחר כמה פניות ממשרד הבריאות לפרופ' רוטשטיין בעניין, פניות שלא נענו, פניתי אף אני, המשנה ליועץ המשפטי, וביקשתי ממנו להתייחס. בקשתי התקבלה, אך תשובתו של פרופ' רוטשטיין לא נתנה מענה מספיק לדברים, והחששות שהועלו לעבירה על חוק הבריאות לא הוסרו. כותב המשנה ליועץ המשפטי: נוכח החובה המובנת מאליה המוטלת על המרכז הרפואי הדסה לפעול בשוויון כלפי כלל האוכלוסייה, ומאחר שתשובתו של פרופ' רוטשטיין לא הייתה מספקת, כאמור, מצא לנכון מנכ"ל משרד הבריאות, בתיאום עימנו, עם היועץ המשפטי, להנחות את בית החולים הדסה להוציא הנחיה כתובה לכלל הגורמים הנוגעים בדבר בבית החולים, במטרה לחדד את חובת השמירה של שוויון בקביעת התורים. כמו כן התבקש בית החולים לתעד במחצית השנייה של 2017 את מערכת קביעת התורים בהקשר זה, לרבות את המקרים שבהם התור הוקדם. אי לכך, אני שואלת: האם הועבר תיעוד למשרד הבריאות על מערכת קביעת התורים, לרבות מקרים שבהם התור הוקדם, כפי שהמשנה ליועץ המשפטי דרש במכתבו מיום 19 ביולי? אנחנו נמצאים כבר בסוף המחצית השנייה של 2017. האם בית החולים הדסה אכן הוציא הנחיה כתובה בנושא שמירת השוויון בקביעת התורים לכלל השירותים, כפי שהנחה מנכ"ל משרד הבריאות בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי? ואני רוצה לשאול שאלה נוספת: ממכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עולה כי פרופ' רוטשטיין לא נתן תשובה מספקת. מה משרד הבריאות מתכוון לעשות בנידון? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. את התשובה המלאה קיבלת מסגן היועץ המשפטי, רז נזרי. המנכ"ל, אני מכיר אותו, הוא מקפיד על כל פסיק ותג לקיים מה שהיועץ המשפטי או הסגן שלו אומרים לו, ואני בטוח שהוא ביצע את זה. האם אני יודע בעל פה את התשובה?

אני מוכן לבדוק את זה, אבל ההנחה אומרת לי שהוא מקיים את זה.

תודה. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1011, של חברת הכנסת ענת ברקו, סבסוד טיפול רפואי לפלסטינים.

אדוני היושב בראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה. בדיון בכנסת נתגלה שפלסטינים המקבלים טיפול בבית חולים בישראל משלמים מחיר רגיל, כשל אזרח ישראלי, ולא כתיירי מרפא. ברצוני לשאול: 1. מדוע הפלסטינים משלמים כאזרחי ישראל על טיפולים רפואיים? 2. האם בכוונת משרד הבריאות לשנות זאת כדי שיתפנו תקציבים למשלמי מס בריאות? 3. אם לא, למה? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. פלסטינים משלמים תעריף א' בתעריפון משרד הבריאות, בדומה לאזרחי ישראל המשלמים באופן פרטי עבור שירותים רפואיים, ולא דרך קופות החולים. קופות החולים, אשר משלמות עבור הרוב המוחלט של הטיפול הרפואי הניתן לאזרחי ישראל בבתי החולים הציבוריים, משלמות על פי תעריף ב', הנמוך מתעריף א'. כמו כן, במסגרת הסדרי הקאפ, המעוגנים בחקיקה, הקופות זכאיות להנחה מעבר לתעריפון משרד הבריאות. תעריף התשלום של הפלסטינים נקבע במסגרת הסכמי אוסלו, והמנדט לשנות זאת אינו בידי משרד הבריאות. תודה, אדוני. שאלה נוספת לחברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה.

אדוני השר,

שפורסם על ידי הכנסת, לגבי ההנחות המפליגות עבור שירותי הבריאות. אני בעד שנפתח את מערכת הבריאות שלנו לשכנינו, ובכלל, לכולם, אבל השאלה היא אם יש מי שלא משלם מס בריאות, והיריעה קצרה, ואתה לא יכול לממן תרופות מצילות חיים, האם אין המושג של עניי עירך קודמים בא לידי ביטוי פה? האם אפשר לעשות משהו כדי שאנחנו, אולי יגבו מס בריאות? אולי המס, אולי התשלומים שהולכים למנהרות ולמימון אמצעי לחימה יהיו במקום זה לטיפולים רפואיים? זה נראה לי יותר נכון. תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר, רוצה להוסיף? כן, בשתי מילים. ברור שהם משלמים מחיר א', בדיוק כמו שאמרתי לך, ואנחנו עושים גם כן, חברת הכנסת ברקו, אנחנו עושים גם כן מנהרות אצלנו בבתי חולים, נגד מלחמות, יש בתי חולים לחירום. אז משתמשים בכסף. לא הייתי משווה. זה לא בר-השוואה. אמרתי, להבדיל. עם הכסף הזה גם בונים. תודה רבה. תודה, אדוני השר. אני מזמין את חברת הכנסת עליזה לביא. אה, לא התכוננתי, עם כל הכבוד.

היה בסדר-היום. זה היה אמור להיות אחר הצוהריים. אני צריך לעבור על זה. נושא רגיש. אנחנו מודים לשר על השאילתות הרגילות. אנחנו מזמינים את חבר הכנסת מיקי לוי, שאילתה דחופה מס' 397. נושא השאילתה: אלפי מכולות מזון ותרופות תקועות בנמל. בבקשה, אדוני, נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בגלל קושי שנוצר לאחרונה באגף האמון על אישור כניסת מזון ותרופות לארץ תקועות אלפי מכולות בנמל אשדוד. נזק כלכלי רב נגרם ליבואנים, וגם יש מחסור כרגע בחנויות עצמן. רצוני לשאול: 1. מדוע? 2. מתי צפוי האגף לחזור לפעילות סדירה? 3. כיצד נערך משרדך לפתרון הבעיה? כי המכולות עומדות בשמש, והנזק הוא נזק אדיר. תודה, אדוני. בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני חבר הכנסת מיקי לוי. 1. אכן קיים עיכוב במתן מענה בבקשות לשחרור משלוחי מזון, בנמל אשדוד בלבד. מדובר על עיכוב של עשרה ימי עבודה בטיפול בשחרור משלוחים רגישים ועיכוב של שבעה ימי עבודה בטיפול בשחרור משלוחים בקירור. לצד עלייה מתמדת במספר משלוחי יבוא מזון לישראל בכלל, ובמיוחד בתקופת החגים, ולצד היעדרות של כמה עובדים בנסיבות חריגות, נוצר עומס בנמל שתוצאתו עיכובים בטיפול בבקשות. 2. לפי הנתונים שבידנו ומספר הבקשות שהוגשו, אנו מעריכים שבעוד שבועיים יצומצם הפער, ואנו עושים מאמצים רבים לסגירת הפערים. 3. תחנת ההסגר תוגברה מיידית בכוח אדם נוסף, ובמקביל מתבצע פיתוח של כלים ממוחשבים במטרה לתת פתרון מהיר לצוואר הבקבוק שנוצר בנמל ולמניעת הישנות של משברים מסוג זה בעתיד. תודה לשר. שאלה נוספת, חבר הכנסת מיקי לוי.

אני מקבל את זה, שבעה ועשרה ימים. רק ברשותך אבדוק, ואם תאשר לי לחזור אליך באופן ישיר, כדי לדלג על השאילתות. אשמח מאוד. תודה רבה. עוד שאלה קטנטנה, ברשותך: הוראת השעה בשירותי המזון הארצי בהיעדר כוח אדם או במחלקת יבוא, מאות שהגישו בקשה למתן אישורים ליבוא תוספי תזונה, מזון, ורכיבי מזון נקלטו במערכת שירות המזון, אבל עוד פעם, בגלל הבעיות, ואני לא רוצה לפרט, מטעם צנעת הפרט, שנינו יודעים על מה מדובר במחלקה הזאת, במדור הזה יש קושי לקבל את האישורים. אני מאוד מבקש, אפילו אל תענה לי. אני לא צריך את התשובה כמו שאני צריך את ההתערבות שלך, שיאשרו את הבקשות שהוגשו לאותה מחלקה.

אענה לך ברמז ולא ברמז.

שנינו יודעים שקשה לי כרגע להתערב חזק מדי שם. מה שלא ברמז, הייתה לי מחשבה לשחרר את הכול בבת אחת,

ביקשתי לבדוק את זה, אם זה ניתן. אני מאוד מודה לאדוני. תודה לשר הבריאות על כל התשובות. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. שר החקלאות ופיתוח הכפר, חבר הכנסת אורי אריאל, יעלה לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 395, מאת חברת הכנסת מיכל רוזין. הנושא: הקפאת הקצאת בני ובנות שירות לאומי לעמותת הטלוויזיה החברתית. בבקשה, חברת הכנסת מיכל רוזין, נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה לך, השר, שהגעת להשיב לי על השאילתה הדחופה, הקפאת הקצאת בני ובנות שירות לאומי לעמותת הטלוויזיה החברתית. מינהלת השירות הלאומי הודיעה לעמותת הטלוויזיה החברתית כי היא מקפיאה את הקצאות בנות ובני שירות לאומי לעמותה בשל דרישה של ארגוני ימין לכך. ברצוני לשאול: מתוקף איזו סמכות חוקית התקבלה החלטה זו? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. תודה ליושב-ראש. סליחה על האיחור. היו שאילתות לפניי. בכל אופן, אני מתכבד לענות. הרשות לשירות הלאומי-אזרחי הודיעה לגוף המפעיל, הטלוויזיה החברתית, כפי שהיא נקראת, כי בעקבות מידע שהועבר אליה היא מקיימת בדיקה, וכי עד סיום הבדיקה לא יתאפשר שיבוץ של מתנדבים חדשים במסגרתו של הגוף. הרשות לא הקצתה בנות או בני שירות לגוף זה, ולכן לא מדובר בהקפאה של הקצאה אלא בהוראה שלא לאפשר קבלת מתנדבים חדשים עד לסיום הבדיקה. הרשות היא הרגולטור הממשלתי שאחראי למערכת השירות הלאומי-אזרחי. תפקידיה של הרשות, מכוח התקנות לחוק, הם לאשר באילו גופים ניתן יהיה להפעיל מתנדבים ולפקח כי הפעלת המתנדבים נעשית לפי כל הכללים הנדרשים. כך עושה הרשות באופן שוטף במסגרת תפקידה וכך נעשה גם במקרה הזה.

תודה לשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת מיכל רוזין. גם חבר הכנסת דב חנין ביקש להפנות שאלה נוספת לשר. ממה שאני יודעת אכן אמר ראש הרשות, מר ג'רבי, שהוא יפתח בבדיקה, אבל בינתיים הוא כמובן השעה את האפשרות, ויש כבר בת שירות לאומי, ולכן הוא השעה את תפקידה בטלוויזיה החברתית, בעמותה,

מתוקף מה הוא משעה, הוא מודיע על השעיה, לפני תום הבדיקה.

כשניסיתם לעשות את זה לארגון בצלם, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עצרה אתכם, כי זה לא חוקי. אני מחזיקה פה רשימה של עמותות רבות, ובהן עיר דוד, שאתה רכשת איתם או בעידודם בית במזרח ירושלים, שמייהדת את מזרח ירושלים, רשימה שלמה של עמותות ימין: מדרשת ארץ בנימין כמובן, כמובן, בית המדרש עוד יוסף חי, ועוד ועוד ועוד. יש לי פה רשימה של עשרות ארגונים, גרעינים תורניים, מועצה מקומית שומרון,

קריית ארבע וכדומה. אני לא מבינה מדוע כאשר מדובר בעמותות שמאל, פתאום אתם נכנסים לשיקולים מהותיים של אידיאולוגיה. זה לא שוויוני ובוודאי לא חוקי, כאשר כמובן הקריטריונים מאפשרים בני ובנות שירות לאומי, על פי בחירתם,

וגם לעמותות ימין, אידיאולוגיות מאוד, אפילו יש מי שיקרא להן "קיצוניות". תודה. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין, ואז השר ישיב. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני מאוד מודאג ממה שמתרחש בתחום הזה של השירות הלאומי. התמונה שמצטיירת היא תמונה קשה. חברת הכנסת רוזין פירטה רשימה ארוכה של ארגונים ועמותות שמזוהים עם הימין, לפעמים הימין הקיצוני, שאצלם נעשה שירות לאומי כדרך שגרה. אבל לא רק במקרה של הטלוויזיה החברתית אלא גם במקרים נוספים, כאשר מדובר בארגונים ועמותות שנמצאים בצד של מחנה השלום, של ארגוני השמאל, פתאום הדברים נבדקים, כל דבר עובר בדיקה בזכוכית מגדלת, והתוצאה היא מסר שאומר לצעירים שלא להגיע למקומות האלה, כי אם תגיע למקומות האלה, יכול להיות שתתחיל שירות לאומי והוא ייפסק באמצע, כמו שקרה עכשיו בטלוויזיה החברתית. זוהי אמירה מאוד בעייתית. אם אנחנו רוצים לעודד אנשים לעשות שירות ולתרום לחברה, אנחנו צריכים לתת להם מגוון של אפשרויות, איש-איש לפי דרכו, לפי מצפונו, לפי ערכיו, לתרום לחברה, ולא לקבוע רק נתיב אחד שמתאים לאידיאולוגיה מסוימת או להשקפת עולם אחת. תודה, אדוני. בבקשה, אדוני השר. ראשית, אשיב לחברת הכנסת מיכל רוזין. לפי מה שנמסר לי מהשירות הלאומי, אין שם כרגע מתנדבות או מתנדבים של השירות הלאומי. אני אבדוק, ארבעה.

רק תני לי לגמור את המשפט. אני שמעתי בקשב רב, ואני אבדוק, ואם צריך להשלים את התשובה בעל פה אליך,

אני אעשה את זה, כמובן. ודאי על העובדות. אחרי זה יכולות להיות הערות נוספות, אבל קודם כול על העובדות. בכל אופן, הרשימה שאת הקראת ורשימות אחרות, שהן כידוע שקופות לציבור, בשמחה, בהנחיה שלי. בשירות לאומי, כמו במשרד החקלאות, בכל מקום שאני נמצא גם לוח הזמנים, שלי אישית, מפורסם. אני בהחלט בעד השקיפות, וכל דבר ייבדק לגופו של עניין. אז מדוע האפליה? מדוע עמותות ימין יכולות לקבל בני ובנות שירות לאומי ועמותות שמאל לא יכולות לקבל? מאיפה האי-שוויון והאפליה האלה? עמותות אידיאולוגיות בכלל, אני שומע את זה בפעם הרביעית, אז

אני ניסיתי לעבור על זה. לא נאמר שלא יקבלו, נאמר שזה בבדיקה. מותר לבדוק. זה תפקידם לבדוק כל תלונה וכל הערה, וברור שהם יעשו, וזו הנחיה שלי. כשהופכים את זה לכותרות בעיתונים,

עכשיו השר ממשיך. אם אתה רוצה שאני אמשיך ברמקול ולא ישמעו אותך, את יודעת שאני יכול לעשות את זה.

דקות. ברשות היושב-ראש, אני מנסה לענות ממש לעניין. אין לי שום דבר מעבר לזה. אני מודה גם על השאלה, זה בסדר גמור. אנחנו בודקים כל הערה וכל תלונה שמגיעה. אני דורש שיענו בזמן,

בתוך שבועיים, ואם צריך עוד בדיקה,

אבל שיענו. לא יכול להיות שלא יבדקו. אין מציאות כזאת. לא לקחו בינתיים כלום, לא הייתה בקשה לתוספת שעצרו אותה. בואו נשים את הדברים בהקשר. זה היה בעיתון, נכון, כי זה עשה כותרת. בסדר. אני מכיר, גם אני הייתי ח"כ, הגשתי שאילתות. בסדר. אני נותנת לך את העובדות. את מעירה לי על העובדות, אני אבדוק. לא ח"כים הוציאו את זה לתקשורת,

גם מועצה אזורית מטה בנימין, דוגמה שהוזכרה פה, היא ממחנה השלום,

אתה יכול להתווכח מה זה, אבל אני לא מקבל את ההגדרות האלה. בעיניי, מזמן אין להן שום משמעות. באמת, אני לא חושב שאחרים הם יותר ואחרים הם פחות, עוד יוסף חי. מה הבעיה שלו? כל מועצה שתפנה, בהגדרתה היא גוף מוניציפלי. בכלל אין שאלה שהיא תקבל, אלא אם כן התגלו שם עבירות פליליות או משהו.

אתם חושבים שאנחנו עכשיו נגיד למועצה שהיא לא תקבל כי היא נמצאת בערבה,

בגליל או ביהודה ושומרון? אין חיה כזאת. תמצאו דוגמאות רציניות, אז אנחנו נתייחס. אנחנו רואים בשירות הלאומי-אזרחי ערך מאוד חשוב. המדינה מקצה לזה הרבה מאוד כסף. היא תקצה, בעזרת השם,

עוד יותר, בעיקר לבעלי מוגבלויות. שמנו על זה דגש מיוחד, ועלינו במספרים מדהימים, ממאות לאלפים, ואנחנו נגביר את זה. אנחנו נכנסים לחברה הבדואית בדרום, אנחנו עם המגזר הערבי, עם הקהילות הערביות, יותר ויותר. יש לנו עניין בהחלט לשלב פה את כל גווני הקשת ולאפשר לכולם לעשות שירות לאומי-אזרחי. אנחנו נמשיך בזה ונגדיל את זה. תודה רבה. תודה לשר אורי אריאל. תודה לשואלים. אני מתכבד להזמין את השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת זאב אלקין. תחילה השר ישיב על שאילתה דחופה מס' 394, מאת חברת הכנסת נורית קורן. נושא השאילתה: מפעלי תעש ברמת השרון. כבר קבענו ששואלת נוספת תהיה חברת הכנסת יעל כהן-פארן, שלפני זה הגישה שאילתה דומה, וגם חברת הכנסת תמר זנדברג מבקשת שאלה נוספת. בבקשה, חברת הכנסת נורית קורן, נא לקרוא את נוסח השאילתה. אדוני היושב-ראש, השר להגנת הסביבה, חבריי חברי הכנסת, כידוע, המפעלים הותירו זיהום רב, זיהום סביבתי חמור, ועתה מדובר בכך שקרקעות המפעל ישמשו לבנייה נרחבת. מדובר בתעש השרון. רצוני לשאול: 1. האם ידוע למשרד אם תעש יצרה בקרקעותיה מוצרים שכללו אורניום מדולל? 2. האם המשרד יכול להבטיח שאין כל זיהום כזה? 3. האם הסקר היחיד שבוצע בקרקע הוא סקר היסטורי בלבד?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, לגבי השאלה הראשונה, מפעל תעש רמת השרון הגיש למשרדנו סקרים היסטוריים הסוקרים את הפעילות שנעשתה במתחם, וכן את החומרים אשר המפעל השתמש בהם. מסקרים אלו עולה כי לא נעשה שימוש באורניום מדולל. לגבי השאלה על היכולת שלנו להבטיח שאין זיהום כזה, התנאי לזה,

הוא השלמה של כל התהליך של הבדיקה והסקרים שילוו את התהליך התכנוני.

תנאי לאישור תוכנית במתחם הוא סיום סקר קרקע מפורט. בדיקות קרקע ייעשו כמובן בהתאם לממצאי הסקרים האלה, וזאת הדרך כמובן למצוא תשובה סופית על השאלה ששאלת, אם אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הסקר ההיסטורי שבא מהמפעל עצמו. כמובן שחשוב לציין שתנאי למתן היתר בנייה הוא סיום הליך שיקום הקרקע, אחרת אין סיכוי. יש לך שאלה נוספת, אם תרצי לשאול כשהשר יסיים. עוד פעם, במהלך אישור התוכנית, לא היתר בנייה, יצטרכו לסיים סקר קרקע מפורט, וכמובן לעשות בדיקות קרקע שיבואו בהתאם לממצאי הסקרים האלה. אם לאחר מכן התוכנית תאושר וירצו לתת היתר בנייה, זה מותנה כבר בהשלמה של תהליך השיקום של הקרקע. לגבי השאלה השלישית, האם יש רק סקר היסטורי, התשובה היא כזאת: נכון לעכשיו הוכנו סקרים היסטוריים אשר כוללים תוכניות לביצוע חקירת קרקע באזורים החשודים כמזוהמים. חקירת הקרקע בצורה מפורטת מתוכננת להתבצע בשלבים, בד בבד עם פינוי הפעילות התעשייתית, בשלב ראשון זה מפעל אליהו. עם זאת, תעש נמצאת כבר היום בשלבי הכנה אחרונים לקראת ביצוע איתור ופינוי של פסולת מסוכנת המצויה במחפרות בקרקע בכמה מוקדים, וכן נערכת לביצוע סקר קרקע מפורט בשטח אתר אליהו, שצפוי להיות הראשון שיפונה. תודה לשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת נורית קורן. לאחר מכן, חברות הכנסת יעל כהן-פארן ותמר זנדברג. אדוני השר, כידוע, נעשה שם סקר מים של רשות המים, ורשות המים הראתה שגם אתר אליהו, שהוא בעצם מועמד להיות הראשון,

גם שם היה זיהום, למרות ששם לא היה חשד שיהיה זיהום. אז גם שם יש זיהום של מים, ואם יש זיהום של מים, יש זיהום של קרקע. הדבר החשוב ביותר: לא ניתן לחלק את זה לשלבים, כי מה שיקרה בסופו של דבר, ואנחנו יודעים את זה, הרי כל התוכנית אמורה, היא כבר מתוכננת, וכל הכבישים, אבל היא לא אושרה עדיין.

ואנחנו כבר יודעים שהוועדה המחוזית מחכה לקחת את הדברים קדימה. מה שיקרה הוא שאנחנו נתחיל עם חלק אחד שאנחנו יודעים שהוא מזוהם,

יודעים, אבל במשרד שלך מתעלמים מזה. מה שיקרה זה שייבנו שכונה קטנה, ובסוף כל התשתיות יהיו על הרצליה, ולא ימשיכו הלאה. הדבר החשוב ביותר, אסור שהקרקע הזאת תועבר לגורמים לבנייה, ליזמים, קודם לזה שהקרקע תהיה נקייה לגמרי.

גברת גרמן, את יודעת שהמאבק הזה נמשך יחד איתך שנים רבות, וכאן,

צריך לבוא ולראות שהאדמה תהיה מטוהרת, כל המתחם ולא רק חלק ממנו. תודה, אדוני. אסור שיצא מכרז שיווק. חברת הכנסת קורן. רגע, רגע, רגע, יש עוד שני שואלים, שאלות נוספות, ואז השר ישיב לכולם. קודם כול, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. שתי שואלות. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, ברצוני לשאול: לפי חוק הגנים הלאומיים אמורים להיות מדענים במליאת רשות הטבע והגנים. מזה שנתיים לא ממונים מדענים, למרות שיש מדעניות ראויות ביותר שהגישו את מועמדותן למליאת הרשות, והן לא ממונות על ידיך. ארצה לדעת מדוע, באילו נימוקים והאם יש כאן מניעים פוליטיים.

תודה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני רוצה לשאול לגבי מִחזור הבקבוקים הגדולים. בעבר אמרת שעמדתך בנושא החלת חוק המחזור על בקבוקים גדולים תהיה בהתאם לנתונים. ציינת שהנתונים מעודדים ומראים מחזור גבוה בהתנדבות של הבקבוקים הגדולים. הבוקר פורסם בדה מרקר על ידי מירב מורן שדוח ביקורת שהוגש למשרדך מראה ניפוח של עשרות אחוזים, ולמעשה הדיווח שנמסר על כ-60% בבקבוקים הגדולים,

ככל הנראה, ל-10%. ברצוני לשאול, לא רק שהפסידה מיליון שקלים, גם לפי זה נקבעת עמדת השר והמשרד לגבי החלת חוק הפיקדון על הבקבוקים הגדולים, ולכן ברצוני לשאול: 1. האם בכוונתך לבדוק את הדוח הזה ולהגיע לנתונים האמיתיים,

2. ואם כן והדברים נכונים, האם עמדתך תשתנה לגבי החלת החוק על הבקבוקים הגדולים?

תודה לחברת הכנסת זנדברג. אני מזכיר את המובן מאליו: השר חייב להשיב בנושא השאילתה הדחופה, וגם על שאלות נוספות באותו נושא. נשאלו שאלות שלא קשורות ישירות לנושא, השר יכול לבחור להשיב או יכול להעביר תשובה בכתב בהמשך.

טוב, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לגבי ההערות והשאלה השנייה של חברת הכנסת קורן, אני רוצה עוד פעם לחדד: יש סוגיות שבהן אנחנו לא הכתובת. לא אנחנו המוסד התכנוני שצריך להחליט מהם התנאים התשתיתיים לקיום שכונה כזאת או אחרת. המקום הנכון לזה זה ועדות תכנון, ששם התוכניות האלה יידונו ושם זה צריך לבוא לידי ביטוי. אין לי שום כלים, חברת הכנסת קורן, לא רק לי אלא לאנשי מקצוע של המשרד, לקבל החלטה אם התשתית מספקת, לא מספקת, אם התשתית של הרצליה יכולה לספק או לא. תפקידנו לתת תשובות לגבי זיהום הקרקע. אני עוד פעם מדגיש: אפשר לתכנן איזו תוכנית שרוצים, אבל בשביל זה יש מוסדות תכנון במדינת ישראל. שם התוכנית הזאת תצטרך לעבור תהליך אישור. והרבה פעמים, כמו שאת יודעת, במסגרת הדיון בוועדות הרלוונטיות, לא מאשרים את התוכנית בגלל הדרישות שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, ובגלל דרישות אחרות. לכן, זה שמישהו תכנן תוכנית לא מייצר עובדות בשטח. כאן אני חוזר למה שאמרתי לך: לפי החוק במדינת ישראל לא ניתן יהיה לקדם אישור תוכנית עד להשלמה של הסקרים המפורטים על הקרקע הזאת וקבלה של כל התשובות לגבי מזהמים, ולא ניתן יהיה לתת היתר בנייה לאף אחד עד להשלמת השיקום בהתאם לתוצאות הסקרים האלה,

כרגע, אנחנו נמצאים בשלב שהוא מאוד מאוד ראשוני. במסגרת השלב הזה שיתפתי אותך במידע שיש לנו ובהיערכות שיש לתעש בכל מקרה לנקות את הקרקע. הרי זה לא משנה, גם אם לא יבנו שם, תעש מחויבת להחזיר קרקע במצב סביר. לאחר מכן ייעשו כל הסקרים הרלוונטיים ותתקבל החלטה. האם צריך לעשות את זה לגבי כל המתחם או לגבי חלקי מתחם, והאם התשובה לגבי מתחם חלקי תאפשר קידום תוכנית וקידום בנייה שם, או שצריך לחכות להתבהרות התמונה למתחם כולו? זאת כבר לא שאלה במגרש שלנו. אנחנו כמשרד להגנת הסביבה צריכים לתת תשובות, אנחנו נדע לתת תשובות, רק על שטחים שפונו,

אחרי הטיפול הראשוני ובהתאם להתקדמות. אם תחליט ועדת תכנון שהיא מחכה לפינוי של כל המתחם ולא דנה בתוכניות בחלקים,

תחליט לדון בחלקים, תדון בחלקים.

את התשובות המקצועיות שלנו ניתן בהתאם לכל שלב, מה שנדרש מבחינת משרד הגנת הסביבה, וכמובן בצורה המקצועית ביותר. לגבי שתי השאלות האחרות שנשאלו, באמת הרגשתי את עצמי קצת בשעת שאלות שנדמה לי שלא נקבעה לזמן הזה. בכל זאת, התייחסות קצרה לשאלה של חברת הכנסת זנדברג, כי זאת הזדמנות להגיב על דברים שפורסמו, אז אני כבר אשתמש בזה, למרות שלכאורה לא הייתי צריך להשיב. מי שיזם את בדיקת הנתונים של אל"ה זה המשרד להגנת הסביבה, זאת לא ביקורת חיצונית שנכפתה עלינו על ידי מישהו אחר, בדיוק מהרצון לוודא שהדיווחים שאנחנו מקבלים הם דיווחים נכונים. כרגע, כמו שצריך לעשות עם כל דוח ביקורת, בניגוד למה שפורסם, זה לא דוח סופי אלא זאת כרגע טיוטה של דוח ביקורת שנמסרה לנו. כמו שעושים עם כל טיוטה של דוח ביקורת, היא הועברה למבוקרים והם צריכים להגיב עליה. חברת אל"ה מגיבה בשלבים האלה על הדוח הזה עם טענות משלה. בסופו של דבר אנחנו נצטרך לשפוט, אם לא יהיו הסכמות בין החברה החיצונית שעשתה את הביקורת לחברת אל"ה, מי צודק במחלוקת הזאת. ביקשתי מהדרג המקצועי של המשרד לגבש לי שני דברים: תמונת מצב, לדעתם, במחלוקת שתישאר אחרי תגובת המבוקרים, אם תישאר מחלוקת כזאת, וכמובן, מה ההמלצות לפעילות. כבר מראש אקדים ואומר שאחד הקשיים שילוו אותנו לגבי קביעת התשובה סביב שנת 2016 היא העובדה שאנחנו, כמשרד להגנת הסביבה, במהלך השנה ההיא החמרנו את הדרישות לדיווח. זאת אומרת שאחת מהטענות של חברת אל"ה, והיא למעשה טענה מוצדקת, שבגלל הרצון שלנו לבדוק יותר לעומק, הודענו להם במהלך השנה, אבל לא לפני, לא בתחילת השנה, שאנחנו לא מסתפקים יותר בהצהרות עצמיות אלא דורשים דיווח בתעודות. ברגע שהודענו, הם התחילו לדרוש ממי שמדווח להם, כי הם בסופו של דבר עובדים דרך ספקי משנה. יש כרגע שאלה גדולה. הפערים שבדוח נובעים מהתקופה שעליה אנחנו לא דרשנו והם לא דרשו, ואז ספקי משנה טוענים שאין להם, כי אף אחד לא דרש מהם והם לא שמרו את זה. יש פה קושי מסוים שנצטרך לחשוב איך אנחנו מתמודדים איתו. אני עדיין מאוד שמח שהחמרנו מאוד את רמת הדרישות, ואני מקווה שנצליח להגיע לאיזושהי תמונה ברורה לגבי שנת 2016, למרות הקושי המובנה שתיארתי. גם אם לא, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, או-טו-טו יהיו נתונים של שנת 2017, וכאן כבר אף אחד לא יוכל לטעון שהוא לא ידע מה רמת הדרישות, כי כבר ב-2016 שינינו אותן.

בוודאי לגבי שנת 2017 תהיה הזדמנות לדעת את האמת בצורה ברורה. ישנם קשיים נוספים בתהליך הזה. אני כרגע לא יכול לפרט אותם, כי הם נמצאים במישור של רשויות אחרות, לא הרשות המבצעת, בבדיקה של מה שנעשה שם. את חוק הפיקדון? לגבי חוק הפיקדון, החוק מאוד ברור. אם יתברר שהנתונים האמיתיים הם מתחת לרף מסוים, זה בכלל לא נתון לשיקול דעתי. כן, אני צריך לחתום, אבל לפי החוק זה צריך להיות מופעל אוטומטית, וכמובן, אני מתכוון לכבד את החוק. אם יתקבלו נתונים שזה מעל רף מסוים, אוטומטית חוק הפיקדון לא מופעל, ויש שם מרחב מסוים שבו אני אצטרך להפעיל שיקול דעת. כפי שאמרתי בעבר, אני אומר כבר היום: אני מצפה לקבל מהמשרד נתונים כתוצאה מהבדיקה הזאת. אני כבר צופה שייתכן שלגבי שנת 2016 לא נוכל לקבל נתונים, כי תהיה פה מחלוקת משפטית,

אני מבין פה את שני הצדדים. צדקנו כשהחמרנו את הדרישות, ואני יכול להבין את מי שאומר: לא אמרת לי קודם, אז על התקופה הקודמת אין לי יכולת לספק לך תיעוד, למרות שאנחנו טוענים שהדעה הסבירה הייתה צריכה להביא אותם לשמור את התיעוד, אבל זה נושא למחלוקת משפטית. כפי שאמרתי, כך או כך, שנת 2017 עוד מעט מסתיימת, ולגביה הם כבר יודעים שלא נסתפק באזהרות עצמיות, אלא גם צריך תיעוד.

גם קל לבדוק אותו, כי הוא מגיע יחד עם תיעוד, לא צריך את כל התהליך הארוך הזה שעשינו פה בדיעבד, ולכן אנחנו נדע מה התמונה המלאה לפי התיעוד המסודר. ולכן, כך או כך, או כתוצאה של השלמת התהליך הזה, עוד מעט, מהנתונים של שנת 2017, יהיו בידיי הכלים לקבל את ההחלטה, שיכול להיות שבכלל לא יהיה לי שיקול דעת לגביה, אבל יכול להיות שכן. תודה. תודה לשר להגנת הסביבה. מה לגבי, אתה לא רוצה לענות על זה? אתה תענה לי על זה בכתב?

חשוב מאוד שהמשרד שלך יעמוד על הרגליים האחוריות בנושא של הזיהום, מכיוון שאנחנו יודעים שזו אדמה במרכז הארץ ורוצים להביא לבנייה. המשרד שלנו תמיד עומד על הרגליים האחוריות בסוגיות הסביבתיות, ובגלל זה הרבה משרדי ממשלה לא אוהבים אותנו. בלי לאבד שיווי משקל. דווקא בגלל שאנחנו עושים את זה,

לצערי, העביר כל מיני כבישים עוקפים שעוקפים את המשרד שלנו בתהליך התכנון. אם אתם כל כך דואגים ליכולת שלנו לעמוד על הרגליים האחוריות, הייתי שמח אם הייתם מחזירים אותנו לכל אותם הגופים של האישורים המהירים של התוכניות, שבהם אנחנו לא נמצאים.

אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 300, על מליאת הרשות אתה תענה לי בכתב?

על מליאת הרשות אתה תענה לי בכתב? אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 396, מאת חבר הכנסת סאלח סעד. הנושא: התנגדות רשות הטבע והגנים לתוכנית המתאר לכפר ראמה. בבקשה, חבר הכנסת סעד יקרא את השאילתה.

רשות הטבע והגנים התנגדה לתוכנית המתאר של הכפר ראמה. כידוע לכולם, תוכנית המתאר האחרונה שאושרה לכפר ראמה הייתה ב-1975. כלומר, לפני 42 שנים. אני שואל את אדוני: מדוע רשות הטבע והגנים, שנקראת רט"ג, לא תסיר את התנגדותה ותמצא דרכים, יחד עם הרשות המקומית והוועדה המחוזית, לאשר את התוכנית?

אדוני יכול לשבת. השר ישיב. קודם כול, לפני שאני אפרט בהרחבה את התשובה של רשות הטבע והגנים, אני רוצה לחדד לחבר הכנסת הנכבד, שכידוע, לפי הכללים, זה נכון גם לגבי נציגי רשות הטבע והגנים, שהוא גוף אוטונומי מאוד, וזה נכון אפילו לגבי נציגי המשרד להגנת הסביבה, לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לשרים אסור להתערב בשיקול הדעת של נציגי המשרד, ופי כמה וכמה של נציגי רט"ג, בוועדות התכנוניות הרלוונטיות. אנחנו אומנם ממנים את הנציגים, אבל אנחנו מנועים מלהנחות אותם איך להצביע לגבי תוכנית כזאת או אחרת. אנחנו יכולים רק לקבוע כשר או כמנכ"ל המשרד את המדיניות הכוללת, אבל לא החלטה בנושא פרטני. יש להם אוטונומיה מוחלטת לפעול לפי שיקול הדעת המקצועי שלהם, וטוב שכך. לגופה של השאלה, עמדת רשות הטבע והגנים בנושא הזה של פיתוח כפר ראמה הייתה לפתח את הכפר לכיוון סאג'ור, וזאת על פי מגמות התכנון הארצי והמחוזי שנקבעו בתמ"א 35 ובתמ"מ 9/2. יחד עם זאת, בגלל אילוצים שונים, רט"ג הסכימה לתמוך בהרחבת היישוב לכיוון אחר, בתנאי שכביש 85 יוסט דרומה, במטרה ליצור יישוב הומוגני יותר מבחינה תכנונית וסביבתית.

הכביש הארצי יהיה גבול הפיתוח של היישוב, ויהווה חיץ ברור בין השטח הבנוי לשטח הפתוח, תוך צמצום הפגיעה בשטח הפתוח. ההתנגדות של היום נובעת מהסיבות האלה:

מניתוח המסדרונות האקולוגיים לאורך כביש 85, בין הגליל העליון לגליל התחתון, מעכו ועד צומת עמיעד, עולה שהמרחב ממזרח ומדרום לראמה מהווה מסדרון אקולוגי משמעותי ביותר,

זהו שטח אפקטיבי המאפשר תנועה של בעלי חיים ומיני צומח בין האזורים הסמוכים ושמירה על מגוון גנטי שמבטיח את עמידותם. המסדרון האקולוגי חשוב מאוד לשמירת הרצף הטבעי בין גן לאומי צלמון, שמורת טבע הר כמון ויער כמון מדרום לבין שמורת הר מירון בצפון. נחל צלמון הוא מופע ייחודי הזורם באזור, ובו מעיינות רבים, והוא משתרע מהגליל העליון לתחתון. מתחם זה הוא גם חלק ממכלול נופי של שימור זיתים עתיקים בתמ"א 1/335 וגם שטח מוגן מפיתוח בהנחיות הסביבתיות של תמ"מ 9/2, כמפורט בהוראות התמ"מ, סעיף 5.2, קבוצת רגישות 1, שטח מוגן מפיתוח. זהו שטח שמתאפיין בריבוי משאבי טבע ונוף איכותיים, לרבות שמורות טבע, גנים לאומיים, שמורות נוף ויערות. מבחינת רגישות השטחים הפתוחים, רוב שטח כפר ראמה נמצא ברגישות גבוהה קיצונית, ובעיקר מורדות הר האר"י ומטעי הזיתים במזרח היישוב. השטח המערבי הינו ברגישות גבוהה והשטח הדרומי ברגישות גבוהה ביותר, לפי ההגדרות הפורמליות של התוכנית. הנספח הסביבתי מציג את התוכנית גם על רקע מפת רגישויות שטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה וקובע כי רובה ככולה נמצאת על תחום רגישות גבוהה קיצונית. הנספח מבהיר שרוב שטח התוכנית מדרום לכביש 85 נמצא בתחום מסדרון. למרות כל זאת, התוכנית שהוגשה מתעלמת מאמירות מהותיות אלו, שהיו ידועות למתכננים מראש. לגבי התכנון של כביש 85 דרומה, התכנון דרום לכביש 85 אינו מיטבי מכיוון שהכביש הארצי צריך להיות גבול פיתוח. שמירת כביש 85 בתוכנית הנוכחית המוצעת היא בתוואי הנוכחי, והרחבת היישוב מדרום לכביש תגרום למצב שבו הכביש יתפקד כדרך בין-אזורית מרכזית ממש באמצע היישוב המתחדש. הרחבת הדרך לצורכי מחלפים ומעברים בין שני צידי היישוב תגרע עוד יותר מהשטחים הרבים מהמצאי המועט של קרקעות לבנייה ולא תביא לניצול מיטבי של משאבי הקרקע. חשוב לציין שבעת הדיון ב-5 באפריל 2016 טענה נציגת משרד התחבורה, ואני מצטט: מניסיון העבר, ישנם קשיים תחבורתיים משמעותיים כאשר כביש בין-עירוני חוצה רשות מקומית באמצע, לכן מבקשת לעסוק בנושא ביתר שאת בהליך התכנון הכוללני, וזאת מאחר שנראה שהסטת הכביש דרומה בעת הזאת אינה מציאותית מבחינת חוות הדעת של משרד התחבורה. סוגיה נוספת שבגללה רשות הטבע והגנים מתנגדת לתוכנית המוצעת היא בית העלמין, שמוצע בלב השטח הפתוח למרגלות הר כמון. שימוש זה בקרקע כולל גם תשתיות של דרכים,

ניקוז וביוב,

תאורה וכו'.

למיקום בית עלמין תהיה השפעה סביבתית קשה ודרמטית, כי השטח שבו הוא מתוכנן הוא בעל רגישות אקולוגית גבוהה במיוחד. כאמור לעיל, זהו מסדרון אקולוגי המחבר בין הגליל התחתון לגליל העליון, ולכל בינוי בתחומו יהיו השפעות של אובדן בית הגידול ושל קיטוע השטחים הפתוחים, הגורם לבידוד אוכלוסיות בעלי החיים, נתק רבייתי וסכנת הכחדה, והשפעות תאורה, פגיעה בפעילות בעלי חיים בשעות החשכה. ולכן, מכל הסיבות שצוינו כאן לעיל, רשות הטבע והגנים סבורה שיש לעשות מאמץ תכנוני בעזרת צוות מקצועי בין-משרדי שיעסוק במיפוי החסמים והפתרונות להסרתם. איננו מתנגדים.

אנחנו חושבים שחשוב מאוד לפתח ולהרחיב את כפר ראמה, אבל צריך לעשות את זה בלי להתפשר דווקא על החלופה המופקדת כרגע, ואין להסתפק בתכנון שגוי שישפיע לרעה על תפקוד היישוב עצמו לטווח הארוך, וכמובן, ישפיע לרעה גם התנועה הארצית וגם על ההיבט האקולוגי. אישורה של תוכנית המתאר המקומית הכוללנית לראמה במתכונתה המופקדת תהווה פגיעה משמעותית בשטחים הפתוחים ובמסדרון האקולוגי המתפקד שנותר מדרום לכביש 85. לפיכך, רשות הטבע והגנים דחתה את קידומה של תוכנית זו, והיא מאוד בעד בחינת החלופות, כולל חלופות שהציעה רשות הטבע והגנים לצורך פיתוח היישוב.

יש לך שאלה נוספת?

אדוני השר, לגבי המסגרת ההיררכית, כמובן, השר להגנת הסביבה הוא הממונה על רט"ג, לכן הפניתי את השאלה לכבודו. אני רק חידדתי שאני יכול להביא לך את תשובת רט"ג, אבל אינני מוסמך להורות להם לשנות את עמדתם, וחשוב להבין, מבחינת ההיררכיה הנכונה אתה השר הממונה, לכן הפניתי את השאלה, וכבודו יכול גם להנחות אותם, כי הם עובדים תחתיך, ולא להפך. הטעות בידך, מבחינה משפטית. השר, הרשות המקומית מקדמת את התוכנית הזאת משנת 2011, כלומר שש שנים או שבע שנים עוד מעט. התוכנית האחרונה אושרה ב-1975, ואנחנו היום ב-2017. 42 שנים. הצרכים של היישוב ראמה, התוכנית הזאת חייבת לתת להם מענה עד 2035, כלומר, האוכלוסייה תהיה בערך 18,000 תושבים. לגבי ההתנגדות עצמה, כל ההתנגדות נבעה משני סעיפים: המסדרון האקולוגי שדיברו עליו והזוחלים מסוג סלמנדרה. מעדיפים את הזוחלים על האזרח, על החייל, על הקצין המשוחרר. זו שמורת הטבע שלנו היום. לכן, כל הטיעונים האחרים של 85 ודרומה, הרי המועצה הארצית אישרה את זה, ועדת התכנון המקומית אישרה את זה, הוועדה המרחבית אישרה את זה, הוועדה המחוזית אישרה את זה. ההתנגדות היחידה היא של רט"ג. לא יעלה על הדעת שרט"ג מעדיפה את הזוחל, שסך הכול גודלו 30 ס"מ, אני מכיר אותו, אני גר שם, מסוג סלמנדרה על האזרח מראמה שצריך לבנות את קורת הגג שלו. זו המדיניות שלנו? לשם כך אנחנו נמצאים פה? תודה רבה. אנחנו מדברים כל הזמן על התוכניות המאושרות, על המגזר הדרוזי, על אישור התוכניות.

אדוני השר, אני דורש שרט"ג תסיר את ההתנגדות שלה מהר ככל האפשר כדי שיוכלו לאשר את התוכנית ולרוץ קדימה.

חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להפנות את תשומת לבך למה שקורה בצד השני של הגליל, בגליל המערבי. פניתי אליך בזמנו בסוגיה של מחצבת הענק שהולכת ומורחבת באזור אשרת, כליל, יחיעם, געתון. זו מחצבה בשטח של 4,500 דונם, עם השלכות גדולות של פגיעה בטבע, בסביבה, בבריאות, מפגעי רעש ופגיעה גם בתיירות באזור הזה, שהוא אזור מאוד יפה ומיוחד של הארץ. מונה שם חוקר, והחוקר אמר שאפשר לאשר את המחצבה, אבל במגבלות מאוד מאוד חמורות. מה שקרה זה שהחוקר נפטר, ולכן אישרו את המחצבה בלי המגבלות שהציע החוקר, והנושא עומד להגיע בקרוב, במסגרת תמ"א 14 ב', לישיבת קבינט הדיור. אני קורא לך, אדוני השר, להיכנס בעובי הקורה, זו סוגיה מאוד גדולה, מאוד משמעותית, שמשפיעה על אזור שלם, ולפעול כדי להגן גם על התושבים, גם על הבריאות שלהם, גם על הטבע, גם על הסביבה וגם על הגליל. תודה רבה.

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, נלך מהצפון קצת למרכז הארץ. אלפי תושבי מודיעין עילית סובלים יום-יום מריח נוראי ומזיהום אוויר בעקבות שרפת אשפה של כפרים שנמצאים סמוך אליהם. למותר לציין ששרפת האשפה הזאת גורמת להם גם פגיעה באיכות החיים, אבל בעיקר פגיעה בבריאותם ובבריאות ילדיהם. למועצה המקומית אין מה לעשות, אין לה סמכות לעשות. הם פונים כמה שנים, בשנים האחרונות התגברה שרפת האשפה, למשרד לאיכות הסביבה, ועדיין שרפת האשפה נמשכת יום-יום בלי שלמעשה האכיפה מועילה, או ניסיון האכיפה. אין ספק שהגברה של האכיפה ונקיטת פעולות יותר דרקוניות נגד שורפי האשפה, אין לי ספק שהפעולה הזאת תעשה את השינוי בנוגע לפגיעה באיכות חייהם ובבריאותם של ילדיהם.

תודה רבה. אני מודיע: אחרי התשובות של השר אנחנו עוברים לחקיקה. בבקשה, אדוני השר. תודה רבה. קודם כול, גם בסיבוב הזה רק השאלה הנוספת הראשונה התייחסה לנושא שעליו נשאלתי, אז אני אענה בעיקר עליה ואתייחס בקצרה לשאלות של חברי הכנסת הנוספים, למרות שאינני חייב בכך. לגבי הסוגיה הזאת, לצערי אני חושב שלא הצלחתי לחדד, ואני חוזר ואומר: זה נכון שרט"ג היא גוף,

בשונה מהמשרד להגנת הסביבה, הוא לא בדיוק כפוף לי, זה גוף אוטונומי שיש לי אחריות לגביו, ויש לי יכולת להשפיע על מינוי מנכ"ל רט"ג, שמונה לקדנציה של חמש שנים, פחות או יותר, וגם על תקנות של רט"ג, אבל זה גוף שמנהל את עצמו באופן אוטונומי לחלוטין. זה לא משרד ממשלתי. זו המשמעות של רשות ממשלתית. הדבר השני, גם במשרד להגנת הסביבה עצמו, ופי כמה וכמה ברט"ג, אני עוד פעם חוזר ואומר: למרות הכפיפות ההיררכית, לפי ההנחיה הברורה של היועץ המשפטי לממשלה, אסור לשר להנחות את נציגי המשרד איך להצביע לגבי תוכנית פרטנית כזאת או אחרת, והם צריכים להצביע בוועדות התכנון לפי שיקול דעתם המקצועי. אם השר לא מרוצה מתפקודם, הוא יכול להחליף אותם בנציגים אחרים, אבל הוא לא יכול להנחות אותם לגבי הצבעה כזאת או אחרת, בניגוד למה שאמרת, ואולי בניגוד למה שאומר השכל הישר. המסגרת הזאת עובדת במסגרת נורמטיבית משפטית מאוד מאוד ברורה ומחודדת. לגופן של הטענות, אני חושב שהטענות שהתוכנית מקודמת הרבה שנים ולכן צריך לאשר אותה כמו שהיא הוגשה לא מקובלות עליי. אחת הסיבות לעיכוב שנוצר כרגע היא העובדה שהגורם המתכנן צפצף על כל ההנחיות שהיו ידועות עוד קודם. אם היו למשל הולכים ומכינים את תוכנית פיתוח הכפר לכיוון שהציעו הגורמים הסביבתיים מלכתחילה, כל הבעיה לא הייתה נוצרת. באו ואמרו: אנחנו רוצים לפתח דרומה מכביש 85. בדיון המקדמי שהיה אמרה רט"ג: אנחנו מוכנים להסכים לזה, למרות שלדעתנו זה יותר גרוע מבחינת הסביבה, אבל רק בתנאי מסוים, שאפשר להזיז את הכביש. במקום ללכת ולבדוק אם אפשר להזיז את הכביש,

כן ללכת לתכנן, ואם אי-אפשר, לחזור להצעה הראשונית, הלכו והשקיעו זמן וכסף ומאמץ בפיתוח תוכנית כשמראש ידעו שתהיה התנגדות. אז אי-אפשר לבוא עכשיו בטענות לרשות הטבע והגנים ולשאול למה אתם מתנגדים כשמראש אמרו שאם הכביש יוזז, אנחנו לא נתנגד, אם הכביש יישאר במקומו, אנחנו מתנגדים.

מראש היה ברור שאם אי-אפשר להזיז את הכביש, לא נכון להמשיך את התכנון לכיוון הזה. יש פה טעות של מי שהיה אחראי לפיתוח של התוכנית הזאת, ואי-אפשר לגלגל אותה על רשות הטבע והגנים, שהיא לא מגיעה עם טענות חדשות, היא אמרה את כל הטענות האלה מלכתחילה, ורק בתנאי הזה היא הסכימה לקידום. לגבי הטענה, שבעיניי היא טענה פופוליסטית ולא לגיטימית, שרמת החיים של אנשים יותר חשובה מרמת החיים של סלמנדרה, קודם כול זה לא רק סלמנדרה, יש שם הרבה בעלי חיים שונים, זו הטענה היחידה שלהם.

לפי העיקרון הזה שמציע חבר הכנסת, בואו נבנה בכל השטח של רשות הטבע והגנים. יש הרבה אנשים במדינת ישראל שחסר להם דיור. בואו נחסל את השטחים הפתוחים, בואו נבנה בכל מקום שיש, כי באמת, למה שהנוף והטבע ובעלי החיים יהיו יותר חשובים מצורכי אדם? אפשר להיענות לצורכי אדם, וחובתה של המדינה להיענות לצורכי אדם, וחובתה של הרשות לתכנן ולעבור תהליך תכנוני של שכונות חדשות ולתת מענה. לא צריך בשביל זה לדרוס את הטבע. יש אפשרות לעשות את זה בדרך הנכונה. מי שמנסה לכופף את השיקול הסביבתי ומי שמנסה בכוח, למרות שהוא יודע שיש בעיה, כבוד השר,

אתה שאלת שאלה, השר משיב. תודה. בבקשה, אדוני השר. מי שמנסה מראש ללכת לנתיב הזה, אחר כך יכול להאשים רק את עצמו שהוא מבזבז את הזמן. היה צריך, ועדיין נכון, ללכת לפי החלופות שלא פוגעות בסביבה, ואז הליך התכנון יתקדם הרבה יותר מהר. תודה רבה. אה, רגע, אני בכל זאת חייב. אני מודה לחבר הכנסת חנין על ההערה. אני כרגע לא ערוך לענות לך מה בדיוק קרה שם. אני אבדוק את המצב,

לפני ההצבעה בקבינט הדיור. לגבי השאלה של חבר הכנסת מקלב, הדברים לא כל כך פשוטים כפי שזה נראה לך, כי אתה לרגע התעלמת מההסכם המדיני של הסכם אוסלו, שלמעשה לא נותן למדינת ישראל סמכויות אזרחיות בשטחי A ו-B, והרוב המוחלט של אותם כפרים ויישובים שבהם מתבצעות השרפות, שהן אלה שגורמות לזיהום הזה, הם לא נמצאים בשטח C, שהוא תחת האחריות של המינהל האזרחי ויש לו שם סמכויות אכיפה. לכן, הסוגיה היא מאוד מאוד מורכבת. אנחנו הצלחנו בנושא אחד, שממש היווה איום קשה מאוד על החיים של האנשים, בנושא של המפחמות, לשכנע את צה"ל להיכנס באופן חד-פעמי, זו לא אכיפה מתמשכת, ופשוט להשמיד את המפחמות בשטחי B, כי האחריות הביטחונית שם היא של צה"ל. אם זה היה בשטחי A לא בטוח שהיינו מצליחים. ולכן, לצערי, הפתרון המעשי היחידי שיש כרגע, ואנחנו בוחנים אותו, זה לשלם כמעט כספי פרוטקשן, הייתי אומר. מה זה אומר? אנחנו כרגע, דרך המינהל האזרחי, בשיח עם הרשויות הרלוונטיות של הרשות הפלסטינית לתת כסף כדי לשנע את הפסולת הזאת לאתרי פסולת קיימים במקום אחר, כדי פחות או יותר לאפס את הסיבה הכלכלית לשרוף את הפסולת במקום. זו החלטה לא טריוויאלית שמדינת ישראל, מתקציבה, תתקצב פעילות לפינוי פסולת של הכפרים שהם חלק מהרשות הפלסטינית. יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה, ונלך כנראה לכיוון הזה. להגיד לך שאני מאושר מזה שזה הפתרון? ממש לא. להגיד לך שזה יביא פתרון בוודאות?

גם אם נממן, זה יהיה קצת יותר יקר מלשרוף את זה במקום, ויכול להיות שיהיה מישהו שימשיך לשרוף. הפתרון לזה הוא לא להעביר סמכויות על הארץ הזאת לגורם אחר, אבל אתה מכיר את עמדתי בסוגיה הזאת, וזה כאין וכאפס לעומת מה שיכול לצפות לנו אם נמשיך במגמה הזאת. תודה רבה. אנחנו עוברים לחקיקה. הנושא הראשון, החוק הראשון: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת דוד אמסלם. חבר הכנסת דוד אמסלם. אני מציג אותו מפה. לא, הנמקה מהמקום. דקה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להציג בפניכם את העקרונות של הצעת החוק שהגשתי, בנושא: תיקון, תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים. היום המצב הוא שבמערכת הבריאות יש מלחמה מאוד משמעותית בין ארבע הקופות. בסופו של עניין, מי שמרוויח ממנה אלה רופאים סחטנים,

משרדי טלמרקטינג, משרדי שיווק וכו' וכו'. מערכת הבריאות, כתוצאה מזה, כל העלות שלה שיוצאת החוצה מהנושאים שהזכרתי כרגע מוערכת בחצי מיליארד שקלים. צריך להבין: כל הכסף הוא כסף ציבורי. הקופות לא מביאות כסף מהבית, הכול, הציבור משלם. ולכן, במקום לדאוג לשר הבריאות, אז הם בעצם עושים מבצעי שיווק, שברובם גם מנוגדים לחוק. עוד מעט הם גם יציעו טלוויזיות למי שעובר מקופה לקופה, טיסות לחוץ לארץ,

אתם מבינים שכל זה יושב על תקציב הבריאות. כפי שאמרתי, כחצי מיליארד שקל יוצאים ממערכת הבריאות. בזמן האחרון שמעתי גם שהיה מעבר של כמעט 7,000 איש בלילה אחד מקופה לקופה.

המאכער מקבל כ-2,000 שקל לראש, אז תבינו מה קורה כאן.

אני חושב שהגיע הזמן לעשות סדר בעניין הזה ולגרום לכך שמערכת הבריאות תהיה, הקופות יתחרו ביניהן על הציבור במובן זה שהן יציעו לנו שירותי בריאות ויתחרו על שירותי הבריאות, ולא על דברים אחרים.

אני כאן רוצה להודות קודם כול ליושב-ראש הוועדה אלי אלאלוף,

חברי הטוב, שגם הוא הגיש את אותה הצעה, ואני פשוט לא ידעתי, אחרת כמובן הייתי ממזג אותה איתו, ואנחנו גם נמזג אותה איתו, בעזרת השם. ודבר שני, אני רוצה להודות לשר יעקב ליצמן, שגם היה מודע לנושא, והוא יוביל את כל הנושא הזה מול הקופות, ובסופו של דבר מה שהשר יגבש בין הקופות, בעזרת השם, זה מה שאנחנו נוביל. אני מניח שברגע שאנחנו נעביר את הצעת החוק הזאת אנחנו נגדיל את תקציב מערכת הבריאות,

בעוד כחצי מיליארד שקלים. תודה רבה לכולם.

ישיב השר יעקב ליצמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נוכח תופעות קשות מן העת האחרונה של פעילות שלוחת רסן של קופות חולים שונות, בעצם אפשר להגיד של כולן, לא רק שונות, שנועדה להעברת מבוטחים מקופה לקופה בדרכים משונות, נוקט משרד הבריאות סדרת פעולות שמטרתן החזרת התחרות בין הקופות למסלול שפוי. אדגיש: איננו מדברים על שלילת תחרות, שהיא כוח מניע חשוב בשיפור השירות לתושבים, לא שומעים.

עכשיו יותר טוב? כן. להתחיל מהתחלה? להתחיל מהתחלה. כן, להתחיל מהתחלה. זה חוק, אדוני השר, יש לך עשר דקות, יש לך זמן.

אדוני היושב-ראש, נוכח תופעות קשות מן העת האחרונה של פעילות שלוחת רסן של קופות חולים שונות, שנועדה להעברת מבוטחים מקופה לקופה בדרכים שונות, נוקט משרד הבריאות סדרת פעולות שמטרתן החזרת התחרות בין הקופות למסלול שפוי. אדגיש: איננו מדברים על שלילת תחרות, שהיא כוח מניע חשוב בשיפור השירות לתושבים, אלא בפעילות שתבטיח כי התחרות מכוונת לשיפור השירות למבוטח ולא תגרום להוצאת כספים מיותרת שאין לצידה תרומה לקידום הרפואה הציבורית, וכל מטרתה היא הזזת מבוטחים מצד לצד על ידי תשלום של שכר שמן ותשלומים שמנים לגוזרי קופון שונים שבאמצעותם מתבצעות העברות המבוטחים. הצעת החוק שלפניכם אינה מושלמת, אך היא עשויה לסייע לנו בקידום המהלך. לא כל חלקיה מקובלים עלינו, הממשלה אף החליטה כי אין לקדם אותה אלא בתיאום והסכמה של משרדי הבריאות, האוצר, המשפטים והכלכלה והרשות להגבלים עסקיים, אני לא זוכר אם זה נכון, נדמה לי שלא, וכי ההצעה תוחזר לוועדת שרים לאחר קריאה טרומית.

איני רואה מקום להתעכב על פרטי ההצעה, שכאמור חלקם אינם מקובלים עלינו, והיא טעונה בכללותה התאמות, שינויים ושיפורים. אך המגמה הכללית, מִשטור התחרות כך שתיעשה באופן התואם את המצופה מגופים העוסקים בכספי ציבור, קל וחומר קופות חולים, ובדרכים הגונות, מקובלת גם מקובלת. אנו מבקשים לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, אך לא לקדמה ולא לקיים בה דיון עד לדיון חוזר בוועדת השרים. בכל מקרה, קידומה יהיה רק בתיאום והסכמה של כל גורמי המדינה שאמרתי קודם. אדוני היושב-ראש, ואני פונה לאופוזיציה, אם לא הייתי מתערב בנושא הזה, אתם הייתם באים אליי בטענה למה אני שותק ועובר לסדר-היום על מה שקורה. לא יכול להיות שבעיר העתיקה, בן לילה יעבירו 7,000 איש. לא יכול להיות דבר כזה. ולכן, ברור שמשרד הבריאות, אדוני, זה נגד התחרות. גם הממונה על ההגבלים העסקיים, לא נחה דעתם ממה שאתם עושים פה, תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה. מי שלא יכול, תעביר אותו לעבודה מעל 30 קילומטר. אתם נגד התחרות, תודה רבה. מיקי, אני מכבד אותך, תקשיב רק. אין כמוני שרוצה תחרות. אני חושב שהתחרות חשובה ביותר, ואני לא אתן לסתום פיות. אני נגד. אני אומר לך, החוק הזה, שלושה רבעים יצאו

אני לא אתן שיקרה מה שקורה כאן היום. אני לא אתן. הדרך היחידה, אני כבר שנה מדבר אל הקיר לקופות החולים, ולא רוצים לעשות שום דבר. לא יכול להיות אותו דבר שיש בין בתי חולים לקופות חולים, ולא יכול להיות אותו דבר שיש בין קופות חולים לבתי חולים. תן לי להסביר להם: ההתחרות זה נורא ואיום. לא יכול להיות שרופאים, פתאום, מ-130,000 שקל, לוקחים אותם ל-240,000 שקל. לא יכול להיות דברים, מבית חולים לבית חולים גם כן. צריך לעשות מחסום לכל הדברים האלה. הדרך היחידה שמצאתי לנכון היא להצטרף לחבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם הסכים איתי שמשרד הבריאות יוביל, ואני הסכמתי בוועדת השרים שזה יהיה מתואם עם משרדי הממשלה, וזה יחזור לשם. אני מבקש, רבותיי: בואו נאשר את החוק הזה כפי שזה קיים היום, ואני אשתדל, אם אפשרי, להגיע להסכמה עם קופות החולים. אבל אם לא, החוק הזה יעבור. תודה רבה. תודה רבה. מתנגד לחוק, חבר הכנסת איציק שמולי. בבקשה, יש לך עד שלוש דקות. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, עליתי לנמק את ההתנגדות שלנו להצעת החוק. הצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כרגע, ואני חושב שניתן היה להבין את זה בין השורות גם מהדברים שאמר השר, כשאמר: 75% מהצעת החוק הזאת בסופו של דבר יצאו החוצה, הנוסח הנוכחי של הצעת החוק לא מדבר על הגבלת התחרות ועל ריסון התחרות, הנוסח הנוכחי מדבר על חניקת התחרות. כי אם שמים תנאים לכך שכדי לעבור קופת חולים אתה צריך ללכת לדואר, מתי עשינו את זה בפעם האחרונה? בימי "אנו באנו". אם אנחנו שמים כללים שאי-אפשר להתחרות על רופאים במרחק של 30 קילומטר, אני חושב שהמשוואה שיוצרים כאן היא משוואה לא נכונה. צודק בהחלט שר הבריאות כשהוא אומר: תחרות זה דבר מבורך, גם בתוך מערכת הבריאות. אנחנו באים ואומרים: תחרות, כן, קניבליזם, לא. אם יש תופעות, כפי שאומר דודי,

עוד לא הגענו, אבל גם שלא נגיע, שכדי לעבור קופה מציעים לך טלוויזיה. אנחנו מתנגדים לזה. אם מציעים שכר מופקע לרופאים, של 250,000 300,000 שקל, כדי לעבור קופה ולהעביר ביחד איתך את כל המבוטחים, מתנגדים לזה. אבל בואו לא נשפוך את התינוק עם המים. בואו לא, בגלל מקרה פרטי שקרה בס'ור באהר, עכשיו נחנוק את כל התחרות בתוך מערכת הבריאות. זה דבר שאי-אפשר להסכים לו. הרי אנחנו יודעים שהתחרות בין קופות החולים מייצרת גם דברים טובים, מייצרת דברים מעולים: היא גורמת לקופות החולים להתחרות על זמינות ועל איכות השירותים, היא גורמת לקופות החולים להתחרות על קיצור התורים. ברגע שנגרום למצב שבו אנחנו לוקחים את המבוטחים ואנחנו כולאים אותם בתוך קופות החולים הפחות-טובות, מה שאנחנו נקבל, חס וחלילה, זו מערכת בריאות בינונית ששואפת לבינוניות, ולזה אנחנו לא יכולים להסכים. אנחנו כאופוזיציה נהיה שותפים באופן קונסטרוקטיבי, יחד עם שר הבריאות, יחד עם ועדת הבריאות בראשות אלאלוף ויחד עם מציע החוק דודי אמסלם, לנסות ולגבש הצעת חוק מאוזנת יותר, שתאמר את הדבר הבא: תחרות,

קניבליזם בתוך מערכת הבריאות,

על זה אנחנו מסכימים. תחרות על שירותי הבריאות.

קניבליזם על שירותי הבריאות, ממש לא. תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. לשבת. נא להצביע.

תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות

התשע"ז 2017,

בעד, 54, נגד, 40, אין נמנעים. הצעת החוק עברה, ותעבור להמשך הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אתה מציע כספים?

אני מבקש להעביר את זה לוועדת הכנסת, ושם יוחלט לאיזו ועדה להעביר. לפרוטוקול, בבקשה להוסיף. חבר הכנסת סמוטריץ ביקש להעביר את זה לוועדת הכספים, לכן נעביר את זה לוועדת הכנסת, ושם יוחלט באיזו ועדה. אמרתי את זה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין, חמד, תציין לפרוטוקול, לפרוטוקול, אמרתי. הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור פרסום מודעות גיוס לזנות), התשע''ז 2017, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. בבקשה. עד עשר דקות. אפשר טיפה שקט? אתה יכול לבקש קצת שקט? אני יכול לקבל שקט, בבקשה? חברי הכנסת, מי שרוצה לדבר יכול לצאת החוצה. לחברת הכנסת שולי מועלם יש עשר דקות לדבר, אז אחרי זה אתם יכולים להיכנס. תודה. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי השרים וחברי הכנסת, אני מתחילה מציטוט של שתי מודעות שאנחנו נפגשים איתן חדשות לבקרים. המודעה הראשונה נפתחת ככה: דרושות בנות למפגשים דיסקרטיים עם תיירים ואנשי עסקי. תמיכה כספית עצומה ונכבדת. כל מילה נוספת מיותרת. 5,000 ש"ח למשמרת, מובטח. התקשרי, וכאן מופיע מספר טלפון. מודעה שנייה: למקום ותיק בדרום תל אביב,

אני לא שומעת את עצמי. חברי הכנסת, אולי כל מי שלא מתעניין בזה יצא, ואז נוכל להישאר רק מי שרוצה? חברי הכנסת, אפשר שקט? חבר הכנסת ניסן, אנחנו שומעים אותך עד כאן. מודעה נוספת שמתפרסמת: למקום ותיק בדרום תל אביב דרושה בחורה נאה שאוהבת הרבה כסף. פעילות קצרה מאוד, עד רבע שעה.

חבריי וחברותיי, נראות מודעות הקוראות לצעירות, "בשר טרי" להישאב לעולם הזנות, כך נראה גיוס לזנות במדינת ישראל ב-2017, כך נראה שידול לזנות. אלו מודעות המלכודת שדרכן צעירות חדשות שנמצאות על רצף הסיכון יישאבו למעגל הזנות, צעירות חסרות עורף משפחתי וכלכלי, שיתקשו לעמוד בפיתוי לכסף הגדול והמהיר כשאין להן כל תמיכה כלכלית, כי חלקן כבר חיות אולי בשוליים, כי הגוף והנפש כנראה החלו את מסע ההפקרה. צריך רק עוד צעד קטן ודחיפה נוספת. חבריי וחברותיי, אני לא יכולה לדבר.

אני לא יכול להשתיק את כולם. כולם מדברים ככה. נא להגביר לה בבקשה את המיקרופון. תגביר, בבקשה. אני לא שומעת את עצמי אפילו. תנסי עכשיו לדבר. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני רק שומע אותך, לא שומע אף אחד אחר. תמיכה שלכם בהצעת החוק הזאת, המבקשת לאסור פרסום מודעות גיוס לזנות, תסייע למגר מודעות נוראיות ומזעזעות כמו אלה שהקראתי עכשיו, מודעות שלמרבה הפלא נמצאות באתרי דרושים, בקבוצות פייסבוק לחיפוש עבודה, ובקיצור, ממש מתחת לאף של כל אחד מאיתנו. מודעות אלה מהוות כלי שרת מרכזי לגיוס קורבנות חדשים לעולם הסחר והזנות על ידי עבריינים, אין מילה אחרת. נשים רבות במעגל הזנות, ובעיקר הצעירות שבהן, מעידות כי כניסתן למעגל הזנות עברה דרך תיווך של מודעות הגיוס לזנות, המגיעות באמצעות אתרי האינטרנט, המכשירים הניידים והרשתות החברתיות לאוכלוסייה כולה, ולכן המטרה של ההצעה היא להתחיל לפגוע בשער הכניסה למעגל הזנות ובמי שמנסה להכניס אותן לשם. זהו שער שקל להישאב דרכו וקשה מאוד עד כמעט בלתי אפשרי לצאת ממנו. המודעות האלה שמגייסות ומפתות קורבנות חדשים למעגל הזנות הן חוליה הכרחית בשרשרת העוולה המאפשרת את הגדלת מעגל הזנות, ועלינו מוטלת האחריות להרתיע ולמגר את התופעה.

בהצעת החוק הזאת מוצע לתת עונש של קנס ומאסר עד שלוש שנים לגופים המפרסמים מודעות אלו ולגופים המאפשרים אצלם את פרסום המודעות. מה שמתחיל ממודעה פשוטה כמו שקראתי בתחילת דבריי נשמע בהמשך כמו התיאור הבא, של אישה שבעולם הזנות, ואני מצטטת: אחד הרגעים המשפילים ביותר בתקופה הזאת היה כשהייתי צריכה להצטלם לאתר האינטרנט שבעל הבית החליט להקים. עד אז הוא פרסם אותנו דרך עיתונים, אבל הוא החליט שדרך האתר יגיעו לקוחות יותר עשירים. הוא לקח גם כפול כסף ממי שהגיע דרך האתר מאשר ממי שהגיע דרך הפרסום בעיתון, העיתון שכולנו קוראים ונכנס לכולנו הביתה. הייתי חייבת להצטלם אפילו שלא רציתי. לקחו אותנו לסטודיו מוכר לצילום בתל אביב, בסדר? יש במעגל הזה את כל האנשים הרגילים. אולי חלקנו גם הצטלמנו שם למודעות הבחירות שלנו, באחד הסטודיואים הרגילים האלה לצילום בתל אביב, אני לא יודעת להגיד איפה זה היה בדיוק, אבל חיכו לנו שם כמה גברים, וביקשו שאצטלם בכל מיני תנוחות בעירום. התביישתי, לא רציתי, אבל לא הייתה לי ברירה. נבהלתי מהמציאות שעכשיו התמונות שלי יהיו גם באינטרנט, וכל אחד, כל אחד יוכל לראות אותי. נתנו לי לראות תמונה אחת שלי והזדעזעתי. לא האמנתי שזאת אני. זה הסוף של מודעות הגיוס. חבריי וחברותיי, אני כאן כדי לסגור את שער הכניסה למעגל הזנות. החוק הזה, שהובילו יחד איתי חבר הכנסת דב חנין וקבוצה נוספת של חברי כנסת, עם כל החשיבות שלו, לא הוא העיקר. העיקר זה מה שיפגע באופן משמעותי בתעשיית הזנות בישראל. החוק הזה הוא חלק מהמלחמה הצודקת שכולנו מנהלים כאן, מלחמה קשה וסיזיפית בזנות. זהו מאבק בלתי פוסק, מאבק יהודי,

מוסרי, אנושי, שהמטרה שלו היא אחת: לצמצם ולמגר את הזנות במדינת ישראל. את זה, חבריי וחברותיי, יכול לעשות רק חוק אחד, שישנה פה את המציאות כולה, חוק אחד שממנו באמת נרתעים, ולכן הם מנסים לתקוע בו מקלות בגלגלים, כל הסרסורים והעבריינים וכל מרוויחי הכספים הגדולים על חשבון נשים וגברים. זה מפחיד את כולם, ובעיקר בעיקר את צרכני הזנות. החוק הזה, שאחרי שזכינו ובאחד המהלכים המוסריים ביותר במושב הקודם העברנו פה את החוק להפללת לקוחות זנות ושיקום נשים בזנות, של חברת הכנסת, לשעבר כבר, צריך להגיד, חברתי זהבה גלאון ושלי, של חברות הכנסת עליזה לביא ועאידה תומא סלימאן, ועוד ועוד חברים וחברות, 71 חברי כנסת היו חתומים ו-74 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק בקריאה הטרומית, זה החוק שיוביל אותנו צעד אחד משמעותי קדימה. בחוק הזה, שבעזרת השם במושב הזה נמשיך ונפעל להעביר אותו, אנחנו מתעקשים שתהיה עבירה פלילית. רק עבירה פלילית, ולא מינהלית, תרתיע את הצרכנים ותשנה פה את המציאות. לאסור פרסום מודעות גיוס לזנות זה חשוב, וכולכם תתמכו בהצעת החוק, אבל להפליל לקוחות ולשקם את הנשים, זה העיקר. רק פגיעה בביקוש תוביל לשינוי משמעותי בתעשיית הזנות, ופגיעה בביקוש תהיה על ידי החשבת הצרכנות לעבירה פלילית. אנחנו צריכים להפסיק את הדיונים, אנחנו צריכים להבין שרק המאבק לעבירה פלילית יזיז פה משהו באמת. בין קירות הבית הזה יש הסכמה גורפת על הצעת החוק הזאת. אני קוראת לכל משרדי הממשלה, ובראשם לחברתי שרת המשפטים איילת שקד, שכמאמר מנהגנו בהבדלה בבתים ספרדיים, אף על פי שאינה כאן כבודה כאן להמשיך במאבק הזה ולא להרפות ממנו, להוציא בימים הקרובים את המסקנות של הוועדה הבין-משרדית, להעביר עוד במושב הזה את החוק להפללת לקוחות זנות בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ולהגיד אמירה ברורה: כנסת ישראל, מדינת ישראל, החברה הישראלית, מתנגדת ומפלילה צרכני זנות ומשקמת נשים, גברים ונוער שנמצאים במעגל הזה. בתהליך הזה של המאבק הבלתי-פוסק שאנו מקיימים אנחנו מקבלים עוד ועוד קריאות מנשים, גברים ונוער. רק השבוע פורסמה כתבה מזעזעת על צריכת זנות אצל קטינים, ואני מזכירה לכולכם: זו כבר עבירה פלילית במדינת ישראל. הקלות הבלתי-נסבלת שבה המודעות האלה, דרך המקום הקשה שנמצאים בו נשים,

נוער וילדים, שואבות אותם לתוך מעגל הזנות. הצעת החוק הזאת היא חלק ממאבק גדול, שכולנו נתקדם מאוד בו, כשנצליח, בעזרת השם, אחרי שנצביע בעד הצעת החוק הזאת, על מודעות שמגייסות לזנות, נצליח להעביר במושב הזה גם את החוק המשמעותי של הפללת לקוחות זנות ושיקום נשים במעגל הזנות. תודה רבה. תודה רבה. ישיב השר אורי אריאל.

עד עשר דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, אני מתכבד להשיב על הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור פרסום מודעות גיוס לזנות), התשע''ז 2017, של חברתי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בשם שרת המשפטים חברתי חברת הכנסת איילת שקד. החוק נועד לתקן את חוק העונשין ולקבוע עבירה שתאסור פרסום מודעות לשם גיוס אדם למתן שירותי זנות. בתוך כך נכללים בהצעת החוק כמה עניינים נוספים,

חזקות עובדתיות, הגדרה עצמית למונח "פרסום" והסמכה לקביעת העבירה המוצעת כעבירת קנס. הממשלה תומכת בהצעת החוק, וסבורה שהיא עשויה להקל על גורמי אכיפת החוק את ההתמודדות עם התופעה. עם זאת, חלק מההוראות הכלולות בהצעת החוק מעוררות קשיים משפטיים, ולכן החליטה ועדת השרים כי ההצעה תקודם בנוסח אחר מזה המוצע בהצעת החוק, אשר יהלום את עקרונות היסוד של המשפט הפלילי ויתיישב עם עבירות הזנות הקיימות, כלהלן: "בחוק העונשין, התשל"ז 1977, לאחר סעיף 205ג יבוא: '205ד. (א) המפרסם פרסום בדבר הצעה לקטין לעסוק במתן שירותי זנות,

מאסר חמש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, כפל הקנס האמור. (ב) המפרסם פרסום בדבר הצעה לעסוק במתן שירותי זנות שלא כאמור בסעיף קטן(א) דינו מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, כפל הקנס האמור'." נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק, כפוף להחלפת נוסח הצעת החוק בטרם הקריאה הראשונה וכפוף להמשך קידום הצעת החוק בהסכמת משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים, ובתיאום עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תודה רבה. את מסכימה, חברת הכנסת? נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. נא

איסור פרסום מודעות גיוס לזנות), התשע''ז 2017, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 67, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה הטרומית ותועבר להמשך הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, אסדרת ערוצים ייעודיים), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת שרן השכל.

עד עשר דקות. אני מבקש שקט, חברי הכנסת, חברה שלכם מדברת כאן. אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, תקשורת חופשית היא אחד התנאים הבסיסיים לקיומם של תרבות דמוקרטית ושלטון דמוקרטי. ההנאה מתקשורת חופשית אינה זכותם של האזרחים רק כצרכני התקשורת, אלא נוגעת גם בזכויות יסוד דמוקרטיות אחרות, כמו חופש ביטוי, חופש יצירה וחופש עיסוק. הצעת החוק המונחת לפניכם היא ביטוי לתפיסה זו. היא פרי עבודה מאומצת של בחינת המצב הקיים ומציאת דרכים שיאפשרו להסיר בהדרגה את מרבית המגבלות הקיימות בשוק התקשורת המשודרת. זהו צעד בדרך לשכלול התחרות בתחום התקשורת המשודרת ולהפיכתה לחופשית באמת. בפתח דבריי אני מבקשת להודות לשר התקשורת איוב קרא, שתמך בהצעת החוק ותרם רבות לאישורה בוועדת השרים לענייני חקיקה, ולמנכ"ל משרד התקשורת מר מימון שמילה. כמו כן אני מבקשת להודות לזיו מאור מארגון זכות הציבור לדעת, לפורום קהלת, לליברלים בליכוד, ליועצת החקיקה שלי הילה קוויאט, לצוות לשכתי הנאמן והמסור ולעוד רבים וטובים שעשו לילות כימים כדי להביא בשורה של חופש ופתיחות לאזרחי ישראל. חברי הכנסת, שוק התקשורת בישראל הוא שוק מסובך, מוגבל, ומפוקח ברמה שאינה מתאימה, חבר'ה, אני מבקשת יותר בשקט. ביטן. חבר הכנסת ביטן, אנחנו שומעים רק אותך כאן, לא שומעים אף אחד אחר. השר אקוניס. תודה רבה לכם. בבקשה.

חברי הכנסת, שוק התקשורת בישראל הוא שוק מסובך, מוגבל, ומפוקח ברמה שאינה מתאימה למדינה דמוקרטית. יש היום שלוש מועצות פיקוח שונות על שידורי הטלוויזיה: על הערוץ הציבורי, על הערוצים המסחריים ועל שידורי הלוויין והכבלים. שלוש המועצות האלה מפקחות על התכנים המשודרים, גובות היטלים, מודדות זמן פרסומות, ולמעשה קובעות עבור הציבור מה מותר לראות, כמה מותר לראות, איך לממן ואיך להתנהל. ואומר כבר עכשיו: חלק מההגבלות הקיימות על שידורי הטלוויזיה ראויות ובהחלט נדרשות, למשל הביקורת על תכנים שיש בהם פורנוגרפיה, הגבלת שעות שידור לתכנים הכוללים עירום או אלימות מפורשת וכדומה. החוק המוצע לא נועד לבטל את ההגבלות שהן בבחינת הכרח אלא להפך, לאפשר ליותר ערוצים להתנהל כערוצים מסחריים לכל דבר, במגבלות החלות על כולם. הצעת החוק שלפנינו מבקשת להקל במידת מה את הנטל הרגולטורי שעל הערוצים הייעודיים בטלוויזיה. הערוצים הייעודיים הם ערוצים שרישיון השידור שלהם מגביל אותם לתחום שידורים ספציפי, למשל ערוץ 9 בשפה הרוסית, ערוץ הלא בשפה הערבית, ערוץ המוזיקה 24 וערוץ המורשת, ערוץ 20. הערוצים האלה מתקיימים מפרסומות, אך באופן חריג הם מפוקחים על ידי המועצה לשידורי כבלים ולוויין, ולא על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ככל שאר הערוצים המסחריים. במצב הבעייתי הקיים היום, כדי לאפשר שידור פרסומות כאמצעי מימון נדרשים ערוצים אלה להיתר מיוחד. בהחלטה שפרסמה המועצה לשידורי כבלים ולוויין בפברואר 2017 היא הודיעה שלתפיסתה אין עוד הצדקה לקיומם של ערוצים ייעודיים, ויש להתיר את הרסן של הפיקוח מהערוצים הקיימים ולאפשר להם יותר חופש פעולה. היא אף התירה חלק מההגבלות הקיימות, באישור מיוחד. למרות זאת, עקב מאבקים פנימיים ואינטרסים של ערוצים ואנשים שונים, המועצה נדרשת לאכוף את כללי הרישיון על הערוצים הייעודיים, כולל הטלת סנקציות. מדוע כופה המדינה על ערוץ מוזיקה, או ערוץ מורשת, או כל ערוץ מסחרי אחר, תנאים והגבלות על סוג התכנים המשודרים? מה ההיגיון בהטלת מגבלות על ערוץ ייעודי כאילו הוא ערוץ מסחרי, אך לא לאפשר לו ליהנות מהתנאים המקילים של ערוץ מסחרי? קחו לדוגמה את ערוץ 24, שבשנים האחרונות נקנס כמה פעמים בגלל חריגות הקשורות לפרסום בשידור, או את ערוץ 20, שבשנתיים האחרונות נקנס בגין שידור חדשות. נוסף על כך, המועצה קבעה שעל הערוץ לתת ביטוי בשידורי המורשת שלו גם לזרמים שאינם אורתודוקסיים. עכשיו, בלי לטעון אם זו קביעה מוצדקת או לא, עצם העובדה שהרגולטור מתערב בתכנים של ערוץ מסחרי היא אבסורד מבחינה עקרונית. אלה רק דוגמאות מייצגות להתערבות של הרגולטור בתכנים ולהטלת הגבלות שאינן מביאות בחשבון את הכדאיות הכלכלית של הערוצים האלה. לתפיסתי, ואני שמחה שזו גם עמדת השר, שר התקשורת בממשלת ישראל, אין כל הצדקה מוסרית או כלכלית להתערבות של גורם ממשלתי בתכנים של גוף שידור, ולכן מודל הערוצים הייעודיים הוא מודל מיותר, שלא לומר פסול. הצעת החוק שלפנינו מבקשת לקבוע כי ערוץ ייעודי יהיה רשאי לממן בעצמו, באמצעות פרסומות, ללא צורך בקבלת היתר מיוחד וללא תלות בשיקול הדעת של שר התקשורת. נוסף על כך, ההצעה מבקשת לאפשר לערוצים האלה ליהנות ממקורות מימון נוספים, כמו חסויות לאירועים משודרים ומרצ'נדייז. אחד הסעיפים בהצעת החוק נועד להקל על הערוצים הייעודיים בתחום של מכסת הפקות המקור. אודה על האמת, כבר במהלך העבודה על הצעת החוק עלתה הציפייה להתנגדות של ארגוני היוצרים. אני סבורה שלא רק שהדבר לא יפגע ביצירה המקומית, אלא להפך, כעת גם לערוצים הייעודיים יהיו מקורות הכנסה נוספים שיאפשרו להם להשקיע ביצירה מקומית על פי טעמם של הצופים בכל ערוץ וערוץ. עוד תיקון שמוצע כאן הוא לבטל את סמכות מועצת הכבלים והלוויין לקבוע כללים מיוחדים שמבחינים בין ערוץ מסחרי רגיל לבין ערוץ ייעודי, כך שחוץ מהבדלים בסיסיים שנקבעו בחוק עצמו יהיו הערוצים הייעודיים זהים לערוצים המסחריים. כאמור, ובהתאם לתפיסתו המבורכת של שר התקשורת, זהו צעד ראשון בדרך לשחרור שוק הטלוויזיה בישראל מהגבלות נוספות. אנו נשאף להפוך בעתיד את כל מועצות הפיקוח למועצה אחת, וכך המדינה גם תחסוך תקציב למימון כל שלוש המועצות, במקום כפילות תהיה יעילות, והשוק כולו ייהנה מפחות רגולציה. חברי הכנסת, אני מאמינה שהצעת החוק הזאת תאפשר בעתיד גם פתיחת ערוצי טלוויזיה נוספים, שייהנו מזכות קיום בהתאם ליכולתם לספק לציבור תוכן טלוויזיוני ובהתאם לכדאיות הכלכלית. אבל בעיקר, זוהי הצעת חוק המהווה שלב ראשון בדרך לשחרור התקשורת הישראלית מעודף רגולציה וביורוקרטיה, הצעת חוק שתבטיח חופש. תודה רבה. תודה רבה.

השר אופיר אקוניס. כבוד השר, בבקשה, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, בהצעתה של חברת הכנסת שרן השכל מוצע לאפשר לערוצים הייעודיים לממן את שידוריהם באמצעות שידורי פרסומת ללא תלות בהוראות שיקבע שר התקשורת בעניין זה. כמו כן מציעה המציעה לבטל את הוראות החוק המאפשרות למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ליטול זמני פרסומת מערוצים ייעודיים שהפרו את הוראות הדין. ועדת השרים, חברת הכנסת השכל, ועדת שרים לענייני חקיקה החליטה ביום ראשון האחרון לתמוך בהצעתך בקריאה הטרומית בלבד, ואחריה להמתין להצעת חוק ממשלתית בנושא. מה הערוצים האלה יתרמו למדינת ישראל ולאזרחיה, מה? חבר הכנסת מיקי לוי מעלה,

מי ימשיך לשדר? חבר הכנסת לוי, חבר הכנסת לוי, אני מבין שיש סיעות שרוממות הדמוקרטיה בגרונן אבל כשזה מגיע לביצוע הן תמיד יורדות למדרון אחורי. תמיד מסרבים, סוגרים עיתונים,

כמו ברוסיה הסובייטית, אדוני היושב-ראש, מקימים מועצות אנכרוניסטיות, מועצת הכבלים והלוויין, והרשות השנייה, והרשות השלישית, והרשות הרביעית, עוד פקידים, עוד רגולטורים, עוד ועוד. ב-1984, האח הגדול. אנחנו באים מן התנועה הלאומית הליברלית, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אוחנה וחברת הכנסת השכל בהחלט מייצגים את הזרם הזה בסיעת הליכוד הנוכחית, מה ערוץ 20 נותן לנו?

ואני, חבר הכנסת לוי, מייצג אותו בהנאה גלויה בממשלה. חבר הכנסת לוי, חבר הכנסת לוי, כאשר מדברים על דמוקרטיה ועל תקשורת חופשית צריך גם להביא את הדבר לידי ביטוי. ואני נזכר, אפרופו הערותיו, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שאתה היית, כחבר בוועדת הכלכלה, אחד השותפים המצוינים למה שקורה, חבר הכנסת לוי, עכשיו, בשוק התקשורת הישראלי. אנחנו, כל נבואות הזעם, אדוני יושב-ראש הקואליציה, כל המתריעים על קריסתה של התקשורת המסחרית אם נפצל את הערוץ השני, שבמובהק היה משאב ציבורי, במובהק, חבר הכנסת שמולי, חכה, כמה עבר, שבוע? אתה עושה צחוק? הרי מתווכחים מי ייפול קודם,

רשת או ערוץ 10. חבר הכנסת שמולי, תתאזר בסבלנות. חבר הכנסת שי, מה זה, איזה עידן התחיל? איזה עידן חדש? אתם, ידידיי, אתם אנשים מצוינים, עם תפיסת עולם מאוד מעניינת, מאוד ריכוזית, לא, אתם מוכרים את הכול לערוץ 20, זה הכול. מאוד מתאימה לשנות ה-80 של המאה הקודמת. אתם,

למה צריך את כל הרגולטורים ואת כל הביורוקרטים, אתם רוצים פראבדה. אתם רוצים שופר, לא תקשורת. ושפקיד ישלוט, שפקיד ממשלתי ישלוט בתכנים? בחייכם. אני אומר לכם, ידידיי,

אתם רוצים לתת לו פרס. אתם מדברים על דמוקרטיה שהיא בסכנה. אני שומע אתכם,

בניגוד לכמה אחרים, מקשיב לדברים שאתם אומרים, מקשיב לנאומים של יושב-ראש האופוזיציה, מקשיב לנאומים של יושב-ראש יש עתיד, אני מעריך נאומים טובים, ואני מקשיב להם קשב רב. אתם מרוממים בגרונכם את הדמוקרטיה ואת חופש הביטוי, אבל כאשר חברת הכנסת השכל מביאה הצעת חוק שבאמת פותחת את השווקים, או מנסה לעשות זאת, אתם כולכם כאיש אחד, גם יש עתיד, ערוץ 20, חבר הכנסת לוי, ידידי, המקורות של מפלגתך, המקורות של מפלגתך הם תפיסות כלכליות ימניות, free market, זה מה שאתם. אתם מצביעים בניגוד מוחלט לתפיסת העולם שלכם. אני לא מדבר על מפלגת העבודה, אדוני

זה בסדר, מפלגה המכנה את עצמה סוציאל-דמוקרטית, שהשקפות השמאל נטועות בה מראשית דרכה.

השמאל רוצה ריכוזיות. השמאל רוצה שליטה. השמאל לא רוצה free market. השמאל לא רוצה תקשורת חופשית. תגיד לי, לא נמאס לכם? זאת האמת, זאת האמת לאמיתה. והינה עוד מילה, אדוני היושב-ראש, הינה עוד מילה מגונה של הספסלים האלה, כל פעם שאומרים משהו שלא מוצא כן בעיניהם, הם מוציאים את המילה "הסתה". תפסיקו עם זה.

תפסיקו עם זה כבר. שמאל.

מאה שנה מי שקורא תיגר על תפיסות העולם הריכוזיות שלכם, קוראים תיגר, זה מותר בדמוקרטיה. אתם לא מבינים בכלל מהי מהותה של דמוקרטיה. לא, אתם מבינים.

אתם מבינים מה זו דמוקרטיה. תשמע איך אתה מדבר.

אתם משתחווים למלך כל יום. אתם, אין לכם מושג מה זאת דמוקרטיה. חבר הכנסת שמולי, תעשה טובה.

אני אומר לך: יש בספסלים האלה שלכם אנשים עם תפיסות עולם, וזה בסדר גמור להיות איש שמאל, כלכלי או מדיני. הינה, אני אומר לך. זה מותר, זה לגיטימי. אני לא הייתי אומר שזה רצוי, אבל כל אחד גדל בבית מסוים, במשפחה, מה זה קשור? זה קשור וחצי, משום שכאשר הצעת החוק הזאת אתה עושה את זה כזה אידיאולוגי. אפשר לקבל את זה בכתב?

אם זה לא כזה אידיאולוגי, חבר הכנסת חסון, אם זה לא כזה אידיאולוגי,

לא צריך בכתב. תקרא את הפרוטוקול, תבקש את הצילום שלי מערוץ 99 ותקבל נאום. לא צריך בכתב.

אתה יכול לצייץ, אתה יכול לכתוב בפייסבוק. אם זה היה תלוי בכם הייתם עושים רגולציה על פייסבוק, הייתם עושים רגולציה על טוויטר, הייתם עושים רגולציה על אינסטגרם.

ככה. לא לא, השר ארדן, אני מדבר על אלה שרוממות התקשורת החופשית בגרונם, וכשהיה פה בבית הזה חוק לסגירת, דחוף את

סלח לי,

אל תטיף לי כלום, ואל תלמדו אותנו מהי תקשורת חופשית ומהי דמוקרטיה, ואיפה פותחים פיות ולא סוגרים פיות. מה עשינו בערוץ השני, אדוני היושב-ראש, בוועדת הכלכלה של הכנסת? מה עשינו? אמרנו מול כל הלחצים ומול כל הלוביסטים, חברת הכנסת יחימוביץ, מול כולם, אמרנו שנפתח, כי את מתנגדת ללוביזם, וזה בסדר.

אני חלוק איתך, אבל זו זכותך, אמרנו שנפתח את השוק לתחרות. ואז אתם אמרתם: הכול יקרוס, אין מקום, שוק הפרסום חלש, אוי ואבוי, אדוני היושב-ראש, צריך להתחלק גם עם הרשתות החברתיות, והכול יקרוס. ובכן, מה קרה בשבועיים האחרונים, אדוני היושב-ראש? אחוזי הצפייה עלו באופן ניכר, גם בערוץ השני, ואולי גם בערוצים אחרים. עלו. עלו, ולא ירדו. התרסקות, אתם אמרתם שתהיה. חבר הכנסת שי, אתה היית בוועדה, אתה היית חבר כנסת מטעם סיעת קדימה. כן, מה לעשות, זה קורה. אני לא הייתי מתגאה בזה, אבל זה היה. הקריירה שלי? הקריירה שלך? חס וחלילה, גם בזה אתה נוגע. לא בקריירה שלך. על הקריירה של סיעות אופורטוניסטיות, זאת הבעיה. חבר הכנסת שי, זה פתטי. זה פתטי. תפסיק, אל תהיה פתטי. אני אומר לך,

ידידי היקר, הבדיחה הזאת, של חבר הכנסת, בוא, שנעשה סדר בדברים, להגיע לפריימריז. אל תשכח להגיע לפריימריז. אז אני אגיע לפריימריז מצוין, ואני אשמח בתמיכתך, אם תעבור עוד מפלגה. אולי תעבור עוד מפלגה? מפלגת העבודה, אני לא מעריך אופורטוניזם. אני הייתי בליכוד בשפל הגדול ביותר שלו, כשהתרסקנו ל-12 מנדטים, ולא הלכתי למפלגות אווירה שזיהמו את המערכת הפוליטית בכלנתריזם שאין כדוגמתו. שמענו. כלנתריזם שאין כדוגמתו. מה לעשות, יש עובדות ויש בדיות. ולכן, מה עם המקרתיזם?

כלנתריזם שאין כדוגמתו.

יש עובדות, יש עובדות ויש בדיות.

חבר הכנסת שי, למה לך להיכנס, למה לך להיכנס לוויכוח אישי? הרי לא נכנסים לוויכוח אישי אלא רעיוני. אבל, אדוני היושב-ראש,

לסיים, בבקשה. עברו עשר דקות. המשנה שלהם היא שכשאין מה לומר בוויכוח הענייני,

הם מפסידים גם במגרש הזה וגם במרגש הזה. אנחנו נעביר את הצעת

אני רוצה עיתון ישראל היום בצורה של טלוויזיה. תגיד את זה, ושהציבור במדינת ישראל יבין. היום אתם מביאים בחקיקה עוד עיתון טלוויזיוני של ישראל היום, ממומן על ידי הציבור בעקיפת כל החקיקה. ישראל היום, אני היום מסתכל על ישראל היום בפוקס. ישראל היום, לפני כמה שבועות, פרסם הודעה: אזכרה למאיר כהנא. מאיר כהנא, עושה לו אזכרה. במקביל היום, מאיר כהנא שמייחל ורוצה את הנכבה החדשה לערבים, במקביל, בישראל היום, על העמוד הראשון, ערבייה שמדברת על הנכבה, פסול. פסול. תבינו לאן אתם רוצים להוביל. פסול. ואתם יושבים כאן, מביאים הצעת חוק, תראה מה אתם אומרים בהצעת החוק: אנחנו רוצים להקל, להקל, על ערוץ טלוויזיוני חדש, לפטור אותו מכל השקעה בהפקות מקור. אתם משנים את כל כללי המשחק, והכול תחת הרגולציה. איזה ערוץ ייעודי? איזה ערוץ ייעודי? אתם נכנסים מהחלון, מתחת לדלת. ערוץ הכנסת, דאגתם שיגיע לערוץ הייעודי, ועכשיו אתם בשלב חקיקה כדי לעקוף את כל המערכת, ערוץ 20, זו הבעיה.

אבל מי עומד, ישראל היום מקבל כותרת של ערוץ 20. אתם מנסים לצחוק, על מי? על מי אתם מנסים לצחוק? וכל זה, אתם אומרים, בשם תקשורת חופשית. אני בז לתקשורת החופשית שאתם מאמינים בה. אתם עומדים כאן ורוצים חג, חופש התקשורת. על איזה חופש התקשורת? אתם האבא של סתימת הפיות. כל החקיקה שהייתה לכם כאן היא אנטי-דמוקרטית, כולל החוק הזה, הקומבינה הגדולה, שהיא אכבר אנטי-דמוקרטית.

אני קורא לחבריי להתנגד לחוק. תודה. חברת הכנסת השכל, שלוש דקות. עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. מיקי, חבר הכנסת מיקי לוי, נחמן שי,

איציק שמולי, ממה אתם מפחדים, ממגוון של דעות? ממגוון של, תקשורת חופשית? ממה אתם מפחדים? חופש ביטוי? מזה אתם מפחדים? זה לא רק ערוץ המורשת, זה גם הערוץ הערבי, תקשורת חופשית, שיהיו עוד 20 ערוצים.

מתחרות? מזה שיהיה להם כסף, שמענו,

שידור יותר איכותי, מזה אתם מפחדים? אתם מתנגדים לזה בדיוק מאותה סיבה שהתנגדתם,

לחוק, שהצבעתם בעד חוק ישראל היום. מי ישמע? ממשלת ישראל תסגור עיתון במדינת ישראל, תסגור ערוצים. זה נשמע לכם? מי כתב לך את החוק? מי כתב

מי כתב לך את החוק?

תתביישו לכם.

סוף כל סוף למדינת ישראל יהיה מגוון. יהיה מגוון, יהיה חופש ביטוי לכל מי שרוצה. אני קוראת לכם להצביע בעד החוק הזה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. הצעת חוק התקשורת, אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון,

התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 49, מתנגדים, 39,

מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז 2017. יציג חבר הכנסת אמיר אוחנה,

לא רשום לי הנמקה מהמקום. בבקשה, תעלה. אני מרים את היד להתנגדות. כבר ביקש להתנגד נחמן שי. תודה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שעברה סוף-סוף השבוע בוועדת השרים, כמעט שנה מיום שהוגשה על ידי ועל ידי שורה של חברים, ולאחר תלאות וניסיונות רבים מטעם היועץ המשפטי לממשלה, נציב שירות המדינה וגורמים נוספים בדרג הפקידותי, פשע, פשע, פשע. שהפעילו מכבש לחצים אדיר מול כל הגורמים, כולל לשכת ראש הממשלה, במטרה לסכל ולמנוע אותה, היא הצעת החוק לביטול שרי-העל. מה זאת אומרת שרי-העל? איזה שטויות.

ואני מאחל לך, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, שאולי תזכה יום אחד שוב באמון הציבור ותהיה שם, ומקבל מנדט להוביל שינויים ולנווט את המשרד בהתאם להשקפת העולם שלו ושל סיעתו, ומגלה שיש במשרד שר-על. לא, זה לא ראש הממשלה, שר-העל הוא היועץ המשפטי במשרד. הוא נכנס לתפקידו לפני השר, הוא כנראה גם ימשיך אחריו. השר אינו יכול למנות אותו ואינו יכול לפטר אותו. שר-העל הזה יכול ברצותו לסכל, לטרפד,

למנוע מהשר להגשים את יוזמותיו,

הכול באצטלה של שלטון החוק. למה אצטלה? משום שמה שמכונה, הורסים את המדינה. החוק, רבותיי, שעון, אתם הורסים את המדינה. הורסים את המדינה. ביזיון. איזה ממלכתיות ואיזה נעליים? לא נורא. משום שמה שמכונה החוק, רבותיי, איננו מדע מדויק. במשפט הישראלי של העשורים האחרונים הוא עד כדי כך לא מדויק, שיש פחות ופחות אפשרות לחזות כיצד יפסוק השופט. כדאי לקרוא את מאמרו של פרופ' מאוטנר על ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי כדי להבין,

שורה של פסקי דין של בית המשפט העליון מהעשורים האחרונים, כדי להבין במה מדובר. ממלכת המשפט הפכה ממקום שבו מיושמות נורמות הנקבעות על ידי הציבור באמצעות נציגיו הנבחרים, מקום שבו מידה גבוהה של ודאות ובו ציפיות מתממשות והסדר נשמר, למקום שבו אין ודאות, וגורלך וגורל עניינך תלוי במידה רבה במזל, אצל איזה שופט או שופטת הוחלט שיידון עניינך. האם הוא אוהב את הרעיון או לא? האם מצב הרוח שלו יאיר אליך פנים או שמא יחריב את חייך? "ממלכת האי-ודאות" מושג שמוכר לנו משדות הקרב. ב-1979 קבע השופט העליון אז, לימים הנשיא, אהרן ברק ש"מילותיו של החוק אינן מבצרים, שיש לכובשם בעזרת מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום". מילותיו של החוק, הוא אומר, זה נחמד, כוונת המחוקק זה נהדר, אבל השופט, על פיו יישק דבר. קצת יותר מעשור לאחר מכן קבע ברק את מה שמכונה המהפכה החוקתית, ומאז כ-20 דברי חקיקה של הכנסת הזאת בוטלו על ידי בית המשפט העליון, אבל חמור לא פחות, נוצר אפקט מצנן שמנע את עצם העלאתם של דברי חקיקה רבים הרבה יותר. ובממלכה הזאת, רבותיי, השליטים הם היועצים המשפטיים, כטוב בעיניהם כך יעשו. יש מעט מאוד מקרים שסוגיה שעולה על שולחנו של יועץ משפטי היא סוגיה של שחור ולבן. במקרים הללו מצופה מכל מי שברשותו ידע משפטי להבין כי מדובר במקרה כזה. מרבית המקרים הם מקרים שבהם אין החלטה של שחור לבן, ובהם אפשר למצוא לכל סוגיה, רעיון או יוזמה לפחות שני משפטנים שיטענו בלהט ובחוכמה את שתי העמדות ההפוכות. על כן אני מציע, בהצעה שנוסחה יחד עם המכון למשילות ודמוקרטיה, הצעה שלא מגיעה אלינו מהחלל החיצון ולא ממדינות עולם שלישי אלא מהגדולה שבידידותינו, ארצות הברית של אמריקה, מדיניות המקובלת ברוב העולם הנאור, שבו הדרג הפקידותי ממונה על ידי הדרג הנבחר, ולפיה השרים, ואם לא הייתי חס על הציבור הייתי מאחל לכם,

חבריי באופוזיציה, שאולי יום אחד תצליחו לקבל מהציבור את האמון ולהיות כאלה, השרים יהיו אלה שממנים את היועצים המשפטיים. יגידו כאן היום, אדוני היושב-ראש, שמדובר בחיסול שומרי הסף, כאשר ההנחה היא שכמובן היום, כשיש יועמ"שים חזקים, הכול נופת צופים, מה שכמובן איננו נכון. רבותיי, שומרי סף הם לא מה שחסר במדינת ישראל. שומרי סף יש מכל הסוגים והמינים. בכל משרד יש חשב, צריך יותר שומרים.

יש חשב בכל משרד, ככל שזה נוגע להעברות כספים, יש מבקר בכל משרד, יש לכל משרד ועדה פרלמנטרית כאן בכנסת שמפקחת על ענייני משרדו, ובהם חברים מהקואליציה ומהאופוזיציה, יש את מבקר המדינה שמפקח על מוסדות המדינה, יש את הוועדה לביקורת המדינה, יש במקרים החמורים כמובן את המשטרה, את הפרקליטות, את בתי המשפט, ויש, רבותיי, את כלב השמירה האולטימטיבי של הדמוקרטיה, ובישראל זה איננו כלב מסוג פודל, זה כלב יותר מסגנון פיטבול, התקשורת, שלא נמנעת, בלשון המעטה, וטוב שכך, מלחשוף עוולות ושחיתויות. חסרים שומרי סף? אתם יודעים מה חסר? מה שחסר הוא יכולת ביצוע במדינת ישראל, היכולת למשול, שסורסה במלתעות הביורוקרטיה והפכה לנכה קשה, ויש להציל אותה בשם הדמוקרטיה. יאמרו לכם כאן היום: ההצעה הזאת תפגע בעצמאות היועמ"שים.

זה נכון. היא תפגע בעצמאות היועמ"שים. הם לא אמורים להיות עצמאיים, הם לא שופטים שאמורים להכריע בין שני צדדים. יועץ משפטי חזק זה דבר חשוב לשר. בית משפט, זה מגן

כשאתה תפעיל יועץ משפטי שלך, יש לך טעות.

אתה לא דמוקרט. הוא ייתן לך עצות, הוא ישמור עליך. יועץ לשר אמור לייעץ לשר איך להגשים את המדיניות שהוא מעוניין להוביל בדרכים משפטיות. האם יועץ משפטי מייצג את הציבור? השר מייצג את הציבור. לא בכדי אני חוזר על המילה יועץ וייעוץ, וכאן אולי המקום לפתוח סוגריים ולפנות אל כבוד השרים. אגב, הם אף פעם לא מנהלים.

מתי בפעם האחרונה פעלתם בניגוד לחוות דעתו של היועץ? הם פשוט לא יודעים להיות שרים,

הרי האחריות היא עליכם. כל שר טוב, בכך שאנחנו תמיד, אבל תמיד, במאה אחוז מהמקרים, מקבלים את חוות הדעת של היועץ, אנו מרוממים אותו בעצמנו למעמד של שר-על. אנחנו בעצמנו מאפשרים את הפקעת הריבונות מהנבחרים לממונים, מהדרג הייצוגי הדמוקרטי השקוף יחסית, שנותן דין וחשבון לציבור, לדרג הפקידותי, הפועל בדרך כלל במחשכים ואיננו נותן דין וחשבון לציבור. אבל עכשיו אני סוגר את הסוגריים וחוזר להצעת החוק. יאמרו לכם: ההצעה מסוכנת.

נכון.

ההצעה מסוכנת לך, דב חנין. מסוכנת לכל אזרחי ישראל.

ההצעה מסוכנת למי שהתרגל לשלוט בלי להיבחר.

היא הצעה מסוכנת למי שסבורים שדמוקרטיה היא הכול, אבל הכול חוץ משלטון העם. לכם היא מסוכנת. יאמרו לכם:

אתם הימנים הנבערים, אתם לא מבינים דמוקרטיה מהי. דמוקרטיה, כך נדמה בשנים האחרונות כשהימין בשלטון והשמאל במיעוט, דמוקרטיה הפכה להיות הכול חוץ משלטון העם.

דמוקרטיה משמיעה גם ערכים נוספים חשובים ונאצלים.

בדמוקרטיה יש גם למיעוט say, וגם למיעוט יש משקל ואמירה במרחב הציבורי. יש גם מערכת מקצועית בדמוקרטיה. אך מי שמושל בדמוקרטיה,

מה לעשות, חבר הכנסת חנין, מי שמושל בדמוקרטיה ומנווט את הספינה הוא מי שהצליח לגבש רוב, מי שקיבל יותר קולות מהעם ויותר אמון מהעם, לא מי שקיבל פחות. על העם, על החוק, על יועצים משפטיים, על בתי משפט, על הכול.

רבותיי, היום אנחנו מתקדמים ומשכללים את הדמוקרטיה הישראלית על חשבון הביורוקרטיה, היום אנחנו מרוממים את הציבור על חשבון הדרג הפקידותי, היום אנחנו אומרים כן לשלטון החוק, אבל לא לשלטון המשפטנים. ולכן, אני קורא לכם להצביע בעד הצעת החוק הזאת.

תודה רבה. ישיב השר אופיר אקוניס. בבקשה, השר אופיר אקוניס.

תמיד. איזו שאלה. אנחנו עוד לא יודעים. אחרי זה אני אשאל. בבקשה, אדוני השר, עד עשר דקות. נא להקפיד על הזמנים. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מינוי יועצים משפטיים של משרדים), של חבר הכנסת אמיר אוחנה, מבקשת להביא לשינוי בשיטת בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה כך שהיועץ המשפטי למשרד ייבחר על ידי השר המופקד על המשרד למשרת אמון, כפי שהדבר נעשה היום בנוגע לבחירת מנכ"ל המשרד.

לפי דברי ההסבר, היא להגביר את המשילות ולחזק את משרדי הממשלה כך שיוכלו ליישם את מדיניות השר המופקד בצורה מיטבית והרמונית. ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, חבר הכנסת אוחנה.

אני מקריא את התשובה. מה אתה צועק שם?

אני אשאל מי מתנגד ואני אחליט. תודה רבה. תודה.

אני תכף מתנפל עליכם,

כי אני חייב כאן תשובות לכמה, לא להתנפל, להשיב. אצלכם להשיב זו התנפלות.

לנמק עמדה שהיא שונה מהעמדה שלכם זה הסתה, אז תכף נטפל גם בזה. אקוניס. בואי, בואי, מכירים אתכם כבר מאה שנה, לא עשר. מאה שנה, מאה שנה. אני ממשיך, סליחה, אדוני היושב-ראש, אני,

כל שר שיודע לעבוד,

האם יו"ר האופוזיציה מדבר גם כן? אתם כאלה גרועים כשרים, שאתם צריכים לכופף את היועץ המשפטי שלכם במקום לדעת לנהל את המדינה. זה הכול. פשוט פחדנים. ובכן, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, אני חוזר כדי שתבינו גם, אולי תקשיבו פעם, בקריאה טרומית בלבד, חבר הכנסת אוחנה, ולאחר מכן ההצעה תוכפף באופן מלא להצעת החוק הממשלתית בנושא, שתקבע מנגנון של ועדת איתור, חבר הכנסת הרצוג יושב-ראש האופוזיציה, להליך מינוי היועצים המשפטיים. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית. עכשיו חבר הכנסת חנין יכול להתנגד. חבר הכנסת הרצוג, אתה לא יורד בינתיים. אני לא יורד לשום מקום. יש לו עד עשר דקות. ובכן, חבר הכנסת חנין ביקש להתנגד, בכלל לפני ששמעת את עמדת הממשלה. חבר הכנסת הרצוג, חבר הכנסת חנין, ולאופוזיציה, זוהי עמדת הממשלה.

אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה להגיד משהו, אולי אפתיע גם את חבר הכנסת אוחנה. אני לא מיניתי את היועצת המשפטית של משרד המדע והטכנולוגיה. לא מיניתי אותה, אבל היא משפטנית משכמה ומעלה. אני גם לא מיניתי את היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, שבמשך שנתיים, רק רגע,

ראש הממשלה,

אני גם לא מיניתי את היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה של הכנסת, שליוותה אותי במשך שנתיים כיושב-ראש ועדת הכלכלה, ואני אומר לכם כאן בצורה הברורה ביותר שהיא משפטנית מן המעלה הראשונה. אנחנו מחזקים את דבריך. הינה ההוכחה שלא צריכים את החוק. לא, זה ממש לא נוגד, חבר הכנסת שי. אין שום ניגוד בין הרעיון שהביא חבר הכנסת אוחנה ושייתמך על ידי הממשלה לבין הדבר הזה, לבין החוק שאנחנו נעביר כהצעת חוק ממשלתית.

בכלל חייבים להודות, אדוני היושב-ראש, וזה כבר ויכוח הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, שחבר הכנסת אוחנה באמת הביא לידי ביטוי בנימוקים שלו להצעת החוק: ישראל חולה בבגצת.

הרי כל חוק שעובר כאן, כל חוק שעובר כאן, סליחה, כל חוק שעובר כאן,

עשרות בג"צים, כל חוק, אני אסביר לך, אם תקשיבי לתזה.

כל חוק שעובר כאן,

כמעט באופן אוטומטי, עובר כאן ברוב קולות, מייד אתם הולכים לבג"ץ, מעכבים את הביצוע שלו חודשים רבים, חודשים רבים.

למה שקר? עובדה, חבר הכנסת רוזנטל. כמה עתירות היו? שודד.

כמה עתירות על חוקים היו? 12. כמה חוקים עברו בכנסת?

למה אתה אומר? אגב, זה לא חייב להיות, אני אתקן. חבר הכנסת רוזנטל, אני אתקן.

למה לא?

לא בהכרח חברי כנסת מן האופוזיציה, אבל ודאי ארגונים התומכים בתפיסת עולמם בתפיסות העולם של האופוזיציה מן השמאל ומן השמאל הקיצוני.

מחלת הבגצת הזאת שמדינת ישראל חולה בה מבטלת את קיומכם כחברי כנסת.

אני עונה לך, אני משיב.

מבטלת את קיומה של הכנסת הזאת. אבל מה זה קשור ליועמ"שים? כל דבר, בביטול מוחלט, אדוני היושב-ראש, של עקרון הפרדת הרשויות,

סליחה, אני אענה לכם,

בוודאי שאני עונה מה שאני רוצה.

מה את רוצה, שאני אענה מה שאת רוצה? אני אענה מה שאני רוצה, ואת תעני ותגידי מה שאת רוצה.

הדבר הזה שהשתלט, חברת הכנסת ורבין,

קשה לי להאמין, אבל אולי בעתיד,

באיזה סוג של קונסטלציה מסוימת, אולי פעם תגיעי לעמדה יותר בכירה, ואת תראי שמדינתנו, ואני לא מדבר נגד היועצים המשפטיים, אני לא מדבר נגד הייעוץ המשפטי.

אמרתי לך בהגינות שהיועצת המשפטית של משרדי והיועצת המשפטית של ועדת הכלכלה הן מהמשפטניות הטובות ביותר שיצא לי לעבוד איתן, ואני מוקיר את עבודתן.

אבל, נו? רק רגע. אבל התופעה הזאת שהשתלטה עלינו,

אני אסביר לך בדיוק מה זה קשור, ולכך התכוון חבר הכנסת אוחנה. משפטנים אינם קובעים מדיניות, השרים קובעים מדיניות, יושבי-ראש ועדות בכנסת קובעים מדיניות. אם המדיניות מתגלה, אתם רוצים לדרוס את שומרי הסף. אבל זה מה שקורה פה במדינה שלנו,

השגויה, אדוני היושב-ראש, של "הכול שפיט".

בוודאי שהכול קשור, חבר הכנסת יונה. באמת. דבר קשור בדבר. זה פשוט עוד שומר סף, תגידו את האמת. זאת פוליטיזציה של השירות הציבורי, זה מה שאתם רוצים. אין לכם אומץ להגיד את האמת. כמו קודם, תגידו: אנחנו רוצים שערוץ 20 יהיה, תגידו את האמת, עכשיו אתם רוצים להכניס את האנשים שלכם.

תודה רבה, חברי הכנסת רוזנטל ונחמיאס.

העיקרון שצריך להיות, חבר הכנסת רוזנטל, וגם אתה אולי בקונסטלציה מסוימת תיתקל בזה יום אחד, כי מה שרואים משם לא רואים מן השולחן הזה ומשולחנות אחרים, זה שהתופעה הזאת היא תופעה שמבטלת את העיקרון של הפרדת הרשויות. אני מדבר על "הכול שפיט", אני לא מדבר כרגע על היועצים המשפטיים עצמם. אני מדבר על תזה.

רק רגע, אבל הייעוץ המשפטי סופג משהו. שמעו את נשיא בית המשפט העליון בעצם בפועל כמעט מבטל את העיקרון החשוב, שאתם תומכים בו כפי שאני תומך בו, של עקרון הפרדת הרשויות. הדבר הזה, בישראל בשנים האחרונות, תדעו לכם, הוא כמעט שלא קיים, ואני אתן לכם דוגמה פרוזאית. אבל אדוני השר, הקואליציה כמו הממשלה, אותו דבר. זו הפרדה הרבה יותר חשובה, ותראה מה קורה, כמו תוכים כולם. איפה נמצא הדבר הזה? אז אתה מתנפל על בית המשפט? אני אתן לכם את הדוגמה האחרונה. הדוגמה האחרונה, שקראתי היום בבוקר עליה בידיעה קטנטנה באחד העיתונים, נדמה לי שזה עיתון שרציתם לסגור בחקיקה, אפרופו סתימת פיות ודמוקרטיה, הייתה ידיעה קטנה שבית המשפט העליון דחה את הדיון בדבר שאני אומר לכם שבכלל לא היה צריך לדון בו.

חבר הכנסת רוזנטל, אתה באת מן התקשורת. אפשר שממשלה תפצל את תאגיד השידור הישראלי לחברת חדשות ולחברה שמשדרת ברודקאסט, דברים אחרים. אגב, זה מה שקורה בערוץ השני. זה מה שקורה בערוץ השני. למה לא לפצל לעשרה? למה לא לפצל לעשרה?

מספיק לשניים. ובית המשפט העליון,

חבר הכנסת רוזנטל, אם באמת הייתה בו הגינות אמיתית, היה דוחה את העתירה הזאת על הסף, משום שאין בה, חבר הכנסת בהלול עבד ברשות השידור, הוא יודע, אין בה שום דבר בלתי חוקתי. אין בה דבר בלתי חוקתי.

אדוני היושב-ראש, שאפשר לחלוק עליו, שאפשר לחלוק על התפיסה שבבסיס הצעת החוק, ואת זאת עשינו כאן כולנו כחברי כנסת בדיון בהצעת החוק בקריאה הראשונה, וגם בשנייה והשלישית, אבל התקבל ברוב קולות. לא, הם מבטלים את הדבר הזה, הם אפילו לא דנים בו. דוחים ודוחים ודוחים. לשאלתכם איך זה קשור, חברת הכנסת נחמיאס ורבין, וגם חבר הכנסת יוסי יונה העלה את השאלה, הרוח הזאת של "הכול שפיט", הרוח הזאת של מחלקות שלמות במשרדים ממשלתיים, בחברות ממשלתיות, במקומות רבים אחרים, הם הפכו פשוט בעוצמות כאלה שהם חושבים, חלקם, לא כולם, בחיים לא לעשות הכללות, זה דבר חשוב גם בחיים הפוליטיים, גם בחיים הציבוריים וגם בחיי המשפט, שהם קובעי המדיניות, ואת זה ניסה חבר הכנסת אוחנה להסביר, את זה הממשלה תסביר בהצעת החוק הממשלתית. עד אז אנחנו תומכים בהצעתו של חבר הכנסת אוחנה.

חבר הכנסת אוחנה, אתה מסכים לתנאים?

אתה מסכים. מי מתנגד? שני חברי הכנסת חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש כל הזמן מתנגד, עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה סימנה מטרה, וכמובן כל הקואליציה רצה אחריה: להרוס את מערכת המשפט במדינת ישראל. הרשות השופטת היא לצנינים בעיניה. זה מתחיל בבית המשפט העליון, וזה עובר לכל דבר שהמילה "משפטי" קשורה בו באיזשהו מקום, וכך הגיעו גם ליועצים המשפטיים, אחרי שגמרו קצת לטפל בדרגים אחרים, אם כי תודה לאל עוד לא הצליחו באופן מוחלט. ועכשיו הולכים על היועצים המשפטיים.

כי נדמה לשרים לפעמים, לפעמים, שהיועצים האלה לא ממלאים את רצונם באופן מוחלט. מה אתם אומרים? אבל אולי יש עוד כמה שחקנים במגרש הזה שהם חשובים, למשל טובת הציבור? למשל מגבלות החוק? הם לא רלוונטיים בכלל?

רק מה שהשר רוצה, צריך היועץ המשפטי של המשרד לעמוד, להצדיע ולקיים? ואני הייתי שם פעם גם כן, מנכ"ל של משרד, והיה לי יועץ משפטי,

אולי זו אותה יועצת עד היום, ואנחנו כיבדנו את דעתה, ועבדנו לפי הכללים הנהוגים בשירות הציבורי, גם אם הרעיונות שלנו היו הכי הכי מסעירים בעולם. יש פה הרס של מערכת המשפט במדינת ישראל, צעד אחר צעד, והרס מערכת המשפט הוא הרס הדמוקרטיה במדינת ישראל, בגלל שאין מערכת משפט, אין דמוקרטיה, וזה בדיוק מה שנעשה בימים האלה. ועכשיו קפצו, ובצדק, בא נציב שירות המדינה ואמר: זה לא יעבור. אמרו לו: לא שזה לא יעבור, יעבור אותך. בא היועץ המשפטי לממשלה ואמר: תעצרו את זה. הוא עצמו מגמגם קצת, כי לא נעים לו ולא נוח, וגם הוא נמצא במצוקה, כי גם עליו מלבישים כל מיני חוקים. הוא אמר: זה מערער את היחסים בין הרשויות במדינה. אמרו לו: שמענו, עוברים הלאה. באים 16 יועצים משפטיים של משרדי ממשלה ואומרים: לא נוכל לעשות את עבודתנו. תראו איזה מסר אתם מעבירים לנו ולחברים שעובדים איתנו, שאם לא נכוון את חוות הדעת שלנו ואת העבודה המשפטית שלנו לרצונו של השר, לא נהיה שם מחר בבוקר. אומרים להם: שמענו גם אתכם, נוריד גם אתכם מעל סדר-היום. מה שהממשלה עושה, וחברי הכנסת מנגנים לפי הצלילים האלה, זה למנוע מהחוקים ומהכללים ומהתקנות ומהצדק הטבעי במדינת ישראל לבוא לידי ביטוי, פשוט למחוק אותם מעל האדמה ולהביא את אנשי שלומנו, בהנחה שאנשי שלומנו יעשו את מה שאנחנו רוצים, כי זה בעצם מה שאתם רוצים, חברי הממשלה. אתם רוצים שהיועצים המשפטיים ימלאו את ההנחיות שלכם. מתאים לחוק? לא, אולי. מתאים למשפט?

אבל מתאים לי, לשר, ורק את זה נעשה. יכול להיות שתעבירו את זה היום, יכול להיות שאחר כך תבוא החלטה או הצעת חוק נוספת של הממשלה. אבל אני אומר לכם, זה חוק שייכנס לדיראון עולם בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, עד שלוש דקות. אמיר, דקה יש לך.

חבר הכנסת ביטן, אני מנהל את המליאה כאן. נכון, אז מה? תודה, תודה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. לא להחריב את מערכת המשפט, חברי נחמן שי, אנחנו מבקשים, אלא להשיב את האיזון שהופר על ידי מערכת המשפט. למה אנחנו מתכוונים?

מה זה איזון שהופר, אתה רוצה לדעת? כאשר בג"ץ פוסל החלטות של חמישה שרי פנים לשלול תושבות קבע מתושבי מזרח ירושלים שהם אנשי חמאס מורשעים, זו הפרה של האיזון, כאשר שרה במדינת ישראל, לצערי היא לא נמצאת כאן, השרה מירי רגב, מבקשת לשלול תקציב מתיאטרון שמבקש להעלות הצגה שנכתבה על ידי רוצח חיילים, וזה לא חשוב בכלל על מה ההצגה, כמו שלא משמיעים את וגנר לא בגלל שהמוזיקה שלו לא טובה אלא בגלל מה שהוא מסמל והיועצת המשפטית אומרת לה: לא, את לא יכולה לעשות את זה.

היא שרה, היא אחראית למדיניות, היא צריכה לקדם אותה. זו המשמעות. אין דינו של שר תרבות מהליכוד כדינו של שר תרבות ממרצ. זה לא אותו דבר. יש מדיניות שונה, ולכן אנחנו נבחרים, לכן יש דמוקרטיה, ואת הדמוקרטיה הזאת היום אנחנו נגשים.

אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, בבקשה. לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת החוק. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מינוי יועצים משפטיים

בעד, 49, נגד, 38, נמנע אחד. הצעת החוק עברה, ותעבור להכנתה לקריאה ראשונה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשע"ז 2017. ענת ברקו,

עד עשר דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, כנסת נכבדה, ההצעה לתיקון החוק המובאת כאן בקריאה טרומית היא הצעה לתיקון קטן שעשוי להביא לשינוי גדול למשפחות שסבלו מנחת זרועו של הטרור. מפאת היות ההצעה כה הגיונית ומוצדקת, לא ארחיב ולא ארבה במילים, ההצעה כה ברורה ונדרשת ומדברת בעד עצמה. מדובר בהצעת תיקון שעושה צדק עם מי שבית המשפט הכריע לטובתו ומונעת אפליה בין קבוצות נפגעים. בתמצית, מדובר בהצעה העושה את הדבר הנכון לטובת נפגעי טרור בכך שהיא מקילה עליהם להיפרע מהפוגעים בהם. גם בהיבט המשפטי, ההצעה מאפשרת לקיים את פסיקתה של ערכאה שיפוטית ומונעת ממי שחויב בדין לחמוק ממילוי התחייבויותיו. במה הדברים אמורים? בשנים האחרונות נוהגים בתי המשפט לחייב נאשמים שהורשעו בביצוע פיגועים שגרמו למוות או לפציעה בפיצויים לקורבנות או לבני משפחותיהם לצד עונשי מאסר.

אין בפיצוי כדי להשיב את אשר אבד, קרוב משפחה, בריאות תקינה, חיים של בן אדם, אבל יש בפיצוי משום המתקת-מה של הגלולה המרה של המשפחה אשר חוותה פגיעה בעטיו של מעשה טרור נפשע. לכן זו מגמה מוצדקת של הערכאות השיפוטיות להשית גם חובת פיצוי לקורבנות בצד עונשים אחרים כמו עונשי מאסר. חשוב אפוא כי בידי קורבנות הטרור תהיה אפשרות לאכוף את הפסיקה שניתנה לטובתם. אך מתברר כי בעוד שבנוגע לפיצויים שהוטלו על ידי בית משפט של המדינה קיים מנגנון לגביית פיצויים אלה במסגרת החוק לגביית קנסות, אגרות והוצאות משנת 1995. מנגנון שכזה אינו קיים בקשר לפיצויים שהוטלו על ידי בתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון. בתי המשפט הללו הם ערכאת שיפוט ישראלית לכל דבר ועניין, שופטים בה שופטים שנבחרו בקפידה, והעונשים שהם מטילים צריכים להיות מכובדים על ידי כל הרשויות בישראל ובשטחים. בהיעדר מנגנון גבייה אפקטיבי נוצרת אפליה בלתי מוצדקת בין קורבן עבירה שעניינו נדון בפני בתי משפט אזרחיים לבין מי שנאשם בפגיעה בו ונשפט בפני בית משפט צבאי ביהודה ושומרון: הראשון יכול לגבות פיצויים שנפסקו לטובתו והחייב התחמק מלשלם אותם, והשני אינו יכול לעשות כן, וייתכן שהפסיקה לטובתו תהיה בבחינת אות מתה. כלומר, הכוונה שברגע שמושתים פיצויים על ידי בית משפט צבאי, האות הופכת להיות אות מתה, כיוון שאין מנגנון שיגבה את הפיצויים הללו. מאחר שרבים הם תיקי הפיגועים הנדונים על ידי בתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון, נוצרת פגיעה נרחבת בקורבנות עבירה שנפסקו לטובתם פיצויים באותם בתי משפט כאמור, בהיעדר אפשרות מעשית לגבות את הפיצויים. אני מציעה לתקן את הגדרת "בית משפט" והגדרת "חוב" בסעיף 1 בחוק המרכז לגביית קנסות (אגרות והוצאות) כך שיכלול גם את בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון והפיצויים הנפסקים על ידם. באופן זה, מנגנון גביית הפיצויים הקבוע בחוק יחול באופן שוויוני גם על קורבנות עבירה שנפסקו לטובתם פיצויים בבתי משפט צבאיים באזור יהודה ושומרון. סבורה אני כי אין צורך להכביר מילים בדבר חשיבות הדבר, וכפי שאמרתי בפתח דבריי, מדובר בתיקון קטן הטומן בחובו שינוי גדול. לכן אבקש מכל מי שטובת אזרחי המדינה לנגד עיניו לתמוך בהצעת חוק זו לטובת אלו שנפגעו בפיגועי טרור, ובכך נמלא אחר החלטה שיפוטית ונוודא את קיום פסיקת בית המשפט, ללא קשר לכך שהמשפט נערך בבית משפט צבאי או אזרחי. כך נקל ולו במעט על נפגעי טרור ובני משפחותיהם, שגם כך סבלם כבד מנשוא. מי שרצח לא יחמוק מתשלום פיצוי. אני רוצה לומר שאני אמשיך לחוקק חוקים העוסקים במאבק בטרור ובמימוש זכויות של נפגעי טרור לטובת ביטחון ישראל. אני מצפה לתמיכתכם.

ישיב השר יובל שטייניץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני משיב בשמה של שרת המשפטים איילת שקד. בהצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו, מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ולקבוע שהמרכז לגביית קנסות יוכל לגבות פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי עבור נפגעי עבירה. מנגנון הפיצוי לנפגעי עבירה הוא מנגנון משלים להליך הפלילי. הוא נועד להעניק פיצוי ראשוני לנפגע עבירה, שלעיתים משמש עד במסגרת ההליך, כדי לתת משקל מיוחד למעמדו בהליך המתנהל נגד נאשם שפגע בו. ללא מנגנון אכיפה יעיל, שמבטיח שפיצוי שהוטל בהליך פלילי אכן ייגבה וישולם לנפגע, מוחמצות תכליותיו הברוכות של הסדר הפיצוי. מטעמים אלה חשוב ליצור מנגנוני גבייה אפקטיביים של פיצויים מסוג זה. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות גובה קנסות פליליים, עיצומים כספיים וחובות נוספים לאוצר המדינה.

המרכז לגביית קנסות גובה פיצוי שהוטל במסגרת הליך פלילי לטובת נפגע העבירה. זהו למעשה החוב היחיד שנגבה במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לטובתו של אדם פרטי. בהצעת החוק שלפנינו מוצע להחיל את ההסדר הייחודי הזה גם על פיצויים שפסק בית משפט צבאי, ובכך להשוות בין נפגעי עבירה שההליך לגבי הפוגע בהם התנהל בבית משפט צבאי לבין נפגעי עבירה שההליך לגבי הפוגע בהם התנהל בפני בית משפט אזרחי. מכאן שבהינתן החוק הזה, הנפגע שזכאי לפיצוי, אם הוא זכאי לפיצוי, יהיה זכאי לפיצוי ללא תלות בשאלה אם תביעת הפיצויים הייתה בבית משפט אזרחי או צבאי. כך ייווצר מצב שהמרכז לגביית קנסות יהיה מוסמך לגבות את שני סוגי הפיצוי באופן זהה. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק של חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו בקריאה טרומית, ומבקשת מהכנסת לתמוך בה, כפוף להסכמת משרד הביטחון. ההצעה, אם תעבור, תובא לאישור מחדש בוועדת השרים לענייני חקיקה בטרם תוגש לכנסת לקריאה ראשונה. כאמור, אני מייצג כאן את, הקראתי את דבריה של שרת המשפטים איילת שקד,

משרד המשפטים, אבל אני חושב שמכיוון שאנחנו מדברים כאן על נפגעי עבירה שזכאים לפיצויים, ההיגיון באמת אומר שהמצב הנוכחי, לא הייתי מודע לזה עד הצעת החוק הזאת, שבו אם ההליך מתברר בפני בית משפט צבאי בעצם נשללת זכותו של נפגע העבירה לקבל פיצויים, וייתכן שעבור אותה עבירה הוא היה מקבל פיצויים אם הבירור היה בבית משפט אזרחי, זה כמובן, על פניו, נראה מצב לא הוגן ולא תקין. לכן, ההצעה של חברת הכנסת ברקו באה לתקן עוול, מדובר פה בעוול לנפגעי עבירה, שמבחינתם, כמובן, אם הם זכאים לפיצויים, לא צריך להיות הבדל בשאלה באיזה בית משפט או באיזה בית דין מתנהל הבירור המשפטי, ההליך נגד הנאשם שפגע בהם. אני רוצה להודות לחברת הכנסת ברקו על כך שיזמה את ההצעה הזאת. בהחלט יש פה לקונה, אני מבין, חברת הכנסת ברקו, ואנחנו, אני חושב שרובנו, בבית הזה, לא היינו ערים לקיומה של לקונה מהסוג הזה ולקיפוח מהסוג הזה בין נפגעי עבירה מסוגים שונים. אני מקווה שהכנסת תאשר את ההצעה הזאת ונוכל לתקן את העיוות הזה.

היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, עוד שתי דקות. אני רואה שיו"ר הקואליציה המאוד-נמרץ שלנו, הוא כרגיל נמרץ, אבל הוא היה צריך להתחיל להיות נמרץ לפני שתיים-שלוש דקות. בוא נדבר על הכותל.

מתווה הגז, הוועדה למינוי דיינים. יש פה עוד הצעות? הייתי שמח לתת איזושהי הרצאה על פילוסופיה.

הוא החליף אותי כפילוסוף הבית. לא ידעתי, אקוניס. אתה מתחרה אתי על מגרש הבית, מה זה פה, על ענייני הליבה. יושב-ראש הקואליציה? מה? עוד לא. טוב, לגבי הכותל, חברת הכנסת עליזה לביא, עמדתי ידועה וברורה. אם אנחנו מגדירים את ירושלים לא רק כבירתה של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל, אלא כבירת העם היהודי, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעם היהודי שיושב גם בתפוצות. נכון שאנחנו מחליטים, אבל אנחנו צריכים להחליט מתוך התחשבות גם ב-8 מיליון יהודים שיושבים בצפון אמריקה, בדרום אמריקה,

באסיה, באפריקה, כי זה מה שנובע מכך שאנחנו מגדירים את ירושלים לא רק כבירתה של מדינת ישראל אלא גם כבירתו הנצחית של העם היהודי, לא רק של העם היהודי שיושב במדינת ישראל. אני בטוח ראש הממשלה שכח את זה. ראש הממשלה לא שכח דבר, וראש הממשלה מכבד מאוד את העם היהודי, ומודע לכך שכמנהיג מדינת ישראל הוא גם במידה רבה מאוד מנהיג העם היהודי. הוא מחויב לאחדות העם היהודי, ואין לי ספק שהוא פועל בעניין ויפעל בעניין למצוא פתרון ראוי ומתאים שכל חלקי העם יוכלו לחיות איתו.

למי הפקרנו את הניהול של כל האזור הזה? אני לא יודע, אני ראיתי באמת איזו תמונה של מכוניות אדומות שם. זה לא נראה לי שונה ממכוניות רגילות, נראה לי שהיו ארבעה גלגלים וזה. לוקח אותך, אנשים נכים, אנשים עם עגלות, לא לא, את, אנשים חונים בממילא, כולם צועדים ברגל. חברת הכנסת לביא, אני התבדחתי. אני אומר: לא בדקתי את הנושא לעומק, אבל גם אני כמוך הרגשתי טעם חמוץ, טעם לפגם, כשראיתי את התמונות האלה. הכותל הוא לא מקום לתצוגת מכוניות. גם אם זה היה בצבע צהוב? לא יודע, אני באמת אף פעם לא התלהבתי ממכוניות פרארי. זה לא החלק החזק שלי. בעיניי מכונית זה משהו, רצוי שיהיה נוח, אבל עם ארבעה גלגלים, שלוקח אותך ממקום למקום. ונראה לי שיו"ר הקואליציה החרוץ שלנו השלים את גיוס הקואליציה. גם ספסלי האופוזיציה נראים מלאים.

אני חוזר ומבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, בבקשה. אנחנו מצביעים. נא להצביע על הצעת חוק המרכז לגביית קנסות. ההצעה להעביר את הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון,

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 49, נגד, 31, אין נמנעים. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות תעבור לוועדת החוק,

לפרוטוקול, השר, לפרוטוקול, השרה.

אם לא היה מחשב הצבעה, אז לספור את הכול. אני אספור את זה. חבר הכנסת דב חנין, לפרוטוקול. לפרוטוקול, נגד.

מי שביקש לפרוטוקול, להרים את היד, שאנחנו נוכל לרשום אותו לפרוטוקול. חבר הכנסת דב חנין, השרה מירי רגב,

השרה מירי רגב? בעד.

אבל אצלך הייתה בעיה. רשמתי אותך. המכשיר לא מעדכן. איפה שהיה מכשיר בעייתי, נא לבדוק ואז להוסיף להצבעה.

אנחנו עוברים להצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון, איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת דוד אמסלם.

אמסלם, אמסלם. אני לא שומע. גם את לפרוטוקול? גם חבר הכנסת יאיר לפיד לפרוטוקול.

מי שלא, ברגע שהשר משיב, מבקשים להתנגד. ברגע שהשר אומר "אני תומך", שם תהיה בקשת ההתנגדות. בבקשה, להרים אצבע, ברגע שהשר, בבקשה, יש לך עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להביא להצבעה את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון, איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח 2017. ברשותכם, אני רוצה להסביר את כל מהות החוק. בזמן האחרון אני שומע בתקשורת הרבה אנשים שמתבטאים בעניין, ולדעתי גם לא מכירים את הפרטים. אז הייתי מבקש קודם כול לשמוע ואחרי זה שתקבלו את ההכרעה, כל אחד עם עצמו. מקס ובר כבר אמר שההגדרה של מדינה היא שהמדינה, יש לה מונופול על הכוח, וחלק מהמונופול על הכוח בא לידי ביטוי גם במסגרות של המדינה, בעיקר ובאמצעות המשטרה עצמה. במדינת ישראל יש כ-400,000 תיקים שנפתחים בשנה. כ-40,000 תיקים, 40,000 פלוס, הם בעצם בהתייחסות שלנו לדברים שאני אגיד עוד מעט,

כל השאר זה או שיש תובעים משטרתיים,

או שאין בן אדם סביב אותו תיק, למשל אם למישהו פרצו לבית ואנחנו לא יודעים מי הפורץ וכו'. לכן בעצם ההצעה שלנו מתייחסת למספר הזה, של 40,000, 40,000 פלוס. לדעתי, היום המצב הוא לא חוקי ולא חוקתי. בכלל, במשטר דמוקרטי סדר הדברים הוא כזה: אזרח רגיל, מותר לו לעשות כל מה שלא כתוב שאסור לו לעשות.

לא כתוב שמותר לי לצייר. בגלל שלא כתוב שאסור, אז אני מצייר. במשטרה, אבל לא רק במשטרה, גופים מהסוג הזה, כל מה שלא כתוב באופן מפורש, כל מה שלא כתוב באופן מפורש שמותר, לדעתי, הוא אסור.

יש גם חוק-יסוד: כבוד האדם, שהוא לדעתי חוק-יסוד, לא לדעתי, הוא חוק-יסוד, ולכן הוא ערך מאוד חשוב בדמוקרטיה. תראו עכשיו מה קורה. 40,000 התיקים האלה מתנהלים פחות או יותר כדלקמן: שליש בערך, פלוס מינוס, עזבו את המספרים היותר-מדויקים,

לא, אני נותן את העובדות. אני מדבר על המספרים. שליש המשטרה ממליצה לסגור, שליש הפרקליטות מביאה לבית המשפט, וכשליש זה בתווך, בין זה שהמשטרה ממליצה להעמיד לדין, קרי אומרת שיש תשתית ראייתית, זו ההמלצה,

זה לא חשוב אם אתה אומר שיש לך תשתית ראייתית או שאתה ממליץ להעמיד לדין, זה היינו הך, לבין זה שהפרקליטות סוגרת. בדרך כלל עובר פרק זמן גדול מאוד. אם היה עובר פרק זמן מאוד קצר,

בין ההחלטות, אז הייתי אומר: אתה יודע מה, יש עוגמת נפש של שבוע-שבועיים,

הרבה פעמים, בדרך כלל, זה לוקח שנים. זאת אומרת, הבן אדם, על לא עוול בכפו, נחקר במשטרת ישראל, ובעצם המשטרה אומרת לו: תשמע, יש המלצות נגדך, ורק אחרי ארבע-חמש-שש שנים הפרקליטות בעצם אומרת: אדוני, אין ראיות והתיק נסגר.

לפי חשבוני,

באוכלוסייה בוגרת מגיל 20 עד גיל 60, אני מעריך שכמעט כל בן אדם עשירי שנמצא ברחוב הוא בקטגוריה הזאת. בדרך כלל, אם נבדוק עם עצמנו, במעגלים הקרובים שלנו יש תמיד איזה מישהו כזה שאנחנו מכירים. לכן, זו תופעה ציבורית עצומה, שאנשים מעולם, זה עלבון שבן אדם לוקח איתו עד סוף חייו. אני אתן סתם דוגמה קטנה שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה, שהייתה בתקשורת. קחו למשל את גיל שפר. כמה, גיל שפר. דרך אגב, יש כמעט 15,000 בשנה כמו גיל שפר. אני מספר לך. עליהם אני מדבר. המשטרה ביקשה להעמיד אותו לדין, אמרה שיש תשתית ראייתית, ובסופו של דבר, צריך לסגור את המדינה לפי,

אם תקשיב לי תבין את העניין ואחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. זה יותר מדי חשוב לי מכדי לעשות על זה פוליטיקה קטנה. בסופו של דבר סגרו לו את התיק.

הבן אדם הרבה פעמים, עוברות ארבע-חמש שנים, בדרך כלל, הרבה פעמים הוא לא יכול לחזור לעבודה, הרבה פעמים יש לו בעיה בתוך הבית עם אשתו וילדיו, הילדים שלו הולכים לבית הספר וכו'. יש להם כבר הכתמה על הדרך. לפעמים שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי: דודי, תגיד, למה המשטרה ממליצה? הרי ממילא הפרקליטות מחליטה, אז מה זה נותן?

זה נותן משהו? והאמת היא שלא הצלחתי להבין. אמרתי: לפעמים יש גופים שיש להם סמכות, אז הם לא רוצים לשחרר סמכות,

אין להם את הסמכות, נטלו סמכות ללא סמכות, אבל אם כבר נטלנו, למה להחזיר? אני רוצה לספר לכם סוד קטן. רבותיי, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, זה איש שאני מעריך מאוד. הוא היה בסיטואציה הזאת לא מזמן. המשטרה אמרה בעצם לגביו שיש תשתית ראייתית, ובסופו של דבר, היות שבעצם היה מדובר על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, היה צריך לעשות הליך מזורז מאוד. בסופו של דבר היועץ המשפטי קיבל החלטה אחרת, אבל תארו לכם שזה לא מנדלבליט, לא מדובר כרגע על היועץ המשפטי לממשלה, ואביחי מנדלבליט בכלל הולך לתפקיד אחר והוא יכול לעמוד על הקו, לרוץ על הקו חמש-שש שנים. הוא בינתיים גם איבד את התפקיד, איבד את הכול, לא יקרה שום דבר לגביו, הוכפש על הדרך, למה לא? ומה שחשוב, שהלכה למעשה,

להחלטה של הפרקליטות זה בכלל לא מעלה ולא מוריד. אבל האמת היא, בהתחלה חשבתי שזה לא מעלה ולא מוריד, ובסופו של דבר הבנתי שזה דווקא פוגע ומוריד. מדוע? בעצם, מה המשטרה אומרת לציבור? רבותיי, אנחנו תפסנו את הגנב. הינה, אנחנו מבקשים להמליץ, הפרקליטות סגרה את התיק, בטענות תפנו אליהם, לא אלינו. אני דיברתי, שמעתי את שי ניצן, מדוע בעצם הם מתנגדים להצעה.

אני שומע אותו ברדיו: הם צריכים עוד 100 פרקליטים. השתוממתי מהסיבה. אמרתי לעצמי: דודי, זאת אומרת, לא אכפת להם להכפיש כמעט 15,000 איש בשנה, אזרחים טובים שלא עשו כלום, שלפעמים, אני אומר לכם, זו פגיעה קשה ביותר בבן אדם, בזכות היסוד שלו.

חסרות להם 100 משרות. נפגשתי עם קצין משטרה בכיר, מהבכירים ביותר. הוא אמר לי: דודי, זה מוריד מוטיבציה מהחוקרים. תבינו איזה טענות. אף אחד לא חושב שיש פה אזרחים. רבותיי, אין לנו משטרה שיש לה אזרחים, יש לנו אזרחים שיש להם משטרה.

רק שנייה, יואל, המוטיבציה זה ראש הממשלה. יואל, תן לי. עוד מעט, עוד מעט, תפסיק לעבוד עלינו. יואל, עוד מעט אני, נזכרת באזרחים פתאום?

הרי ברור לכם לחלוטין שאם לשנייה אנחנו נוציא את סוגיית ראש הממשלה מהתמונה, בוא שנייה, בוא נדמיין,

אז החוק מת, אז החוק לא רלוונטי. הרי יואל, אתה יודע שאני באתי עם החוקים שלי. יש לי סדרת חוקים שבאתי, מהבית. הרי עילת סגירת התיק, כבר העברנו אותו פה. אני מניח שהיום הייתם אומרים לי: אולי ראש הממשלה. אני בא מוכן מהבית, כי אני בא מהצד האזרחי. אני, עם ישראל מעניין אותי.

אם היה מדובר כאן ב-10,

30 איש, אפילו שכל בן אדם זה עולם ומלואו, הייתי אומר: אתה יודע, עזוב. אני אמרתי, זה כמעט אחד מעשרה אנשים שאתם רואים אותם הולכים ברחוב.

אני חושב שיש כאן תופעה מדאיגה ומדהימה, שחייבת להיפסק, ועכשיו. לכן אני חושב, הרי אם היינו מוציאים את ראש הממשלה מהמשוואה, אני מניח שרובם,

חלק מהח"כים מהצד הזה של הבית אמרו לי את זה בחוץ. אמרו לי: דודי,

אבל אם הצעת החוק שלך עוברת, במה ישתנה המצב? אני אסביר. עכשיו אני אסביר מה ההצעה עצמה. ההצעה עצמה, דרך אגב, אני רוצה לומר עוד משהו. היום פייסבוק זה כיכר העיר. הרי שופכים את דמך.

כשהמשטרה ממליצה, כל הפייסבוק, אתה לא יכול להתמודד עם זה.

עוד כשהייתי צעיר ויפה, היו כותבים את זה באיזה עיתון, רוב האנשים אפילו לא היו יודעים. היום כל ילד, כל ילד בכיתה יודע שאבא של אותו פלוני או אלמוני, המשטרה המליצה להעמיד אותו לדין, ומאותו רגע הוא מורשע כמעט ודאי, זה רק שאלה של זמן.

אני חושב שיש פה ציבור ענק שאנחנו צריכים לטפל בו, ומהזווית הזאת אני בא. עכשיו, מה בעצם אני מציע? ואני אגיד לכם גם למה אני מציע את זה. כשאני הצעתי את ההצעה שלי הבנתי תהליך מסוים שקורה שלא ידעתי עליו. הם אמרו לי: תשמע, דודי, תראה, יש תיקים, כפי שאמרתי, שליש מהתיקים, המשטרה בעצם ממליצה לסגור אותם. היא לא יכולה לסגור אותם לבד, לכן היא צריכה להמליץ לפרקליט. אז ממילא, כשהבנתי את הסיפור הזה אמרתי: אוקיי, אתם צודקים. הרי אין לנו עניין לעכב גם את זה.

זאת ההצעה, זה מה שכתוב, זאת ההצעה האמיתית,

שתבוא לוועדת שרים בנוסח המתוקן: תיקים שיש בהם פרקליט מלווה מתחילת הדרך, אז ממילא לא צריך להמליץ. הרי הפרקליט, הוא מנהל את החקירה.

ביררתי מה קורה בצרפת, אני אוהב את הסיפורים הצרפתיים טיפה. דרך אגב, בצרפת יש שופט חוקר כמעט בכל חקירה, אז פה הפרקליט הוא אקוויוולנטי לאותו שופט. במקום שיש פרקליט שמלווה את החקירה, אני מניח שמדובר, זאת לא אותה שיטה.

לא קשור, אני מגיע לרעיון. יעקב, אני מגיע לרעיון. הרי בסופו של דבר,

בלי קשר לאותו משפט, לא אותו בית משפט, הם חרדים לאזרחים, זה בא מהזווית של האזרח. לכן, אני אומר כזה דבר: אם בסופו של דבר יש פרקליט מלווה, בעיקר בתיקים שהם של, זה לא רק אנשי ציבור, כל איש מפורסם במדינת ישראל יש לו בעצם פרקליט מלווה, אז אין שום עניין שהמשטרה בכלל תמליץ. אדוני, משפט סיכום, בבקשה.

שווה ערך להמלצה,

זה בעולם המושגים שלי. לכן אני אומר שבמקום שיש פרקליט מלווה, המשטרה לא צריכה להמליץ, וגם אין לה זכות כזאת. אמרתי: היום היא פועלת בניגוד לחוק, לטעמי. במקום שאין, שם המשטרה תוכל לכתוב את הסיכום של החקירה שלה מול הפרקליט, אבל יהיה אסור לפרסם את זה. בעצם בחוק יהיה אסור לתת לזה פרסום, ואנחנו בעצם גם ניתן סנקציה אם מישהו ידליף את הפרסום הזה.

זה בעצם המכלול של ההצעה. וצריך לזכור,

אני בא מהזווית האזרחית. אני דואג לעם ישראל. יש הרבה אנשים שמושכים את זה כל הזמן, ראש הממשלה או לא ראש הממשלה. עם ישראל חשוב לי, ודרך אגב, ראש הממשלה הוא חלק מעם ישראל. זה בסדר, הוא לא לוחם חיזבאללה, הוא לא נסראללה.

זה בסדר, מותר לו גם זכויות, כמו כל האזרחים. הכול בסדר. אדוני, תודה. לא צריך, זה. רק שנייה, עוד משפט אחרון. אבל גם כאן יש חובות כדי לעמוד בזמנים.

אני מקווה שכשאנחנו מעלים עכשיו את קצבת הזקנה, שראש הממשלה, יכול להיות שייהנה ממנה בכמה שקלים, או שאנחנו מורידים עכשיו מס הכנסה, לא נעצור את כל המדינה כי גם ראש הממשלה נהנה מזה. תודה רבה. תודה רבה. משיב על ההצעה, בשם הממשלה, בשם שרת המשפטים, שר החקלאות אורי אריאל. השר אריאל, אדוני, משיב על ההצעה בשם הממשלה. השר אריאל? מה קשור השר אריאל? איפה השר לביטחון פנים? מה קשור השר אריאל? השר לביטחון פנים לא מסוגל, לא מסוגל לתמוך בחוק הזה. שרת המשפטים גם לא. מה קשור השר אריאל? אני אסביר מעל הבמה עכשיו. את מה אתה מקריא? מי כתב את התשובה? אדוני השר, בבקשה. אתם בכלל בבית היהודי נגד. אתם אמרתם שאתם נגד, בבית היהודי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק, איפה,

אני מתייחס לשאלת חבר הכנסת יואל חסון.

אצלנו יש ערבות הדדית. חבר הכנסת ביטן מבקש לזרוק את ידידי בצלאל סמוטריץ מוועדת הכספים. מה אנחנו עונים לו, לביטן? מה ענינו לך? לא יקום ולא יהיה. לא היה כי לא יהיה כי לא יהיה כי לא היה.

ואם קרה, אז מה קרה? חברתי שרת המשפטים איילת שקד, יש לה משהו דחוף, והיא נאלצה לא להיות פה, אז אני, ודאי, בשמחה, ממלא את מקומה. מאוד אמין, אדוני.

זה מה שיש לי לעשות פה, חבר הכנסת מאיר כהן ושאר השואלים. אני רוצה לנמק את זה באריכות, לפי בקשת חבר הכנסת ביטן, כי הוא חושב שיש פה היבטים מיוחדים, וגם חבר הכנסת אמסלם ביקש לגעת בכל הנקודות באופן מעמיק. יש לך הגבלת זמן, אדוני. לא, עשר דקות, לא? נו, מה, עוד תשע דקות יש לי. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון, איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת).

זה לא בתחום האחריות של משרד המשפטים, הנושא הזה? אז תורידו את החוק. פרקליט המדינה מתנגד, היועץ המשפטי לממשלה מתנגד. אני הסברתי. אני הסברתי כרגע, חברת הכנסת זנדברג.

באופוזיציה לא מקשיבים אחד לשני.

אני עונה, השני שואל אותה שאלה, אני עונה. עכשיו אני אענה גם לך. לכל אחד מגיעה תשובה אישית.

רק יש לי בקשה: אני, בשל יום קשה אתמול,

מי שצריך לדעת למה יודע. תתחשבו בי, בסדר?

כדורי מציצה בוועדת הכספים. היות שחברת הכנסת השרה איילת שקד, שרת המשפטים, הייתה נאלצת עקב משהו דחוף שלא להיות פה, התבקשתי על ידה למלא אחריה ולהקריא את תשובתה הכתובה, מה שהיא הייתה מקריאה ממילא. ואני עושה את זה בשמחה, כי אני אוהב לעזור לחבריי במפלגה, וגם לכם אני אוהב לעזור, זה לא בניגוד, אבל בעיקר לשרה שקד אני אוהב לעזור. אז אני, ברשותכם, ברשות היושב-ראש, אקריא את התשובה ואנמק אותה. חבר הכנסת דוד אמסלם מבקש לתקן את חוק סדר הדין הפלילי ולקבוע כי בסיומה של חקירה יועברו לפרקליטות ממצאי הרשות החוקרת בלבד, ללא חוות דעת או המלצה מטעם החקירה בשאלה אם הראיות מספיקות לאישום. לטענת המציע, ההצעה נועדה למנוע את הטיית המשפט וההשפעה הנגרמת מהעברת עמדת המשטרה לפרקליטות. הממשלה סבורה שהמתווה הנוכחי, לתשומת ליבכם, מעורר כמה קשיים, ועלול לגרום לעיתים התמשכות מיותרת של הליכי החקירה ועינוי דין. ראשית, עבודת הפרקליטות עלולה, חבר הכנסת ביטן, אני לקראת סיום.

מדוד עד דוד לא קם כדוד. תגיד לו שאני מסיים תכף, בסדר? עבודת הפרקליטות עלולה להיפגע במובן זה שהפרקליט יצטרך לבחון בכל תיק שיועבר לידיו את כלל חומר הראיות, לרבות מהימנות העדים, ללא יכולת להתבסס על הערכות קודמות ולבקרן.

תראו, השרה היא שרה הגונה וישרה. היא מסבירה, נו, אז השרה

אני יכול לתת לך את זה, כי זה מודפס. מה אתה עושה ככה? חברת כנסת מתעניינת. אנחנו מבקשים קצת שקט במרפסות של הקואליציה מאחור. אני יכול לדלג לשורה האחרונה ולהגיד: אנחנו תומכים בהצעה. זה בסדר? אחרי זה יהיה בג"ץ, ובג"ץ יגיד: השר לא ענה. חוץ מזה, גם איילת שקד בדרך בטח מקשיבה, היא יודעת לעקוב אחרי. אכן יש בעיות, כפי שאמרתי. יש בעיות, אבל יש גם סיום. לרישה תמיד יש גם סיפה. כדאי להקשיב עד הסוף, לא להיות כל כך מבסוטים בהתחלה. בכל אופן, לרבות הצורך לבחון מחדש את מהימנות העדים, ללא יכולת להתבסס על הערכות קודמות ולבקרן. גם ביחס, בעוד דקה אני מוריד אותך. אתה לא מוריד אותי. מי זה אמר פה: אני מוריד אותו, ביטן,

אתה לא מוריד אותי, ואל תנהל פה את העניינים. יש יושב-ראש. אתה לא תדחה אותו מוועדת כספים ולא תוריד אותי, אתה שומע?

זהו, עכשיו אני יכול להמשיך. אני אוציא אותך, להגבלים עסקיים. טוב, להגבלים עסקיים.

היהודי נגד הליכוד, הליכוד נגד הבית היהודי, סיבוב 28. אין לנו כוח למריבות שלכם. תפסיקו לריב. גם ביחס לתיקים שנועדו לגניזה, חברת הכנסת נחמיאס,

שהם כ-40% מהתיקים המועברים לפרקליטות, והתשתית הראייתית אינה מספיקה לאישום, יצטרך הפרקליט לעבור על כלל הראיות ולבחון אותן מחדש. הצעת החוק תוביל למצב שבו פרק הזמן הנדרש לביצוע עבודת הפרקליטות עד לקבלת ההחלטה בדבר סגירת התיק או הגשת כתב אישום יתארך משמעותית, וכך עלול להיגרם עינוי דין לחשוד או לנאשם. על פי נתונים שנאספו על ידי הפרקליטות, בחלק גדול מהמקרים שבהם עמדת המשטרה היא כי יש תשתית ראייתית, הפרקליטות מחליטה שלא להגיש כתבי אישום בסופו של דבר. לאחר דין ודברים עם המציע, חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת אמסלם. הוא אפילו לא מקשיב לתשובת הממשלה, יש פה בעיה, איך תצביע אחרי זה? הוסכם שההצעה תתקדם בהסכמת משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים ותשוב לוועדת השרים לחקיקה לפני קריאה ראשונה. כמו כן, סוכם כי המתווה ישתנה מהנוסח הכתוב היום לעיקרון הבא: בכל תיק חקירה המלווה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או המשנה לפרקליט המדינה, משטרת ישראל לא תעביר המלצה, ואילו בשאר המקרים ייאסר פרסום ההמלצה.

בהתאם לאמור, וכפוף לסייגים, חבר הכנסת מיקי לוי.

הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית, והיא תומכת בצעקותיו של חבר הכנסת לוי, רק לא שומעים אותך, כי הרמקול פה יותר חזק ממך. אחרי שנתיים אתה כבר צריך לדעת את זה. את מיקי לוי שומעים.

תודה רבה, אדוני השר. מאחר שהממשלה תומכת, חבר הכנסת יאיר לפיד ביקש להתנגד לחוק. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. ושלא תשכח, הוא הזכיר את שמי. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לעלות אחרי חבר הכנסת לפיד. הוא הזכיר את שמי, אדוני. זה רשום בפרוטוקול.

אדוני יודע, לפי התקנון, שיש דרך לבקש את זה,

התקנון אומר. בבקשה לבדוק את זה.

מיקי, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אמסלם, תענה לנו על שאלה אחת, אחת: למה עכשיו? למה עכשיו החוק הזה מגיע? מ-1996,

ראש הממשלה הוא ראש ממשלת ישראל.

שלוש שנים אתה כבר נמצא.

למה עכשיו?

איכשהו החוק הזה מגיע דקה לפני שחקירותיו של ראש הממשלה מגיעות לשלב ההמלצות.

כן, זה מה שמטריד אותי. למה עכשיו, חבר הכנסת אמסלם? אתה מסכים לחוק?

תהיה לך זכות תגובה,

זה לא חוק שלך. תוכל לענות.

חבר הכנסת אמסלם, אתה תוכל לענות.

יש פה בן אדם אחד בבניין שלא יודע ששלחו אותך? שלחו אותך. אתה שליח. מה, התעוררת באמצע הלילה ואמרת: אני חייב חוק כזה? שלוש שנים אתה בראש ועדת הפנים. שלחו אותך כי חקירות ראש הממשלה מגיעות למיצוי ואמורות להיות המלצות.

שלחו, אתה אומר: בוא נוציא את ראש הממשלה. אמרת פה מעל הדוכן. אני שואל אותך אם אתה מסכים

אתה עושה את זה כי אתה יודע את האמת. חבר הכנסת אמסלם, תקבל זכות דיבור.

שאתם מנסים להציל את ראש הממשלה מזה שייחשפו בפני מדינת ישראל,

ואזרחי ישראל, האזרחים, בפניהם. אתה לא רוצה שידעו את הפרטים של החקירות של ראש הממשלה. את מי אתה מרמה, את עצמך? את הבניין הזה? נו, באמת, שלחו אותך, ראש הממשלה פוחד מההמלצות ושלח אותך. אתה שליח. תן לנו כבוד. תן לנו קצת כבוד. אנחנו לא כמוך, תן לנו כבוד. אף אחד לא שולח אותנו. למה עכשיו, אמסלם? למה עכשיו, כשראש

ישבתי שנתיים בוועדת שרים לחקיקה. שי ניצן לא עבר במסדרון ליד. מעולם לא היה מצב שפרקליט המדינה בא להגיד: השתגעתם? אתם מחוקקים חוק שמזיק לחוק. נתת פה כדוגמה את היועץ המשפטי לממשלה, חבר הכנסת אמסלם. סיפרת על עינוי הדין שהוא עבר. איך אתה מסביר את העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה מתנגד לחוק הזה בכל ליבו, פומבית? כל האנשים שאתה ציטטת פה נגד החוק, וכולם אומרים את אותו דבר. לפחות אל תעמידו פנים. אנחנו יודעים מה מטרת החוק הזה, מטרת החוק הזה היא אחת, להציל את ראש ממשלת ישראל מחקירותיו, כדי שההמלצות לא יתפרסמו. ואם ראש הממשלה היה מוצא מהמשוואה, שאלת פה על הדוכן, האם אז הייתם מסכימים לחוק? מאה אחוז, רעיון מצוין. בוא נוציא אותו. בוא תודיע שהחוק חל מ-2020. יצא המרצע מן השק.

תוציא אותו. זה מה שמעניין אותך. תוציא אותו. להפיל, אני רוצה ממשלה, בוא נמצה את התהליך.

בוא נמצה את התהליך. משפט סיכום, חבר הכנסת לפיד.

הרי לא היית עומד פה. לך לקלפי.

אתם לקחתם את החוק הישראלי,

משפט סיכום, בבקשה. אני מסכם. ואת הבניין הזה, את כל ההליך, ושליחיו של ראש הממשלה עומדים פה ואומרים: יש לנו מטרה אחת,

נציל את ראש הממשלה מהחוק ומהסדר.

בושה לבניין, אילו הייתה נותרת בכם בושה. תודה רבה, חבר הכנסת. השליח, אני רוצה לענות. חבר הכנסת יאיר לפיד, תודה. למה שלא תבקש ממי ששלח אותך שיעלה הנה ויענה במקומך? חבר הכנסת לפיד, תודה רבה. שלחו אותך, אמסלם.

חבר הכנסת אמסלם מבקש להגיב. אדוני, בבקשה.

שלחתי לך פתק.

אני לא עסקתי בהעלבות. אותי אף אחד לא שולח אף פעם. רק שנייה. אתה בא מעולם המושגים שלך, כנראה אותך שולחים מדי פעם, תמיד היו שולחים אותך לפה, למשימות. אני, אף אחד לא שולח אותי. אבל אני רוצה, משהו עקרוני, על מה שאמרת. איך אמרת בסוף? אם היינו מוציאים את ראש הממשלה מהמשוואה,

בואו נדבר.

הרי אני אומר שחצי מיליון אזרחים במדינת ישראל נמצאים בסיטואציה הזאת.

הם לא מעניינים אותך, מעניין אותך להפיל את ראש הממשלה. זו משימת חייך. הרי אתה מוכן להרוס את כל המדינה, העיקר להפיל את ראש הממשלה. זה הסיפור שלך. לא מעניין אותך שום תושב במדינת ישראל. לכן, יצא המרצע מן השק. חבר הכנסת לפיד, אתה דיברת.

חברים, אנחנו נעבור כעת להצבעה. נא תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון, איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח 2017,

מי בעד ומי נגד? קרסה המערכת מרוב בושה.

הטכנאים, אין לנו מסך. חברים, הבנו שאין מסך. חבר הכנסת פריג', הבנו שאין מסך.

אין מסך. חברים, זה לא מכובד. חברים, בואו נשמור בבקשה על כבודה של הכנסת. אפילו המערכת לא עומדת בבושה הזאת.

עוד רגע הטכנאים פה יעזרו לריבונו של עולם, ואנחנו נוכל לחדש את ההצבעה. המערכת שקורסת מבושה.

בואו נשמור נא על כבודו של הבית הזה. חשומה.

מה קורה עם האגף הטכני? חשומה. חשומה. חשומה עליכם. חברים, מה הסערה? עוד רגע התקלה תתוקן. חבריי, יש לי, חברים, חברים. חברים, אני, לשם ייעול הדיון, חברים, לשם ייעול הדיון אני משנה רגע מהתקנון. במרוקו לא היו מעבירים הצעה כזאת.

חברים, חברים, חברת הכנסת נחמיאס ורבין. חברים, אני, לשם ייעול הדיון, ובעיקר, לא לא לא. חברים, סליחה. מאחר שאני חס על כבודכם ועל זמנכם, אני אשנה מן התקנון, אני מקווה שהיושב-ראש יאפשר לי, ואני אתן לחבר הכנסת מיקי לוי את ההודעה האישית שתכננתי לתת לו לאחר ההצבעה. אבל רגע, חבר הכנסת לוי, פשוט, עד שהמערכת כאן תתוקן,

אני נותן הודעה אישית לחבר הכנסת מיקי לוי, כדי לחסוך את הזמן, למרות שעל פי התקנון זה לאחר ההצבעה. אדוני, הרווחת מן ההפקר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי השרים, חברי הכנסת, מיקי, תשכנע אותם

אני מבין שחסת על כבודה של שרת המשפטים, שלא היה לה האומץ המקצועי לבוא לכאן לדוכן ולהסביר מה המניעים ומה הבעיות. הרי אתה בעצמך אמרת: עצם זה שמשטרת ישראל, שהחוקרים, לא יסכמו את התיק, יביא לעינוי דין. הרי לא כל יום ראש הממשלה נחקר על ארבעה וחמישה תיקים. מדובר גם על אזרחים מן השורה. אף אחד מכם בחיים שלו לא ראה תיק חקירה.

אף אחד לא ראה את המורכבות של תיק החקירה.

אף אחד מכם אין לו הניסיון. מה התפקיד של המשטרה?

כשמדובר בעשרות ובמאות תיקי חקירה, קלסרים, כאשר 300 קלסרים יופלו על שולחנו של פרקליט מפרקליטות המדינה, ייקח לו סדר גודל של עוד שנה וחצי, שנתיים. בזמן הזה אותו נחקר עובר עינויי דין. תיטיבו לדעת, משטרת ישראל זה עשור אינה ממליצה. היא מסכמת את התיק, לא ממליצה, מסכמת את התיק. אדוני השר ארדן, אתה יודע את זה. זה ממש לא נראה, עצם זה ש-30 ארגזי קרטון עם 300 קלסרים יגיעו לפרקליט מסכן שיצטרך לשבת על זה במשך שנתיים,

ומה עכשיו?

כל המגמה שלכם היא להשיג זמן הישרדות לראש הממשלה. ראש הממשלה זקוק לזמן הישרדות, זה הכול. פרקליט המדינה עורך הדין שי ניצן, הגיע בפעם הראשונה לוועדת השרים לחקיקה ונתן את חוות דעתו שהמהלך הזה הוא מהלך לא ראוי, לא חוקי, בזוי, אין לו מקום, אין לו אח ורע בספר החוקים של מדינת ישראל. היועץ המשפטי לממשלה נתן חוות דעתו שלא ניתן, לא ניתן, לחוקק חוק כזה בשום פנים ואופן. זה גורם עינוי דין לאזרחי מדינת ישראל. אבל מה אכפת לכם מאזרחי מדינת ישראל? מה שעומד לנגד עיניכם זה הישרדותו של ראש הממשלה. ולכן, החוק הזה אינו ראוי להיכנס לספר החוקים או לחוק סדר הדין הפלילי של מדינת ישראל. החוק הזה צריך להיעלם מהעולם. הוא לא חוקי, הוא חוק בזוי, יש לו מטרה אחת: להציל את ראש הממשלה.

זו המטרה של החוק הזה. אתם שליחיו של השרדן האולטימטיבי. מטרת החוק לקנות לו זמן, זה הכול. משפט סיכום, חבר הכנסת מיקי לוי.

לכן, חבריי, כל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו. אתם טומנים ראשיכם בחול. תתביישו לכם.

חבריי, נא תפסו מקומותיכם. אנחנו בשנת ה-70 למדינת ישראל, ועל כן,

זה ודאי. רק אמרתי שמאחר שאנחנו בשנת ה-70, אנחנו ניזכר בהקמתה של הכנסת הזאת, בימים הטובים. כאשר אנחנו נעשה הצבעה ידנית. כן, קצת נוסטלגיה בשנת ה-70 למדינת ישראל. אני מבקש מכולם לשבת. זו הפרוצדורה. חבר הכנסת מיקי זוהר. אה, לא ידני? רק שמית, שיזכרו כולם, שמית, בסדר. האופוזיציה מסרבת להחזיר אותנו לרגע נוסטלגי, לכן אנחנו נלך, לבקשת הקואליציה,

להצבעה שמית. חברים, ששש. אנחנו רוצים לשמוע את הבושה.

אנחנו מתחילים בהצבעה. גברתי מזכירת הכנסת תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד מיכאל אורן, בעד ג'מעה אזברגה,

דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד סעיד אלחרומי, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב בנימין בגין, אינו משתתף בהצבעה זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר,

בעד מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב,

ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח אילן גילאון, נגד יהודה גליק,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן,

אבי דיכטר,

צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, נגד שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד אכרם חסון, בעד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן,

יצחק כהן,

מאיר כהן,

יעל כהן-פארן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא,

ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אברהם נגוסה,

משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, בעד סאלח סעד, נגד איימן עודה,

רחל עזריה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, בעד לאה פדידה, נגד רועי פולקמן, בעד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, בעד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, בעד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

מוסי רז,

יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן,

נחמן שי,

עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, נגד חיים ילין, נגד איתן כבל, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת יוסף עטאונה, אינו נוכח עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה רבה, גברתי המזכירה. האם יש מי מחברי הכנסת שנוכח באולם וטרם הצביע?

ההצבעה הסתיימה. ספירת קולות.

והיא עוברת לדיון ולהכנה בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עימה קלון) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת לפיד, אדוני מציג את הצעת החוק שלו?

עשר דקות, אדוני. אין לי שעונים, אז אנחנו נסתכל על השעון ההוא. שעה וחצי אני אדבר עכשיו. עד 58. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק שאני מניח בפניכם היום הוא חד-משמעי: זה חוק נגד שחיתות, ומי שיצביע נגד החוק הזה תומך בשחיתות, ומי שיצביע בעדו נלחם בשחיתות. זו מלחמה. ראינו אותה בהצבעה הקודמת. אנחנו במלחמה. השחיתות מגיעה לכל מקום, אז צריך להיות בכל מקום בשביל להילחם בה, והמלחמה צריכה להתחיל כאן בבית הזה, במערכת הפוליטית. אני קורא לחבריי בליכוד: מי שהצביע ליכוד לא הצביע בשביל שחיתות. מי שהוא חלק מהמחנה הלאומי לא יכול להיות בעד שחיתות, כי שחיתות הורסת את המדינה. הממשלה הזאת מאותתת ללא הרף לאזרחיה ששחיתות זה לא נורא, ואז אנחנו מופתעים כשמגיעה פרשת הצוללות, ואז אנחנו מופתעים כשמתברר שבלשכת ראש הממשלה כולם נעצרים, אחד אחרי השני. ב-06:30 בבוקר המשטרה מגיעה ולוקחת לחקירה את האנשים הכי קרובים לראש הממשלה: את מולכו, את שמרון, הבני דודים, עורכי הדין, אנשי הסוד. מה תעשו כשיבואו לחקור את ראש הממשלה בפרשת הצוללות? כי זה יקרה, שנה הוא עושה הכול כדי למנוע את זה, וזה לא יעזור. קודם הרי אמרו: רק בדיקה, אחרי זה אמרו: זה הפך לחקירה. בהתחלה אמרו: לא היה כלום, ואז מיקי גנור הפך לעד מדינה, קודם אמרו: זה לא מגיע לראש הממשלה, ועכשיו כל מי שקרוב אליו נעצר. וכשיקראו לו לחקירה, והוא ייחקר, ראש הממשלה ייחקר בפרשת הצוללות, שלא יהיה לכם ספק, מה תגידו? מה תגידו, שזה בסדר? שלא נורא שהשחיתות עכשיו הגיעה עד ביטחון המדינה, שאפילו הביטחון כבר לא קדוש? ראש הממשלה אומר, זו הטענה שלו, זה קו ההגנה שלו, שהוא לא יודע שום דבר, שכולם סובבו אותו, כי אין לו מושג מה קורה סביבו. הוא אומר שהאנשים הקרובים אליו, הכוורת שלו, משחקים בביטחון הלאומי, והוא פשוט לא יודע. הוא לא יודע מה הם אומרים בשמו, הוא לא יודע מה הם עושים בשמו, הוא לא יודע איזה קופונים הם גוזרים בשמו. אם אתה לא יודע מה עושה האיש שיושב לידך בחדר, אתה באמת רוצה להגיד לנו שאתה תדע לטפל באיראנים?

זה לא חמגשיות. הביטחון נפגע, הביטחון הלאומי. כי ככה זה: אם אתה לא נלחם בשחיתות ביום הראשון בכל מקום שהיא מופיעה, אפילו בדברים הכי קטנים, בסוף זה יגיע גם לביטחון. אז צריך להתחיל מההתחלה,

מהדבר הכי בסיסי. חוק הקלון הוא אחד החוקים הפשוטים ביותר שהונחו לפני הבית הזה: אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון לא יוכל להיות שר, חבר הכנסת או ראש עיר במדינת ישראל. כי היום בן אדם לא יכול להיות הנהג של השר אם הוא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, אבל אין לו שום בעיה להיות השר. החוק הזה ששמנו הוא חלק מתוכנית נחשון, תוכנית ששמנו על שולחן המדינה ועל שולחן הכנסת למלחמה בשחיתות. בנו אותה ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', מי שהיה מפקד לה"ב 433, ניצב מיקי לוי וראש השב"כ לשעבר, יעקב פרי, אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום, וזה חלק מחבילת החקיקה ששמנו על שולחן הכנסת, כי אי-אפשר יותר לעמוד מנגד.

אזרחי ישראל כבר לא מאמינים שיכול להיות דבר כזה שלטון נקי לגמרי. הם לא מאמינים שיכולות להיות להם ממשלה וקואליציה שאין בהן שחיתות, בלי חבר הכנסת ביטן וחבר הכנסת אמסלם, שמקדמים לנו חוקי שחיתות פה בבית הזה, בלי מקורבים שמייצרים קומבינות ובלי שרים שהורשעו בפלילים וחזרו לבניין בשביל להיות חשודים עוד פעם. רוב מוחלט של אזרחי ישראל הם אנשים טובים וישרים, שעובדים קשה. מגיעה להם ממשלה טובה וישרה, שעובדת קשה. זו לא דרישה מוגזמת, וזה מה שאנחנו מציעים, וזו האלטרנטיבה שאנחנו מציעים, וזה מה שיהיה פה אם אני איבחר לראשות הממשלה. במאבק בין השחיתות לבין מי שנלחם בה, כרגע השחיתות מנצחת. צריך להפוך את הגלגל. יש מדינות שלא בלמו את השחיתות. זה תמיד נגמר רע. זה פירק אותן מבפנים. אנחנו נחושים לעצור את זה. אנחנו לא ניתן למדינה הזאת להתפרק מבפנים. זו השליחות שלנו. אני משוכנע שבבית הזה יש לא מעט אנשים, לא רק מיש עתיד, מכל המפלגות, שרוצים ויכולים להיות שותפים במלחמה הזאת. חברי הקואליציה שיצביעו נגד ההצעה הזאת צריכים להודות בפני עצמם על האמת: אם הם מצביעים נגד, הם כבר לא יכולים להגיד על עצמם שהם אנשים נקיים. לא יכולים. אם הם מצביעים נגד חוק הקלון, הקלון דבק גם בהם.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. יש לנו הצעת חוק צמודה, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עימה קלון). אין פה שנה, אדוני. מתי הגשת אותה? 2015. שלוש דקות לרשותך. אנחנו מסתכלים על השעון ההוא, מאחר שהשעון לא עובד.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני לא אאריך, אני כבר נימקתי את הצעת החוק הזאת שלוש פעמים. האמת היא שהיא אפילו עברה ברוב של חברי הכנסת, אלא שזה שינוי חוק-יסוד, וזה דרש רוב של 61, ולכן החוק לא נכנס לתוקף. החוק אומר דבר אחד פשוט: מי שהורשע בעבירה שיש עימה קלון לא ילכלך את הבית הזה, ויורחק מפה לפחות ל-14 שנים. אני אחזור רק על נימוק אחד: אתם מתארים לעצמכם שראש הממשלה לשעבר אולמרט יחזור וישב ליד השולחן הזה?

אתם מתארים לעצמכם שהנשיא קצב יחזור לבית הנשיא, או הירשזון הגנב יחזור להיות שר האוצר? אז איך אתם מרשים לעצמכם שלא לתמוך בחוק הזה? אני אגיד לכם מה הסיבה, וזאת גם הבושה הכי גדולה שלכם, ואני אגיד אותה ב-50 מילה:

דרעי, דרעי, דרעי, אריה דרעי, דרעי, דרעי ודרעי, גנב שחזר לזירת הפשע והוא עוד פעם בחקירות. ואתם? מגלגלים עיניים לשמיים. תתביישו. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. אין לנו תשובת הממשלה. ברור, ברור שאין.

חבר הכנסת דוד ביטן מבקש את הסרת הצעת החוק מן השולחן,

ינסה לשכנע אותנו להסכים להסיר את הצעת החוק,

עד שלוש דקות. לאחר מכן, לבקשת הממשלה, תהיה הצבעה שמית. אין לנו שעון, אדוני. שלוש דקות מהשעון ממול לרשותך.

חבר הכנסת לפיד,

כמובן, יצא. הוא לא יצא. לא יצאת? אז אתה, לפיד, אתה אוהב לדבר רק שישמעו אותך, אני מבין.

אז תחליט, אתה רוצה לצאת או להישאר? כיוון שאתה אף פעם לא נמצא פה, אף פעם לא נמצא פה, ולא עושה שום דבר בשביל הציבור. לפעמים אתה מדבר בטלוויזיה. מארגנים לך שם איזה רבע שעה פה ושם. נבהלת, ביטן?

זה כן, אבל אתה לא נמצא פה אף פעם. חברי הכנסת שלך נמצאים, אתה אף פעם לא נמצא, אז אל תדבר איתנו על טובת הציבור ומה לא טובת הציבור. הינה, אני מולך, ביטן.

רק ברגע זה, כי כל פעם שיש משהו עם ראש הממשלה אתה רוצה לבוא ולקשקש. אבל אני אומר לך דבר אחד: קודם כול, הצעת החוק שלך, שמתייחסת לראש הממשלה, צריכה לבוא בתיקון חוק-יסוד. חוק-יסוד: הממשלה מדבר על זה שראש ממשלה יכול להישאר בתפקיד עד לסיום פסק הדין שיש בו, זאת אומרת, סופי. אתה לא יכול לתקן את החוק הזה בחוק רגיל אלא רק בחוק-יסוד. אז קודם כול, בוא נשים את החוק שלך בצד, טיפה. לגבי רוזנטל, אני אגיד לך דבר אחד. החוק כיום אומר את מה שאתם אומרים. על איזה מלחמה בשחיתות אתה מדבר? החוק אומר את זה, ברגע שיש פסק דין סופי, עם קלון, רק רגע, תסלחי לי, אני לא הפרעתי. אבל הגנבים חזרו, הגנבים חזרו אחרי שבע שנים.

רגע. הוא מדבר על משהו שאנשים צריכים לעזוב את התפקיד. זה כתוב בחוק, אז מה בדיוק אתה מחדש?

ראש עיר פורש עוד לפני, ברגע שיש נגדו כתב אישום הוא בחוץ. יש ועדה מיוחדת שמוציאה אותו עוד לפני פסק הדין הסופי,

רק יש נגדו כתב אישום, הוא מושעה, יוצא החוצה, חבר כנסת, צריך פסק דין סופי. זה כתוב, ראש ממשלה, צריך פסק דין סופי. אז בוא תגיד לי מה חידשת בהצעת החוק שלך חוץ מלקבל פה עשר דקות ולדבר לציבור דברי בלע ושקר. זה מה שעשית, תסלח לי, עם כל הכבוד. אנחנו נלחמים בשביל הדמוקרטיה, בשביל האנשים. יש גם, ותשים לב, גם לנחקרים יש זכויות. עזוב את ראש הממשלה בצד. בישראל חושבים ששלטון החוק זה רק חקירות, רק טובת שלטון החוק. שלטון החוק במדינה דמוקרטית זה זכויות נחקרים, שבאות יחד עם הזכויות האחרות. זה נשכח במדינת ישראל. אין זכויות לנחקר. נחקר רק נכנס למשטרה הוא אשם. רק המשטרה ממליצה, הוא אשם עוד יותר. אבל מה עם ההוא שהורשע, ההוא שהורשע ויושב אצלכם בממשלה?

הדברים האלה, צריכים להבין דבר אחד, חבר הכנסת רוזנטל, תהיה לך הזדמנות להגיב.

חלק מהדמוקרטיה הישראלית, שגם לנחקרים יהיו זכויות. לכן גם עורכי דין מייצגים נחקרים, לכן הסנגוריה הציבורית הולכת ומייצגת נחקרים. שכחתם את זה. שכחתם את זה מסיבות פוליטיות בלבד, רק בגלל שמדובר על רצון לשלוט ולקבל את השלטון במדינה.

תזכרו, יש אנשים. אנשים זה לא טבלת אקסל, אנשים זה לא דברים שכתובים בחוק. האנשים זקוקים להגנה. ועריצות השלטון, מכל מיני סוגים, צריך לטפל גם בה כחלק מהדמוקרטיה. זה לא דברים שכתובים בחוק.

תכניס לך לראש: אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה בישראל, תדאג גם לאנשים הקטנים,

שעוצרים אותם באישון לילה, והם מגיעים לחקירות,

תדאג לזה.

חבר הכנסת מיקי לוי, תודה. והגיע הזמן שתבוא קצת לפה ותתייחס לאנשים, גם לחברי הכנסת וגם לציבור הרחב. תודה רבה, אדוני. האם יש עוד מישהו מהקואליציה שמבקש הסרה? לא, אז לא. אז המציעים מבקשים להשיב. אז ראשון המציעים, זה לא החוק, אה, הבנתי. חבר הכנסת ביטן, האנשים? אתה מדבר בשם האנשים? אתם לא העליתם פה הצעת חוק אחת שקשורה לאנשים. הצעות החוק היחידות שהעליתם קשורות לראש הממשלה וחקירותיו. אתה לא רואה את האנשים. אתה לא יודע שהם קיימים. אתה עמדת פה ודיברת על חינוך? אתה עמדת פה ודיברת על בריאות? אתה עמדת פה ודיברת על רווחה? זה מעניין אתכם? כל מה שמעניין אתכם זה ההישרדות הפוליטית שלכם ושל ראש הממשלה. זה הדבר היחיד. אתה עובד אצל האנשים? אתה עובד אצל בן אדם אחד, לא אצל 8 מיליון, אצל אחד. ואני אגיד לך משהו: אם לא היית עובד אצלו כל כך הרבה, אולי היית קורא את החוק ויודע שמה שאמרת פה על הדוכן זה קובץ שטויות שלא קשורות לחוק. החוק אומר, תסתכל בסיכום.

החוק אומר, אתה יודע מה? תן לי להמליץ לך משהו.

תן לי להמליץ לך משהו, אני חבר כנסת יותר זמן ממך.

אל תקרא את הסיכום בפעם הבאה, תקרא את החוק עצמו, כי החוק אומר משהו אחר לגמרי. החוק אומר: אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, לא יוכל לחזור,

חבר הכנסת ביטן, ולהיות שר, ראש עיר או חבר כנסת במדינת ישראל. אבל אתם כל כך עסוקים בלהסתובב ולעבוד אצל ראש הממשלה במקום אצל הציבור, שאין לכם זמן לקרוא את החוקים שאתם מתנגדים להם או את החוקים שאתם תומכים בהם. זו לא שליחות ציבורית, זה שליחות של בן אדם אחד. זה כל מה שאתם עושים פה, משרתיו של אדם אחד ושל החוקים שלו, שנועדו להגן עליו מפני הפלילים שלו. חוק הקלון הוא בדיוק הפוך ממה שאמרת, רק שאין לך מושג על מה אתה מדבר.

אין לך מושג על מה אתה מדבר. תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. אנחנו, חברים, עוברים, רגע, גם אני רוצה להגיב. רגע, אתה תגיב אחרי זה על החוק שלך. אנחנו עכשיו מצביעים, חברים, בואו נסביר את הפרוצדורה. אנחנו מצביעים כעת בהצבעה שמית, לבקשת הממשלה, על חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עימה קלון) (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית, בהצבעה שמית, לבקשת הממשלה. גברתי מזכירת הכנסת תקרא נא בשמות חברי הכנסת. לאחר מכן, אם מישהו יבקש להסיר את ההצעה השנייה,

ואז נעבור להצבעה על הצעת החוק השנייה. אנחנו מצביעים כעת על הצעת החוק הראשונה, של חבר הכנסת לפיד, בהצבעה שמית. גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת. אני מאוד מבקש לשמור על שקט באולם, שנוכל לנהל את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי

טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, חברים יקרים, נורא קשה לנהל ככה את ההצבעה. קצת שקט, ושמי שקוראים בשמו ירים את ידו ויאמר מה הוא מצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, בעד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף,

קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח אילן גילאון, בעד יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מיקי מכלוף זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד אכרם חסון, נגד יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד כולם נמצאים ויושבים הולכים,

יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, נגד איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר,

נגד טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא,

גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד כבר אמרתי קודם: נגד.

נכון, אתה מסומן אצלי נגד. מתנצלת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח מירב בן ארי,

נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יהודה גליק, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת יוסף עטאונה, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח נוכח, נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת אני פה ואני נגד. האם יש מישהו מחברי הכנסת שנוכח באולם, טרם הצביע ומבקש להצביע?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יובל שטייניץ, נגד האם יש עוד מישהו באולם שטרם הצביע? תמה ההצבעה, גברתי תספור בבקשה את הקולות. 37 תומכים,

הצעת החוק לא התקבלה. האם יש מישהו מחברי הכנסת שמבקש להסיר מסדר-היום את הצעת החוק של חבר הכנסת מיקי רוזנטל? האם יש מישהו שמבקש להסיר את הצעת החוק של מיקי רוזנטל? למה? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה עליה.

הם מוכנים להצבעה ידנית. אתה רוצה ידני?

לא, הצבעה שמית. לבקשת הממשלה אנחנו נצביע הצבעה שמית על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עימה קלון), של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת.

אנחנו נזמין ארוחת ערב טובה פה, בפרסה, אחר כך. אנחנו מצביעים, גברתי המזכירה? ששש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב אלקין, נגד גברתי המזכירה, אם אמרת "אינו נוכח" דוד אמסלם לא אמר את הצבעתו. הוא לא אמר את הצבעתו. חבר הכנסת רוזנטל, אני מבקש שלא לנהל לנו את הדיון,

קודם אמרת, לאלקין קראתי ואני לא שמעתי,

הכול בסדר. אנחנו מתקדמים בהצבעה. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח אילן גילאון, בעד יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד חברי הכנסת, תנסו קצת להתרכז ולתת שקט כדי שההצבעות תתקדמנה, אחרת אנחנו באמת נתפלל פה שחרית מחר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

איילת נחמיאס ורבין, אינה משתתפת בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, בעד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר,

לאה פדידה, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב,

יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

מוסי רז,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי,

רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד ענת ברקו, נגד לא שומעים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוסף ג'בארין, אינו נוכח יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינה נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב,

עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברים, האם יש מישהו באולם שטרם הצביע ומבקש להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) זאב בנימין בגין, נגד עוד מישהו מהחברים נוכח באולם וטרם הצביע? ההצבעה הסתיימה, בבקשה לספור את הקולות.

התוצאות: 34 תומכים, 50 מתנגדים. גם הצעת החוק הזאת לא התקבלה.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת קסניה סבטלובה. גברתי תציג את ההצעה במשך זמן עד עשר דקות. אין לנו שעון למעלה,

אנחנו מסתכלים על השעון שממול. עד 15:42, בבקשה. אני מקווה שהאופוזיציה הסכימה ומההצבעה הזאת אנחנו נצביע בהרמת ידיים.

חוק הגנת הצרכן, המסדיר את היחסים בין לקוחות לנותני שירות, מספק מטריית הגנה במקרים רבים. לצערנו,

לצערנו הצרכנים, החוק הזה לא חל על החזקים ביותר בחברה הישראלית, על הבנקים וחברות ביטוח, והם מפוקחים אך ורק על ידי המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח. סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן הוא שפוטר את הבנקים וחברות הביטוח מאחריות, ועל כן, אותו אני מבקשת לבטל בהצעת חוק זו. חוק הגנת הצרכן קיים מתחילת שנות ה-80, אך בשעתו החליט המחוקק לפתור את הבנקים וחברות הביטוח מהאחריות הישירה כלפי הצרכנים בגלל לחצים של אותן מערכות. גם הקמת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בשנת 2006 הייתה כמובן צעד חשוב לטובת האזרח, אך לא השלימה את המהפכה בתחום, והמהפכה תושלם אך ורק כאשר הרשות הזאת, וגם משרד הכלכלה, יכסו תחת מטרייתם גם את התאגידים הבנקאיים ואת חברות הביטוח. עקב אי-תחולת החוק על תאגיד בנקאי מנועים משרד הכלכלה והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד האמור מלעסוק בסוגיות צרכניות הנובעות משירותים בנקאיים הניתנים על ידי הבנק ללקוח. במקום זאת, דרכי התנהלותם של אותם תאגידים בנקאיים מול הלקוחות קבועים בחוקים ארכאיים. חלק מאותם חוקים הם בני ארבעה עשורים, והם שייכים לתקופות אחרות. הם מקילים על התאגידים הבנקאיים אך מקשים מאוד על הצרכן,

צרכנים רבים מוצאים עצמם במצוקה של ממש מול גופים אלו, שלעיתים מנצלים את מצבם, וזאת בלי לתת את הדין. הנושאים שמהם פטורים תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח: זמני המתנה לשירות טלפוני, מסירת חוזה לעיון לפני החיוב, פרטים מהותיים וכללים לפרסום ולשיווק, עמלות ושינוי גובהן ועוד. כאשר מתעוררות בעיות, הכתובת היא בנק ישראל והמפקח על חברות הביטוח, אך ניגוד העניינים זועק לשמיים, חברים יקרים. בנק ישראל, המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח אחראים ליציבות הכלכלית של הגופים הפיננסיים, ולכן פעמים רבות יעדיפו את טובתם של הגופים המפוקחים על ידם על טובת הצרכן.

יציבותם הכלכלית של הבנקים עדיפה על טובת הלקוח הקטן. ניגוד העניינים הזה לא מאפשר לדאוג ללקוח, שכן לא ניתן לאחוז את המקל בשני קצותיו. עוד על ניגוד העניינים הזה: שימו לב לתפקידים של המפקחים על הבנקים לאחר סיום תפקידם, אולי זה יספק תשובה לשאלה מדוע לא בהכרח טובת הלקוח היא שנגד עיניהם: רוני חזקיהו, שסיים את תפקידו כמפקח על הבנקים ב-2006, התמנה ליו"ר הבנק הבינלאומי, יצחק טל סיים את תפקידו ב-2003 והתמנה לדירקטור בבנק טפחות, זאב אבלס סיים את תפקידו ב-1998 והתמנה ליו"ר בנק איגוד, אמנון גודלשמידט סיים את תפקידו ב-1993 והתמנה לסמנכ"ל דיסקונט, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. מניתי כמה מפקחים על הבנקים מהשנים האחרונות.

יש צורך להרחיב? אני מאמינה שלא. הסדרת היחסים בין הבנקים לחברות הביטוח היא סוגיה צרכנית, לא כלכלית. חוק הגנת הצרכן הקיים מגדיר סוגיות רבות, החל מזמני המתנה לשירות טלפוני וכלה בסוגיות מהותיות כמו פיצוי ללא הוכחת נזק במקרים של טעויות חמורות וחובת הצגת חוזה לפני גביית תשלום. ביטול סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן, סעיף ההחרגה, מאפשר ללקוחות רבים להיות מוגנים מול הגופים החזקים ביותר במשק. כל אחד מאיתנו הוא אותו לקוח. אנחנו מייצגים את כל הישראלים כולם, את כל משקי הבית, ועל כן על הכנסת להצביע בעד החוק. לפני כשנתיים, חברים יקרים, כבר העליתי את הצעת חוק הזאת, אך לבקשתו של דרעי, שר הכלכלה דאז, הסרתי אותו מסדר-היום, כי הובטח לי שיטופל על ידו ונגיע להסכמות. בינתיים הוא התחלף, ודבר לא קרה מאז. השר התחלף ועכשיו זה אלי כהן. אני מזכירה לכבוד השר: התפקיד של המשרד שלך הוא לדאוג ללקוחות, לא לבנקים. אני מצפה כי תבצע את תפקידך, והצעת החוק הזאת צריכה להיות עבורך כלי עבודה של ממש. בואו נתמוך כולנו בצרכנים במדינת ישראל, בואו לא נתמוך באותם גופים חזקים שהם חזקים ממילא ואינם זקוקים להגנות של הכנסת. אני קוראת לכולם, לאופוזיציה ולקואליציה, לתמוך כמובן בהצעת החוק הזאת, שכן היא לטובת כל הלקוחות, כל הצרכנים במדינת ישראל. בואו נתמוך בהצעת החוק הזאת, נגמור עם סעיף 39 ונשלים את המהפכה בתחום הצרכנות. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. משיב על ההצעה, בשם הממשלה, שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת אלי כהן. אדוני, בבקשה. כפי שעדכנתי קודם, אנחנו נעבור להצבעות ידניות, ולכן חברי הכנסת יתפסו אחר כך את מקומם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, לגבי ההצעה שלך: ההצעה שלך מדברת על כך שיהיו גופים נוספים שיבואו ויפקחו על השירות הצרכני, גם של חברות הביטוח וגם של בנקים. צריך לזכור שכיום יש כבר גורמים, גם בפיקוח של בנק ישראל וגם ברשות שוק ההון, שלמעשה עושים כבר היום פיקוח, ואנחנו לא מעוניינים לבוא וליצור כפל רגולטורי. היום אחת הרעות החולות של מדינת ישראל, שבאה לידי ביטוי באחד המדדים של עשיית עסקים, זה כפל רגולציה. זה בא לידי ביטוי ברישוי עסקים, והיום למעשה בכל דבר אתה צריך לבוא לשני רגולטורים. ובאמת, בלי לפגוע, אנחנו צריכים לפעול ולהפחית ולהוריד את נטל הרגולציה על מנת להקל על העסקים ולהקל על העוסקים. כמובן שצריך לראות מקרים ספציפיים ולראות איך מטפלים בהם, גם במסגרת ועדת הכספים, גם במסגרת ועדת הכלכלה, להזמין את אותם גופי פיקוח ולעמת אותם עם בעיות. יחד עם זאת, אני אומר שגם הרשות לסחר הוגן, ובעיקר המועצה לצרכנות, שאומנם היא מועצה עצמאית, אך היא מקבלת את תקציבה בעיקר מהמדינה, היא כמובן תהיה קשובה לפניות. אחד הדברים שהיא הייתה שותפה לו לאחרונה אִפשר להתייחס לנושא של העמלות בגין הכספומטים.

הכספומטים הם דבר שנמצא בנושא הזה של בנק ישראל, וכולנו ראינו את העלייה בהיקף השימוש בכספומטים פרטיים, ולכן המועצה לצרכנות מקבלת פניות ומרכזת את התשובות. אין לה יכולת רגולטורית לבוא ולפעול מול הבנקים, מכיוון שחוק הבנקאות והחוק של הביטוח, לצורך העניין, טמונים בידיים של אותם גופי פיקוח.

הדרך הנכונה היא לבוא ולשפר את הטיפול על ידי אותם גופי פיקוח שקיימים על ידי המדינה, כי אם היום יש את הרשות על שוק ההון ומחר תהיה הרשות לסחר הוגן, ובואי נניח שגם הרשות לסחר הוגן לא תיתן שירות טוב, אז נוסיף רשות נוספת? זאת לא הדרך. זה לא הפתרון. הפתרון הוא שמי שצריך לבוא ולבצע את הדברים, שיבצע אותם בצורה טובה, בצורה רצינית ובצורה איכותית. לגבי התייחסותך בעניין הבנקים, אני שמח לומר שבחודש דצמבר האחרון עבר אחד החוקים החשובים ביותר בכנסת העשרים, החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, חוק שהיה על בסיס ועדת שטרום, שהגיש שר האוצר ונדון בוועדת הרפורמות. אני לקחתי בזה חלק, וגם לחבר הכנסת חיים ילין היה חלק חשוב מאוד במסגרת אותו חוק.

התגעגעת אליי, לא? אני מתגעגע, אתה לא בא. אין מפעלי תעשייה, עוטף עזה, מה קורה? תחזור, הדלת פתוחה. הדלת פתוחה, ואתה מוזמן. אז העברנו, לצורך העניין, את אחד החוקים החשובים ביותר בנושא של הגברת התחרות במערכת הבנקאות. ומה שראינו לנגד עינינו זה לא את הבנקים, ראינו לנגד עינינו את לקוחות הבנקים, ולכן באנו וקבענו שם שחברות כרטיסי האשראי יופרדו, וקבענו שיהיו סולקים נוספים. והינה, ראינו שבאמת אחרי 17 שנה הוקם סולק חדש, נוסף, מתוך מטרה שהוא יוכל להוזיל את עמלות הסליקה לטובת העסקים הקטנים והבינוניים, ובוצעו 14 תיקונים משמעותיים במסגרת החוק, שכל המטרה שלהם היא לקדם תחרות. אגב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר שבעניין הרצון של בנקים כאלה ואחרים להתמזג, מדובר באינטרס שנוגד את האינטרס הצרכני. מיזוג של בנקים, המשמעות שלו היא פחות בנקים, פחות תחרות, הצרכן משלם את המחיר, ולכן הדבר הזה יצטרך להידון בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה, ושם יצטרכו לראות ולהבטיח, ואני בטוח, חברת הכנסת סבטלובה, שעם הנושא הזה של סיוע ללקוחות הבנקים, תיקחי חלק גם בנושא הזה של מניעת המיזוג. עד היום היו, לצורך העניין, לא מעט מיזוגים, וראינו שהם הקטינו את התחרות, הגדילו את הריכוזיות ופגעו. התחרות במערכת הבנקאית חשובה לא רק לצרכנים, ואת באת בגישה הצרכנית, אלא חשובה גם לעסקים, ובמיוחד לעסקים הקטנים והבינוניים. פרסמנו לאחרונה נתונים והתייחסות בעניין היקף האשראי של עסקים קטנים ובינוניים. ראינו שקיימת שם עלייה, ועלייה חשובה, בהיקף האשראי, ואנחנו נפעל בנושא הזה מתוך מטרה אחת. שואלים תמיד מתי נזכה לראות את אותה תחרות, אז בחוק להגברת התחרות במערכת הבנקאות נקצבו שלוש שנים, שלוש שנים נקצבו לטובת העניין. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן, אני אמרתי שבחוק התחרות יידרשו שלוש שנים עד אשר תקודם התחרות. אני מקווה שאני ארד מהדוכן בזמן יותר קצר. ולכן, בסוף 2019, התקופה שבה שתי חברות כרטיסי האשראי יצטרכו ויהיו חייבות להימכר, ולכן עד אז נראה שסוף-סוף יקומו שני מתחרים נוספים שהמטרה שלהם תהיה לבוא ולהגדיל את התחרות. אנחנו יודעים, אגב, והוותיקים ידעו, שלפני 30 שנה היו למעלה מ-50 בנקים במדינת ישראל, ואילו כיום שלושת הבנקים הגדולים מחזיקים למעלה מ-70% משוק הבנקאות, שוק שהוא ריכוזי ושוק שהוא חשוב. ולכן, אני חושב שהסוגיה שאת מדברת עליה, לקדם הגנה על הצרכן הישראלי, ההגנה חשובה, ויחד עם זאת כיום כבר קיימת רגולציה, והדרך היא לראות שאותם רגולטורים שאמורים לשמור על הלקוחות יעשו את זה. אם הם לא עושים את זה, הדרך היא לא להוסיף עוד רגולטור, לא להוסיף עוד מישהו. אבל רגולציה קיימת לא עוזרת לנו. בסדר, אז לכן הדרך,

מי שתהיה לו בעיה, למי הוא פונה, למועצה לצרכנות או לרשות שוק ההון? ולכן, הדרך היא שיוכל, לצורך העניין, להיות גוף אחד שיטפל בכל, אם הוא לא עושה את העבודה טוב,

בנוסף,

הצעות שונות, ויש הצעות חקיקה ספציפיות, כמו ההצעה בנושא הכספומטים ואחרות. אז אני רוצה במשפט אחד לבוא ולומר שאנחנו לא צריכים להוסיף רגולציה אלא לדאוג שהרגולציה תעשה את עבודתה, ולכן אני קורא לכם להתנגד להצעה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. חברת הכנסת סבטלובה,

מבקשת להשיב ולנסות לשכנע אותנו במשך שלוש דקות בכל זאת לתמוך בהצעת החוק. אני מבקש מחברי הכנסת בינתיים לתפוס את מקומותיהם. כזכור, אנחנו עוברים להצבעות ידניות. כבוד השר אלי כהן, האזנתי בקשב רב לדבריך, ולצערי הרב, מצאתי, ששש. מצאתי בהם סתירה מסוימת. הרי אתה אומר, מדבר על התפקיד של המועצה לצרכנות, אבל על פי הרגולציה הקיימת למועצה לצרכנות אין כלים מול הבנקים בגלל אותו סעיף 39. מה שמבקשת הצעת החוק לעשות זה לא להוסיף רגולציה אלא להנגיש את החוק להגנת הצרכן לאותו צרכן, שאם כרגע הוא נפגע מהמכולת השכונתית שלו הוא יכול ללכת לבית משפט לתביעות קטנות ובלי הוכחת נזק לתבוע את מה שמגיע לו, אבל אם אותו צרכן כרגע נפגע,

זה קורה לעיתים תכופות, מהבנקים ומחברות הביטוח, שהם הגופים החזקים במשק, אין לו אפשרות כזאת, והוא אמור לפנות לאותם אנשים שמפקחים על הבנקים ועל חברות הביטוח ואחרי זה הולכים לעבוד באותן חברות. הם הולכים לעבוד בחברות הביטוח ובבנקים, וזה 100% כולל 100%; זה כולם, זה אחד-אחד, ואני עכשיו מניתי כמה שמות, ואנחנו יכולים להוסיף על זה עוד. אז יש ניגוד עניינים, כבוד השר. הרגולציה הנוכחית לא נותנת על כך את הדעת, ובשום מקום ברגולציה הנוכחית לא מתועדפת טובת הצרכן. אז איך אנחנו נוכל עכשיו להגיד שאנחנו באמת הולכים לקראת הצרכנים? וכל הכבוד על הדברים האחרים שאתם עושים, אנחנו עוקבים אחרי זה ותומכים בהם, גם בנוגע לכספומטים וגם אי-מיזוג של הבנקים, אבל זה לא נוגע, עם כל הכבוד, לאותו חוק הגנת הצרכן, שהוא מאוד בסיסי, שהוא מאוד פשוט לביצוע,

אלגנטי עד כמה שהוא פשוט, אבל הוא לא נגיש במקרה של אותם הגופים שהזכרתי, שהם הגופים החזקים במשק. אז בוא ותשחרר את הרגולציה. בדיוק להפך תשחרר אותה מאותו סעיף 39 ותנגיש את חוק הגנת הצרכן לצרכנים, לכלל האזרחים של מדינת ישראל.

חבריי, נא תפסו מקומותיכם.

כולם לתפוס מקומות לקראת הצבעה. חבר הכנסת טיבי, גברתי השרה רגב,

אנחנו נקיים עכשיו הצבעה ידנית, בואו נשב, אדוני היושב-ראש. רגע, רגע, שנייה. כדי שנוכל לעשות את זה מסודר. אז ראשית, אני ממנה שני מונים.

אני ממנה שני מונים: חבר הכנסת יחיאל חיליק בר מן האופוזיציה, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר מן הקואליציה. שניכם תמנו את הקולות. אנחנו מצביעים בקריאה טרומית על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת קסניה סבטלובה. כל התומכים מרימים את היד. מי בעד? מרים את ידו. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים), התשע"ז 2017, לא נתקבלה. אנחנו מצרפים את חברת הכנסת אלהרר לתומכים, ואותך,

אז אנחנו עם 29 תומכים בהצעת החוק. מתנגדים להצעת החוק, נא הרימו ידיכם אל על. אני מקווה שאתם יודעים לספור עד מספר גבוה כל כך. תוסיף את היושב-ראש. מיקי, מה איתי? חברים, חבריי המונים, 43 מתנגדים להצעת החוק. הצעת החוק הזאת לא התקבלה. אני מקווה שספרתם "הושיעה את עמך וברך את נחלתך", ולא במספר. כמה יצא? 43 מתנגדים, 29 תומכים. הצעת החוק לא התקבלה. תודה רבה, חברים, על שיתוף הפעולה.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת שמולי כבר נימק, אנחנו רק בתשובה והצבעה. ההצעה נומקה כבר ביום 24 בפברואר 2016. השר זאב אלקין משיב, ולאחר מכן נעבור להצבעה. צריכים חתימות בשביל זה. לא הוגשו חתימות בינתיים. גברתי תבדוק את החתימות. אדוני השר ישיב בבקשה. תודה. מכובדי היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני מקריא תשובה בשם שר הבריאות על הצעת חוק של חבר הכנסת שמולי. הצעת חוק זו נועדה להרחיב את סל שירותי השיניים גם לאוכלוסייה המבוגרת. משרד הבריאות רואה בהרחבת סל שירותי השיניים המשמרים לציבור הרחב משימה ראשונה במעלה, ובמסגרת זו כבר הורחב באופן משמעותי סל טיפולי השיניים לקטינים. בדעת המשרד לפעול כדי להרחיב את הסל בשנים הקרובות גם לאוכלוסייה המבוגרת, לצד השלמת המהלך בנושא הרחבת הסל לקטינים עד גיל 18. עם זה, הצעת החוק שלפנינו, אף כי כוונתה רצויה, מרחיבה את הסל בלא לנקוב במקור תקציבי ותוך עקיפת סדרי העדיפויות התקציביים ותוכנית העבודה של הממשלה ושל משרד הבריאות בהקצאת התקציבים להרחבת הסל. לכן הממשלה קיבלה את ההחלטה להתנגד להצעה, ומבקשת להסירה מסדר-היום.

חבר הכנסת שמולי, אם אדוני מבקש, יש לך שלוש דקות לנסות לשכנע אותנו לתמוך בחוק על אף התנגדות הממשלה. אני רק מזהיר את הקואליציה: בפעם הקודמת שחבר הכנסת שמולי ניסה לעשות את זה הוא הצליח, בחוק צער בעלי חיים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, תראו, אני חושב שאני מתייחס ברצינות לעבודתי כאן כפרלמנטר, ואני מצפה שכאשר שרים עולים לכאן, הם יתייחסו לפחות באותה רצינות למה שאנחנו מציעים. בהצעת החוק הזאת דווקא כן כתוב מקור תקציבי: מוצע בהצעת החוק לממן את השינוי על ידי העלאה של 0.05% במס הבריאות.

אני אגיד לכם למה קיבלנו את התשובה הזאת, אני בכלל לא מבין למה שר הבריאות לא בא לכאן לתת תשובה על ההצעה, שהוא עצמו מגדיר כאחד משני הדברים הכי דחופים והכי חשובים, יחד עם הסיעוד, במשרדו. יש זוהמה שאפילו השר לאיכות הסביבה לא יכול לנקות. ואני חושב שכאשר אתם מסתכלים על הנתונים, ואתם רואים ש-43% מהציבור של הקשישים לא מסוגלים לממן היום טיפולי שיניים, אנחנו מדברים על קשישים שהצהירו על עצמם ככאלה שנדרש להם טיפול שיניים דחוף, 43% מהם לא מסוגלים לממן טיפול שיניים, והתשובה שאנחנו מקבלים היא שזה חשוב, אבל, אז בואו נזכיר לכנסת: הצעת החוק הזאת נומקה, את זה על דוח העוני, צודק חבר הכנסת אלאלוף. הנושא הזה קיבל התייחסות,

גם בוועדת העוני ובדוח העוני, שהייתה לו הזכות להוביל, והצעת החוק הזאת עלתה כאן בפברואר 2016, לפני שנה וחצי, ואני זוכר ששר הבריאות אמר שאו-טו-טו הולכים לבצע את זה. אני מאמין בכנות כוונותיו של שר הבריאות, אבל אני חושב שאין לנו פריבילגיה יותר להסתפק במילים ובהכרזות ובהבטחות. יש אנשים במדינת ישראל שלא יכולים לחכות, ואני רוצה להסב את תשומת ליבה של הכנסת לעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה של עדנה כלכלית, אני היום בבוקר הייתי בטוח שיש עודפים אדירים בקופת האוצר, עודפי גבייה של 16 מיליארד שקל, ואז הגיע כבוד שר האוצר בצוהריים ודיווח לנו, אני חושב שזה היה בגלי צה"ל, שבעצם טעינו, ועודפי הגבייה מסתכמים ב-20 מיליארד שקל. אז לצד הכוונה של הממשלה להפחית מיסים, אני חושב שהגיע הזמן לדבר גם במונחים של השקעה והרחבה של שירותים חברתיים, ובראש וראשונה לקחת את שני הנדבכים הדחופים האלה, הסיעוד וטיפולי השיניים, שנותרו באופן פושע מחוץ לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולהכניס אותם עכשיו, בשנה זו, בחודש הזה, לחוק. אין לנו יותר פנאי לחכות. זה צו השעה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת איציק שמולי. הוגשו לי חתימותיהם של 25 חברי כנסת המבקשים הצבעה שמית, ועל כן אנחנו נעבור כעת להצבעה שמית על, תודה רבה, גברתי המזכירה. אני אקרא את זה יותר לאט, כיוון שאין לנו מסכים: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איציק שמולי. אנחנו מצביעים על הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית, בהצבעה שמית. גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי,

מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן,

בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, בעד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד יוסף עטאונה, אינו חמד עמאר, נגד לאה פדידה,

רועי פולקמן, נגד עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת יעקב פרי,

פריג'

עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי,

איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת מיקי לוי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שנוכח באולם וטרם הצביע? אני, אני, אני.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים ילין,

מכלוף מיקי זוהר, נגד מי עוד? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורן אסף חזן, נגד יש עוד מישהו שנוכח באולם וטרם הצביע? האם יש עוד מישהו שנוכח באולם? תמה ההצבעה. בבקשה לספור את הקולות. והרי התוצאות: 33 תומכים, 45 מתנגדים. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים,

לסעיף הבא שעל

הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת אלהרר, גברתי תציג את הצעת החוק בזמן של עד עשר דקות. לאחר מכן יש הצעה מוצמדת. השר ישיב במשולב על שתי ההצעות. חברת הכנסת אלהרר, אין לנו השעון למעלה, אז אנחנו מסכלים על השעון שממול, עד 16:19. בבקשה, גברתי. גברתי המזכירה, המיקרופון של חברת הכנסת אלהרר. אדוני יושב-ראש הישיבה, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל את הנאום שלי בקטע שכתבה צעירה שנאבקה במשך שנים, ועדיין נאבקת, כדי לשנות את מציאות חייה. היא כותבת כך: בתחילת כיתה י"ב הבנתי שאני צריכה כסף, כי הפנימייה תכף נגמרת. הייתי בורחת מהפנימייה אחר הצהריים כדי לעבוד. עבדתי בהאנגר של בגדים, ובמשכורת הראשונה קניתי טלפון טוקמן. חשבתי שכך אוכל לעבוד בבייביסיטר, בניקיון. כולם חשבו שטוקמן עם שיחות זה היה כדי להתקשקש, אבל אני? אני חשבתי על העבודה הבאה. עבדתי בניקיון אצל משפחה, ובעצם במשך כמה חודשים בכיתה י"ב הייתי יוצאת אחר הצהריים מהפנימייה, מתחמקת כדי שאף אחד לא יראה והולכת לעבודה. הייתי ילדה שקטה שלא עושה בעיות, חבר הכנסת ביטן. הייתי ילדה שקטה שלא עושה בעיות, אז אף אחד לא שם לב. בסוף העבודה הייתי רצה לפנימייה כדי להגיע לחדר לפני כיבוי האורות. יצאתי מהפנימייה עם 400 שקלים בחשבון הבנק. שברתי את הראש וחשבתי: איפה אהיה היום בערב? התקשרתי למלונית, אכסניה, כדי לשאול: כמה עולה לינה ללילה? אמרו לי במלון: 400 שקלים. חשבתי שאני מתה. לא הייתה לי ברירה אלא לחזור הביתה עם הזנב בין הרגליים, לחזור לטירוף שהיה שם מדי לילה, לאימא עם התקפים פסיכוטיים. תמיד חסר מישהו בבית. אומנם היה אבא, אבל המצב לא השתפר. הגיוס לצבא היה הצלה. היה לי איפה לישון, היה לי מה לאכול. במציאות החיים שהייתה לי זה לא משהו ברור מאליו. הצלחתי לחסוך קצת בצבא. עבדתי בשבתות, ואחרי הצבא שוב התחלתי לשאול את עצמי את אותה שאלה: איפה אשן היום? את הקטע הזה כתבה צעירה שאני אשמור על שמה. בשנתיים וחצי האחרונות אני פוגשת עשרות כמו הצעירה שכתבה את הקטע הזה, צעירים וצעירות מדהימים, חרוצים,

שלא מוותרים. הם גדלו במקומות הכי קשים שיש, חלקם לבד, חלקם עם האחים והאחיות שלהם. יש כאלה שמגיל ארבע הם מחוץ לבית וכאלה שיצאו מאוחר יותר. המדינה, אנחנו, הוצאנו אותם מהבית, מהמשפחה הביולוגית, מכל מיני סיבות: הורים שלא הצליחו לתפקד, בעיות אלימות, בעיות התעללות, והרשימה ארוכה. הם הועברו למשפחות אומנה, לפנימיות, לכפרי נוער, וגדלו על ידי עובדים סוציאליים, גדלו על ידי צוות של כפרי נוער ופנימיות, לא אבא ואימא. הם למדו להסתדר לבד. קיבלו חינוך, קיבלו תמיכה, אפשר להתווכח אם התמיכה הזאת הייתה מספיק טובה או לא. אבל אז הם הגיעו לגיל 18. ומה קרה בגיל 18? מה קורה עד היום? המדינה אומרת להם: תודה, תודה שהיית איתנו. זה נגמר. בגיל 18 מגיע הרגע שממנו הם פחדו מגיל קטן. תדמיינו אתם, חבריי חברי הכנסת, את הילדים הפרטיים שלכם בגיל 18: חגיגות לקראת הגיוס לצבא, מחשבות על העתיד. לצעירים האלה אין הפריבילגיה למחשבות האלה, הצעירים חסרי העורף המשפחתי, הם חושבים בעיקר: איפה אני אשן היום בלילה? מה אני אעשה עם שארית חיי? המדינה עושה דברים מבורכים, אבל היא עושה אותם עד גיל 18. בגיל 18 יש איזו נקודת מוצא כזאת: הם בסדר, הם יסתדרו. כמו שהילדים של כולנו נתמכים על ידינו עד גיל מאוחר בשכר דירה, לימודים, טיול, הם, הצעירים הללו, חולמים על ארוחה, על כרית חמה ונקייה, דברים שאמורים להיות מובנים מאליהם, בסיסיים. ביום ראשון האחרון העליתי את הצעת החוק הזאת, שנולדה מהצעירים. חלק מהצעירות יושבות פה איתנו ביציע. ההצעה הזאת נולדה על ידם, עם הקליניקה לשינוי חברתי במרכז למשפט ועסקים ברמת גן. זו הצעה שמבקשת לתת להם את מה שאבא ואימא נותנים בדרך כלל לכל ילד: מעטפת, תמיכה מא' ועד ת'. החוק הזה נועד לבנות להם איזשהו סל דיפרנציאלי, לא כל אחד יקבל בדיוק אותו דבר, את היד התומכת, את הסיוע בדיור, סיוע בלימודים, השלמת בגרויות, סיוע בְהתחלה, לתת להם את שוויון ההזדמנויות שיש לכל אחד ואחת שחיים בתוך משפחה. כל צעיר כזה שלא יקבל תמיכה, שימו לב, משרד האוצר, יחזור להיתמך על ידי קצבאות, יחזור לחפש מענים ברחובות, בעמותות, ואולי, רק אולי, מישהו יציל אותו. אבל אולי לא. בהמשך הם יצטרכו סיוע הרבה יותר גדול ממה שהחוק הזה מבקש לתת.

למה מעגל הקסמים המרושע הזה? למה לא להוציא אותם ממנו? המדינה, באמצעות החלטה של ועדת שרים, אומרת: זה לא האחריות שלי.

הצעתי לשר הרווחה, שאני רואה שהוא לא נמצא כאן: קח את החוק הזה, תהפוך אותו להצעה ממשלתית. הרי מדובר פה בחיים של ילדים וילדות.

ההחלטה הייתה שלא. בחודש האחרון אני מדברת הרבה עם הצעירים והצעירות, ואני אומרת לכם שהם לא מסתכלים על עצמם, הם מסתכלים על האחים והאחיות שלהם. הם הצליחו לא בזכות המדינה אלא למרות המדינה, והם רוצים למנוע את התענוג המפוקפק הזה מהאחים והאחיות שלהם. ביום ראשון האחרון מדינת ישראל נתנה להם סטירה, סטירה נוספת. עכשיו התכוונתי לדבר לשר הרווחה. דרך אגב, מי עונה על הצעת החוק הזאת? השר זאב אלקין. אני מניחה שתשובת השר תאמר, כי אני מניחה שהוא יקריא את תשובת שר הרווחה, היא תאמר שיש את תוכנית יתד, שאני מברכת עליה, אבל יש שני דברים בתוכנית יתד:

היא תוכנית ממשלתית, ירצה השר הבא ויגיד: "זה פחות מעניין אותי" היא לא תקרה. והדבר השני, תוכנית יתד מדברת רק על הליווי הסוציאלי. מה עם המענים של דיור, של חינוך? איפה הם? של התעסוקה, של האוכל, למי שצריך? זה לא קיים בתוכנית יתד. אני באמת לא יודעת איך להסתכל לצעירות האלה בפנים. מה נגיד להן, שאתם לא מעניינים את המדינה? שזה לא מספיק חשוב? נא לסיים, בבקשה. בימים שבהם מדובר על עודף גבייה ועל כסף שמתגלגל ועל רצון להוריד מיסים, להוריד מיסים זה יופי, אבל קודם בואו ניתן שירותים, קודם ניתן למי שבאמת צריך. אני מפצירה בחברי הכנסת שעדיין באולם: אל תיתנו להם סטירה נוספת. תאפשרו להם לחיות כמו הילדים שלנו, שלא הוציאו אותם מהבית, תאפשרו להם להיות חלק מהחברה הישראלית, תאפשרו להם להיות דור העתיד שלנו שנתמך פחות, שהוא יצרני, שהוא חלק מאיתנו. אל תמשיכו את ההפרדה הזאת.

תודה רבה. הצעת החוק תוצמד להצעתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בואי תציגי את הצעת החוק. סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ-ביתית, התשע"ה 2015. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. חברתי קארין, ראשית, אני רוצה לברך אותך על התחום שנכנסת אליו ולספר לך שמסלול דומה אני עברתי כבר בכנסת השמונה-עשרה. זה לא סוד שאחד הנושאים שבגינם בכלל נכנסתי לפוליטיקה זה המראות שאני חוויתי והאירועים שראיתי באזור שממנו באתי. ראיתי פוטנציאל אדיר של ילדים, ראיתי ילדים שמתמוססים ומתפוגגים בגלל שהמדינה הפסיקה לראות אותם, אותם ילדים שהמדינה נכנסה לבתי המשפט וטענה שהמשפחות מסוכנות להם, שכל שהייה של יום נוסף במשפחה הפוגענית יכול לפגוע בהתפתחות התקינה של הילד, הן המנטלית והן הפיזית. את הצעת החוק הזאת,

הגשתי בכנסת השמונה-עשרה. כתבתי אותה בעצמי לאחר ביקור בדירת בוגרים, היחידה שהייתה במדינת ישראל, שגם היא הייתה פעולה של עמותה ולא של המדינה. אני זוכרת את ירון בראון, שלקח אותי לראות את אותם ילדים חסרי עורף משפחתי, שלמזלם הרב, כשהגיעו לגיל 18, היו כאלה שהצליחו ללקט אותם, אבל הם היו מעט מדי ובדירה קטנה מדי, ולא היה מקום לכל אותם האלפים האחרים שהמדינה אמרה שמצויים בסכנת חיים. מה קרה בגיל 18? אדוני אלי אלאלוף, מי כמוך יודע. פתאום בגיל 18 המשפחה עוברת איזשהו תיקון? היא עוברת טיפול הוליסטי? האם עכשיו היא הופכת להיות בטוחה לילדים? מדוע הטענה של המדינה שהמשפחה מסוכנת, בגלל זה הוצאנו אותם משם, בגלל זה משלם המיסים שילם בכל חודש בין 10,000 ל-14,000 שקל להחזיק אותם במסגרת חוץ-ביתית. אני אספר לכם מה קורה, כי פגשתי נער שסיפר לי שביום האחרון ללימודים, מייד לאחר מסיבת, חבר הכנסת ביטן, ביטן, חבר הכנסת ביטן,

חבר הכנסת דוד ביטן, אני מבקשת. יושב-ראש הקואליציה. הוא מספר שביום מסיבת הסיום, הפחד הגדול שלו היה מה יהיה איתו. אתם יודעים מה הוא עשה לאחר שהוא סיים את מסיבת הסיום? הוא הלך לפרוץ למחסן. הוא אמר לי: אין לי מושג מה היה במחסן, זה לא היה רלוונטי. הפעולה היחידה שלי הייתה כדי שיעצרו אותי ותהיה לי קורת גג ומנת אוכל. תחשבו על אותה נערה בגיל 18 שביום אחד מורידים לה את קורת הגג מעל הראש ולוקחים לה את המיטה ואת השמיכה החמה. איך היא אמורה למצוא לינה ללילה?

מה היא אמורה למכור בתמורה לכך שאנשים ייתנו לה מחסה ובית? הצעת החוק הזאת נכתבה לאחר הביקור שלי באותה דירת בוגרים. תשאלו: מה עשיתי איתה? עשיתי המון. הפיילוטים שמדברים עליהם עכשיו, יתד והשאר, הם פרי ותוצאה של המאבק שלי לחוקק את החוק הזה.

קארין, ניסיתי לעשות את זה בכנסת השמונה-עשרה, ניסיתי בכנסת התשע-עשרה, והצלחנו להוציא פרויקטים, אבל חוק לא רצו לחוקק. אני פניתי לחיים כץ, הוא היה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עקרונית, זו האג'נדה שלו.

עד שזה יעבור, כי כל הילדים האלה נמצאים באחריותנו. אנחנו מדברים על הטרדות מיניות, אנחנו מדברים על קשיים שנשים עוברות. תחשבו מה קורה לילדה בת 18 חסרת עורף משפחתי שמסתובבת ומחפשת קורת גג כי המדינה זנחה אותה רגע אחרי שהגיעה לגיל 18. תודה רבה.

על המצפון שלכם לא לדאוג לכך, כי רק ל-20% מהם יש משפחות אומנה שמשאירות אותם תחת קורת הגג גם כשהמדינה מפסיקה לשלם להן. אז כל ה-80% האחרים, אם לא יותר, פשוט מסתובבים ברחובות כי המדינה היא קהת לב.

תודה רבה.

אם תלחצו על סדר-יום תוכלו לראות את הנושא הפעיל, אז את זה אפשר לראות כרגע. השר זאב אלקין כאן? יעלה להשיב, בבקשה, השר זאב אלקין. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי השרים, חברי הכנסת, אני כמובן עונה לפי בקשתו של שר העבודה והרווחה חיים כץ. ואכן, חברת הכנסת קארין אלהרר, את קלעת נכונה לגבי תוכן התשובה. לא הייתי מאמינה. תוכנית יתד שבהובלת מפעל הרווחה, תוכנית לאומית בין-משרדית שנועדה לסייע לצעירים וצעירות במצב סיכון, מתמודדת עם אותם קשיים שעלו בבסיס ההצעות. שר הרווחה סבור כי נכון וראוי להמשיך בביצוע ובקידום תוכנית יתד, המיועדת למפות את אוכלוסיית הצעירים שבסיכון, כולל בניית מאגר המרכז את כלל נתוני אוכלוסיית הצעירים בסיכון, ולבחון את התאמת המנגנונים המתאימים עבורם. בתוכנית יתד עמלים על פיתוח שירותים מיוחדים שייתנו את המענים הנדרשים לכל סוגי תתי-האוכלוסיות בקרב הצעירים בסיכון. לאחר שבתוכנית יתד ייערכו המיפויים, יפותחו המענים ויגובשו המסקנות, חברים, תנו לשר לדבר, בבקשה. אני בקושי שומע את עצמי, גברתי היושבת-ראש. הינה, שתקו קצת. אוקיי, אני אנסה להיכנס לחלון ההזדמנויות. להתחיל מהתחלה? לא, אין צורך כרגע. בתוכנית יתד עמלים על פיתוח שירותים מיוחדים שייתנו את המענים הנדרשים לכל סוגי תתי-האוכלוסיות בקרב הצעירים בסיכון. לאחר שבתוכנית יתד ייערכו המיפויים, יפותחו המענים ויגובשו המסקנות, ניתן יהיה לבחון, יושב-ראש הקואליציה, הבנתי שהוא איבד את חוט המחשבה והוא מבקש להתחיל מהתחלה. יושב-ראש הקואליציה? אז תעשה מה שיושב-ראש הקואליציה ביקש. לא, מה זה? מה זה הדבר הזה? השר רשאי להשיב. אבל הוא טוען שבגלל ההפסקה הוא לא קולט את התשובה.

לא, סליחה, השר רשאי להשיב כרצונו.

בבקשה, המשך. עכשיו גם אני איבדתי את חוט המחשבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. טוב, אז אני, ברשותכם, זה לא בסדר. מה? חברים, נא לא להפריע. אדוני השר, המשך בבקשה. היות שבאמת כבר אף אחד לא יבין את מה שאני ממשיך להקריא, כי כבר שכחנו מה היה בהתחלה, ברשותכם,

אז שוב, תוכנית יתד,

תוכנית לאומית בין-משרדית שנועדה לסייע לצעירים וצעירות במצבי סיכון, מתמודדת עם אותם קשיים שעלו בבסיס ההצעה.

מצליח, גברתי היושבת-ראש. חברים, חברים, הצד השמאלי,

יותר טוב?

תוכנית יתד,

תוכנית לאומית בין-משרדית שנועדה לסייע

הילדים, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, את יכולה לומר את דברייך,

רגע,

מה יש לו על גב הילדים?

אני מנסה לשכנע את יושב-ראש הקואליציה לתמוך בעמדה של שר הרווחה, ואת מפריעה לי. חברת הכנסת לוי אבקסיס, תהיה לך אפשרות להגיב, אז תמתיני, בבקשה. שום קשר. שום קשר למה שאת אומרת. חברת

הצעירים חסרי העורף המשפחתי היא בין 1,300 ל-2,600 צעירים, ובכל שנה מצטרפים אליהם כ-300 צעירים נוספים. גורמי מקצוע במשרד הרווחה ציינו כי בבדיקה שנערכה הם מצאו כי יש כ-6,000 צעירים בוגרי פנימיות שזקוקים כיום למענה. החישוב התקציבי שנעשה לפי הנתונים האלה הוא כ-200 מיליון שקלים. עמדת גורמי מקצוע במשרד הרווחה היא כי חקיקה בעניין זה אכן ראויה באופן עקרוני, אך בשלב זה עדיין לא בשלה ולא תואמת את היכולת התקציבית. לאור כל האמור לעיל, ומכלל השיקולים שהוזכרו, ועדת השרים החליטה בשלב הזה להתנגד להצעת החוק. ועכשיו תוספת ממני לדברים שנקראו. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אפשר להציע הצעות חשובות, אבל היכולת שלנו בכנסת הזאת נמדדת לא ביכולת להגיד דברים נכונים ולכתוב חוקים נכונים אלא ביכולת להעביר אותם ולממש אותם בחיי מעשה. אני חייב להגיד שמהיכרותי עם שר הרווחה חיים כץ, בשונה מחברי כנסת מסוימים אחרים, הוא מעדיף שלא לדבר ולא להציע הצעות פופוליסטיות, אלא הוא עושה את עבודתו ומצליח,

לשנות מציאות חברתית במדינת ישראל. אני מציע לך ללמוד קצת ממנו, איך פחות מדברים ויותר עובדים. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת קארין אלהרר. החוק שלה, את לא יכולה. רגע, רגע, סליחה.

ראשונה. תמתיני. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה. בבקשה. אדוני השר, אדוני השר אלקין, אדוני השר אלקין, תשמע,

אני מבינה שאתה נשלחת לדבר בשמו של שר הרווחה, אבל אני חייבת לומר שזה מבזה את הנושא שהשר שאחראי לנושא, שטוען שזה חלק מסדר-היום שלו במשרד, לא נמצא כאן אפילו כדי להגיב על ההצעה. התשובה שאתה הקראת, יכולתי לקרוא אותה גם בדפי העיתון. אני חשבתי שכאן, בכנסת, עושים דיון ענייני בהצעות חוק, אבל כנראה ענייניות זה לא חלק מהמשחק פה.

התשובה לא עניינית, כי אני יודעת שיש תוכנית יתד, ואני גם ידעתי לומר שהתוכנית הזאת לא נותנת מענה כפי שהחוק נותן. אבל אני הבנתי את העניין: לא הנושא מעניין, אתכם יותר מעניינים חוקים שמעודדים כל מיני שחיתויות. חבל מאוד. אני מצרה על כך, ואני בטוחה שאתם תתחרטו על זה. אחרי זה אל תגידו שמי שמעניין אתכם באמת זה האזרחים, כי מעניינים אתכם אזרחים מאוד מסוימים, שיושבים בכיסאות מאוד מסוימים, לא כל אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, חברת הכנסת אלהרר. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מה החלטת? את רוצה ארבע דקות עכשיו? ארבע דקות עכשיו. אני מוסיפה לך את הבעת הדעה. ארבע דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. תודה. תראו, אני לא צעירה בכנסת, לא חדשה בכנסת. המראה יכול להטעות. יכולים לעשות פה משחקים פוליטיים. אני חושבת שאם יש פה פרלמנטר שיודע לצפות את התמונה, יודע להעריך את המצב, יודע להסתכל על האנשים, יודע את המציאות נכוחה,

אלקין ברח?

יש לי תחושה שיש פה אנשים שאוהבים את האדמה יותר מאשר את האדם. חברת הכנסת אבקסיס, השר אלקין נמצא שם. בצלם אלוהים הוא ברא אותם. אני רוצה שתזכור דבר פשוט, לפני שאתה קורא לי פופוליסטית. לפני שאתה קורא לי פופוליסטית תבדוק את העובדות. חיים כץ היה היוזם הראשון אחריי בכנסת השמונה-עשרה ובכנסת התשע-עשרה. אני כתבתי את הצעת החוק הזאת שאני מגישה היום. אני כתבתי אותה במו ידיי, והיוזם השני אחריי היה חיים כץ, חיים כץ כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כשאתה יושב פה ועונה בתור חיים כץ, אין לך הרגישות המתבקשת, אין לך נתונים, אבל אתה זורק לאוויר, וכל רגע אתה צוחק, כי "התבלבלת", ובמקביל אתה מסתכל על אמיר כדי שאמיר יסמן לך, וביחס לסימונים שלו, אתם מזלזלים באוכלוסיות החלשות של המדינה. אתם מזלזלים בילדים שהם העתודה של מדינת ישראל, שאמורים למלא לנו את סל המיסים, אם אתם רוצים לדבר כלכלית, אבל אתם זורקים אותם למצבי סיכון. אתם לא משאירים בידיהם ברירות. אתם הופכים אותם להיות השוליים של החברה הישראלית ולניכור. אתם מנוכרים. אתם מנוכרים, אלקין. חוץ מהאדמה, לא אכפת לכם מהאנשים, ולא מהנשים והילדים ומהנערות והנערים. המציאות הזאת חייבת להיפסק, כי לעמונה מצאתם כסף, מצאתם כסף לפרויקטים שלכם, מצאתם כסף לכל התן וקח בתוך הממשלה. לילדים בסיכון אין לכם. אני מאחלת לך,

שאתה תבוא ותתחנן פה על אצבעות או על קשב בנושא שיהיה חשוב לך, ויתייחסו אליך כמו שהתייחסת היום לילדים חסרי העורף המשפחתי, לאותה ילדה שצריכה לחפש מיטה חמה ללילה. תסתכל על הבת שלך. מה היית נותן בעבור הביטחון האישי שלה? לאן היא תלך בצבא? לאיפה היא תחזור? מי יקבל אותה בחופשות? מי יסיע אותה אם היא תקועה באמצע הלילה? יש לי ילדה בת 17, ואני לא יכולה לתאר לעצמי מציאות שילד שהגיל שלו שנה מעליה יכול לנהל את החיים שלו בלי מבוגר שינווט אותו, בלי בית שישמש להם כעוגן, כאי, כביטחון. אתם מנוכרים, והגיע הזמן להחליף אתכם, ושהציבור יסתכל לכם בפרצוף ויגיד לכם: אתם הגזמתם. מישהו דיבר פעם על חמלה? אני לא מדברת על חמלה, צריך לדבר פה על צדק. הצדק שלכם מעוות. את האנשים אתם לא רואים, אלא את עצמכם. תתביישו לכם. תודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אנחנו עוברים להצבעה.

אני זקוקה לשני המונים, היות שהמכשירים התקלקלו. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אתה המונה של הקואליציה, חבר הכנסת חיליק בר, גש הלום, בבקשה, המונה מטעם האופוזיציה.

אנחנו מצביעים כעת על החוק הראשון, של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה 2015. אתה מפריע לי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה מפריע לי באמצע ההקראה. זה לא פייר. חבר הכנסת אחמד טיבי, מספיק. אנחנו מצביעים על הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? חברים, מי נגד? אתם מגינים על ראש הממשלה ולא מגינים על נערים ונערות תתביישו לכם. לנערים ונערות אתם לא יודעים לתת, אבל, שמענו נאומים, מחבר הכנסת אמסלם, לא סיימנו. מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי, התשע"ה 2015, לא נתקבלה. חברים, אם כך, 31 בעד, 37 נגד. הצעת החוק נמנע אחד.

אנחנו עוברים להצבעה הבאה. הצעת החוק, כמובן, לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה נוספת, על הצעת החוק המוצמדת להצעת החוק, שמספרה פ/1732, הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ-ביתית, התשע"ה 2015, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברים, מי בעד? חברים, מי נגד? שקט באגף הימני, בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה נגד. מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ-ביתית, התשע"ה 2015, לא נתקבלה. אם כך, בעד, 30, נגד, 35, נמנע אחד. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, מס בשיעור אפס על תרופות), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת אילן גילאון. יציג את הצעת החוק, בבקשה, חבר הכנסת גילאון. עשר דקות לרשותך. להצעת החוק מס ערך מוסף יש הצעה מוצמדת. חשבתי שלא היו מתנגדים בוועדת השרים. תודה, גברתי היושבת-ראש. בבקשה. אני אמשיך בדיוק בקטע שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס הפסיקה. אתם אנשים בלי בושה ובלי אלוהים, אני אומר לכם. הסתכלתי על הדינמיקה של החוקים שעברו אצלכם בוועדת השרים, אתם אלה עם האופנה הצרפתית. הזכרתי בפעם הקודמת, ואני מזכיר גם עכשיו, שמי שרוצה להיות דומה לצרפתים זוכר תמיד את ז'אן ז'אק רוסו, שאמר שהבושה היא בת לווייתה של היכולת להבחין בין טוב לרע. ברגע שלאנשים אין בושה, חברת הכנסת פלוסקוב, הם לא יכולים להבחין בין טוב לרע. ואני מנסה לדמיין לעצמי את הדינמיקה, מה קרה בוועדת השרים לענייני חקיקה. איך אנשים התפוצצו והתגלגלו מצחוק, איך אנחנו בכלל מביאים חוקים שנוגעים לנוער, שנוגעים לתרופות, כשאנחנו בעצם צריכים חוקים שמסדרים את ענייננו הפרטי,

הגופני כמעט, הייתי אומר. אין לכם בושה. אין לכם בושה, ואתם ממשיכים בדרך שלכם בלי להסתכל קדימה, כחבורת שודדים וליסטים שגונבת את מדינתה. פה אפילו אינני אומר שצריך לתת למישהו, אני בא ומתחנן: אל תגנבו מן האנשים. אתם פועלים בצורה הרקובה ביותר, כנגד כל היגיון כלכלי, אנושי, מוסרי. כל כלכלה, כולל הכלכלה הקפיטליסטית הרקובה שלכם, במקומות אחרים תומכת ברעיון שמיסים, גברתי, משלמים על רווחים, נכון? לא ככה? אנשים מרוויחים והם משלמים. לטעמי, אם מרוויחים הרבה, גם צריכים לשלם הרבה. הינה לכם תחום אחד שבו אנשים משלמים מיסים על הפסדיהם, חבר הכנסת נהרי. האנשים השקופים ביותר, הכואבים ביותר, המפסידים ביותר, משלמים את המיסים הכי גבוהים. ככל שאתה חולה יותר, כך אתה צורך תרופות יותר, וכך אתה משלם מס יותר. מהו השלב הבא? אם אנחנו מנצלים את חולשתם של אנשים כדי לקחת מהם כ-2.5 מיליארד שקלים בערך לשנה, אני עדיין מתבסס על תחזית של לפני שנתיים. אנחנו לוקחים מן הציבור, לא ביקשנו שתיתנו להם שום דבר, לא קצבה. אגב, חמלה, הביטוי הזה הוא ביטוי נלוז. אף אחד לא מבקש חמלה. תבואו בהגינות ובלי דעות קדומות, לא צריך את החמלה שלכם. כי אתם לא תומכים במס דיפרנציאלי, אבל מהי רגולציה אם לא היכולת להשתמש במס כזה, שהוא מס עקיף, כדי לכוון את מפת הצרכנות בתוך המדינה שלכם? אז אנחנו, על שני מוצרים אין לנו, יש לנו מס אפס: האחד זה פירות וירקות, מוצדק לאללה, נכון, השני זה יהלומים, אולי יהלומים רפואיים, אני לא יודע. כל השאר, אין. אנחנו אפילו מורידים את המע"מ בצורה קבוצתית על כל המוצרים, אבל על הנושא של תרופות ואביזרי רפואה,

את יודעת כמה עולה כפית כזאת של אדם שלא יכול לאחוז? היא עולה 300 שקלים, כפית מיוחדת, אורתופדית, שצריך לעשות כך, ואני יכול לעשות הדגמה כאן מפה עד להודעה חדשה, כי אני מכיר את הדברים האלה לפני לפנים. אף אחד לא חשב על הדבר. עזרים רפואיים. צדקו חברת הכנסת קארין אלהרר וחברת הכנסת אורלי לוי, אנחנו עוסקים בעצם באותה סוגיה. אנחנו לא סופרים אנשים בכלל, זה לא מעניין אותם אנשים חולים שלוקחים תרופות. לפי מחקר של ארגון הבריאות העולמי, יש הרבה מדינות שאנחנו מאוד רוצים להידמות להן, כמובן ב-OECD, אבל גם בארץ הקפיטליזם, ארצות הברית. ברוב מדינות ארצות הברית המע"מ הוא אפס על תרופות. באותה מדינה קפיטליסטית שעכשיו טראמפ רוצה בכלל להחזיר את אובמה-קר בחזרה, עדיין ברוב המדינות בארצות הברית המע"מ על תרופות הוא אפס,

חוק צרפתי, חוק אמריקני, חוק גרוזיני, כל החוקים האלה הם חשיבה איך אנחנו שורדים, כדי לעשות מה? כי הכול בסופו של דבר הוא אותו הסיפור, קצבת הנכות זו אותה מלחמה כמו הילדים שזקוקים ל-SMA היום. יש 80 ילדים במדינת ישראל שזקוקים לתרופה מצילת חיים, מאושרת על ידי סוכנות התרופות האמריקנית,

עולה הרבה מאוד כסף, זה עולה 2 מיליון שקלים לילד, כדי להציל את חייו. כשמדובר על הילד הפרטי, כל אדם היה נותן את חייו כדי להציל את חייו של ילדו, כי זה הדבר חסר התקנה שקיים. ילדי הדסה נמצאים עדיין באותו מקום. הילדים החולים שנמצאים בבית וצריכים לקבל את חינוכם על ידי "קדימה מדע" אינם מקבלים אותו, בשם התגמולים הנמוכים ביותר למורים. אני בכוונה תחילה מדבר על ילדים, משום שבכל מקרה ילדים קודמים לכל דבר אחר. אז מה אנחנו שווים כחברה, תגידו לי? בשביל מה אנחנו צריכים את זה אם אנחנו איננו מסוגלים להציל את חייו של ילד? ואני יודע לאן הכסף הזה הולך, כי באותו שבוע שדחו את אלה, אני יודע בדיוק לאן הזרימו את הכסף. אני יודע בדיוק. אז אני רוצה להגיד לכם,

עכשיו אנחנו גם עומדים בערבו של הסכם הפשרה עם הנכים, בעניין הנכים, בעניין קצבת הנכים, שהוא הסכם פשרה, בוודאי.

לו הייתי חי בעולם ריק לא הייתי מסכים לפשרה הזאת בשום פנים ואופן, כי זה היה צריך להיות ה-basic income שבמדינות מסוימות נותנים לכל האוכלוסייה, ואני מתנגד לכך. אני חושב שצריך לתת אותה למי שאין לו הכנסה, אין לו הכנסה אחרת, והיא צריכה למלא את מקומה של הקצבה. אבל בינתיים שום דבר, גם בתחום הזה, איננו קורה, כי מילה איננה מילה, ואנחנו עוסקים כאן בממשלה שבה כל אדם שאומר מילה אחת אמת, הוא יתחיל להסמיק באותו זמן. אילן, מה עם תזכיר חוק? אין תזכיר חוק, מאיר. הרי ההתחייבות בחוק הייתה שב-1 בינואר 2018 יתקבל התשלום הראשון, על פי פשרה,

רקובה. אני לא מרגיש נוח עם הפשרה שעשיתי, אבל אני אצטרך לדעת להחליט עכשיו, במציאות הזאת, על מה אני שמח ועל מה אני עצוב, אז אני אומר שזה משמעותי. הם לא יודעים לעמוד במילה, גם אתה יכול לחזור בך. לי אין בעיה לחזור בי, אבל את מבינה, ההשפעה של הסיכוי שאני אחזור בי ממה שסיכמתי איתם איננה גדולה. אני מכיר את המציאות הזאת בחיים שלי. את יודעת, חברת הכנסת אלהרר, מה אני, כוח פוליטי שרוצה לעשות הפגנה המונית, והמונית לא הגיעה, אז לא הלכנו אל המקום הזה. צריך להכיר בכך. לו היינו חסרי אחריות כמו אחרים, היינו אומרים שהמציאות הזאת היא פנטסטית לאופוזיציה, לספור את קיצה של הממשלה הזאת אחורה, אבל יש לנו גם אחריות לאנשים. אז אני אומר לעצמי: כנראה יהיו בחירות בקרוב, יש כאן איזה הישג משמעותי, החורף מגיע, כוח ההתמדה של האנשים ברחובות הולך ומתכלה, הנהגים מתחילים לאבד את הסבלנות. אני אומר: בואו נלך על משהו. ההסתדרות מעורבת באמצע, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם יושב-ראש ההסתדרות בנושא הזה, אם אנחנו לא נראה באופן אמיתי שאנחנו יכולים ב-1 בינואר לתת את התשלום הראשון מארבעה, איך זה יקרה? כבר נובמבר, איך? איך זה יקרה?

קודם כול, הם יכולים. לו היה מדובר על איזה חוק צרפתי, את יודעת שהיו עושים מנאז' א-טרואה ועושים איזה חוק שרוצים. אין פה בעיה. אין שום בעיה. אבל במקרה הזה פשוט אין כנראה שום עניין. הלוא אף אחד לא שואל את עצמו בכלל איך הגענו עד הלום שאנחנו צריכים חוקים. ריבונה של פתח תקווה, למה אני צריך להביא חוק למע"מ אפס על תרופות?

יש מדיניות שאיננה מבינה דבר שהוא כל כך בסיסי, פשוט ואנושי, שאנשים לא צריכים לשלם מיסים על הפסדיהם? זאת איננה זכות בסיסית מוקנית? נא לסיים, בבקשה. אני מסיים, גברתי, כי כל מה שאני אגיד מעכשיו והלאה לא יעשה את העניין יותר טוב. חברים, הגעתם למציאות, ברמת האמינות שלכם, אני מדבר על הממשלה, שלא הייתי קונה מכם קלנועית משומשת. לא מכונית משומשת, לא הייתי קונה מכם קלנועית יד שנייה. תודה רבה, חבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת דב חנין יעלה להציג את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, מס בשיעור אפס על תרופות), התשע"ו 2015, שמוצמדת להצעת החוק של חבר הכנסת גילאון. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת חנין. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. הצעת החוק הזאת שאני מתכבד להביא בפני הכנסת היא הצעת חוק גם מתבקשת, גם צודקת וגם אפשרית לחלוטין. עמיתיי חברי הכנסת, בואו נתחיל מההתחלה. אחת הבעיות הקשות שלנו במערכת הבריאות היא העובדה שבזמן שההוצאות הציבוריות על מערכת הרפואה הציבורית מצטמצמות, ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל צומחת ועולה למעלה. אנחנו מחזיקים בשיאים ביחס לעולם המפותח בשיעור ההוצאה הפרטית על בריאות, אבל אנחנו גם מחזיקים בשיא ביחס למה שהיה כאן, אצלנו בארץ, בעבר, היום, 5.9% מההכנסה הכספית הממוצעת של משק הבית הולכת לבריאות. בעבר הלא-רחוק, 1997, השיעור הזה של ההוצאה הפרטית על בריאות היה 3.9%, זאת אומרת, ההוצאות הפרטיות על בריאות עולות בקצב מהיר במיוחד. והתוצאה, עמיתיי חברי הכנסת, שאנשים חייבים לשלם על בריאות, והם משלמים על בריאות גם כשאין להם לשלם על בריאות. וכאן חבר הכנסת גילאון ואני מציעים בסך הכול הצעה קטנה, הצעה נקודתית קטנה. אם כבר המדינה הסירה את ידיה וגורמת לאנשים לקנות תרופות, לפחות שלא תחייב את התרופות האלה במע"מ. עמיתיי חברי הכנסת, לפי מחקר של ארגון הבריאות העולמי, ישנן מדינות שבהן מס ערך מוסף על תרופות עומד על שיעור אפס. זה המצב בשבדיה.

תגידו לי: שבדיה, מדינה נאורה, סוציאל-דמוקרטית, אבל עמיתיי חברי הכנסת, זה גם המצב ברוב מדינות ארצות הברית, המדינה הקפיטליסטית ביותר. גם מדינות נוספות, עמיתיי חברי הכנסת, ישנן רבות שבהן המס שמוטל על תרופות מופחת בצורה ניכרת לעומת מס ערך מוסף הכללי. למשל, בהולנד שיעור מס ערך מוסף סטנדרטי הוא 19%, והמס על תרופות, 6%. עמיתיי חברי הכנסת, כשאנחנו מדברים על מס ערך מוסף אפס על תרופות אנחנו מדברים על הצלת חיים, אנחנו מדברים על ההפרש שעושה לפעמים לאנשים את המרחק שבין הבלתי-אפשרי לאפשרי. נא לסיים, בבקשה. אני מסיים, גברתי. אבל מה שלא אפשרי לאנשים כשהם צריכים לשלם על תרופות זה כסף קטן עבור המדינה, וכאשר ישנם עודפים תקציביים כל כך גדולים, אדוני סגן שר האוצר, ואני שומע שאולי אפילו יש רעיון להוריד את המע"מ, אני אומר לך: בואו תורידו את המע"מ מהדברים שהכי צריך. איך אומרים אצלנו? העיקר הבריאות. אין דבר יותר חשוב מתרופות. בואו נוריד קודם את המע"מ על תרופות ואחר כך נוריד מע"מ בדברים אחרים.

תודה רבה. ישיב סגן השר יצחק כהן, בבקשה. מה עם קק"ל, איציק? מה עם קק"ל?

תן לו בבקשה להשיב. אנחנו מחכים לתשובתו של סגן השר.

בכיליון עיניים. הכול זה להרוויח זמן. לא להגיד את זה בקול. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני אתייחס למה שחבר הכנסת מאיר כהן אמר לגבי מה שאתמול בריאיון רדיו לגלי צה"ל הסברתי למי שהאזין, מדוע המוסדות הסמי-ממלכתיים, שהיה להם תפקיד חשוב מאוד בהקמת המדינה ופעלו רבות לפני הקמתה של המדינה, אם זה קרן קיימת לישראל,

אם זה ההסתדרות הציונית, אלקין,

תשמע כל מילה, אילן. הוא מסכים איתי.

הוא מסכים איתי. חברת לאחמד טיבי, מה זה קשור? באמת, מה קשור אחמד טיבי? מה קרה? דרך אגב, מאז בג"ץ עדאלה כבר אין יתרון יחסי לשום דבר. מאז שבג"ץ, זה פרשנות לא נכונה.

נכונה.

אבל מאז בג"ץ עדאלה כבר אין יתרון יחסי לשום דבר. רצינו, אבל,

אם היה היתרון היחסי הזה עוד היינו יכולים להגן על זה. לא שיערתם שהרשימה המשותפת תהרוס את אחד המפעלים היפים ביותר בציונות.

זה מפעל מדהים. זה על הגב שלכם. חבר הכנסת כהן, יעקב, זה מפעל מדהים. המפעל הזה עשה רבות ונצורות בהקמת המדינה, אבל אלעזר שטרן, המדינה קמה או לא קמה?

ביקשנו, כמה שלי ידוע, המדינה קמה לפני 70 שנה. אצלכם, יש להם סימן שאלה. שלום, כבוד השר. זה יירשם לדיראון עולם.

אבל אי-אפשר שמדינה בתוך מדינה בתוך מדינה, זה לא עובד, נכון, קארין? לתקן רק עולם במלכות שדי. זה מה שאפשר לתקן, על כל פנים, אני חושב, לחשב מסלול מחדש. רבי מאיר, הכוהן הגדול, מה? חשב מסלול מחדש. בוא נראה אם זה אבן ריחיים על הצוואר או שזה משהו שמסייע. אני חושב שהיה להם תפקיד חשוב, עשו עבודה נהדרת. אני מבין גם את ההתנגדות, בגלל כל מיני חלוקות פנימיות כאלה ואחרות לכל המפלגות. יש עתיד ויתרה על כל החלוקות לקק"ל. אה, יופי.

בהסתדרות הציונית גם לא? אבל תזכור. בסוכנות גם לא? תזכור. יפה, יפה, יפה.

גברתי היושבת-ראש, לפני דקה אמר אחמד טיבי, איך אתם עשיתם,

אתה יודע מה, הקופה שהייתה, אני כבר שנים מתריע, מסתכל עליה בכבוד. אני כבר שנים מתריע שהשכונות הערביות בירושלים, אחמד טיבי, יום אחד ייפול להם אסימון, ילכו לבחירות, ברקת לא יהיה ראש עיר. עכשיו סוף-סוף נפל להם האסימון, מתחילים לחשוב איך מתגברים על הדבר הזה. אז תקשיבו טוב למטיף בשער. לפעמים מבינים אותו, לפעמים לא מבינים אותו. אחרי כמה שנים אומרים: וואי, הוא צדק. טוב, אז לעניין הצעת החוק של ידידי היקר אילן גילאון ודב חנין, חבל שאתה לא מאזין. חברים. רק לרענן את הזיכרון שלכם.

מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על כלל המוצרים והשירותים ועל כל הצרכנים במשק. אוניברסלי. פשטותו ויעילותו של חוק מס ערך מוסף באים לידי ביטוי בכך שנשמר עקרון אחידות המס. כדי לשמור על עיקרון זה של אחידות המס, חוק מס ערך מוסף אינו פוטר ממע"מ טובין או שירותים כלשהם, ובמקרה הנדון, תרופות. בשנים האחרונות התגברו הניסיונות להרחיב את ההטבות הקיימות כיום לעניין מס ערך מוסף, פירות וירקות טריים ואילת, לתחומים נוספים, בטיעון שמע"מ הינו מס רגרסיבי ויש להקל על השכבות החלשות. הדרישה למע"מ דיפרנציאלי כדי לתקן את הרגרסיביות של המס,

הינה טעות. מס ערך מוסף דיפרנציאלי הוא כלי יקר למדיניות חברתית, כי הוא מחלק סכום דומה לעני ולעשיר. כדי לשפר את חלוקת ההכנסות במשק יש כלים רבים וממוקדים יותר: מיסים ישירים, תשלומי העברה, מס הכנסה שלילי והשקעה בהוצאות חברתיות. הצעות החוק פוגעות בכלליותו של חוק מע"מ ומבקשות לתת פטור ממע"מ למוצרים מסוימים, דבר הנוגד את יסודותיו ואישיותו של חוק מס ערך מוסף. פטור ממע"מ לתרופות ייצור אפליה לעומת מוצרים אחרים ועלול להביא לדרישות מצד סקטורים אחרים במשק המעוניינים לקבל פטור ממע"מ למוצרים ספציפיים. ככלל, מדיניות המס של המדינה היא צמצום הטבות מס על מנת להרחיב את בסיס המס. הצעות אלה, אם יתקבלו, פועלות,

זה מה שאמרתי לך גם בפעם הקודמת.

כל שנתיים אתה מחזיר את ההצעה הזאת. כל שנתיים. כל שנתיים אותה הצעה. אילן, תשפר טיפה, תוסיף משהו. על כל פנים, במרבית תכשירי המרשם האזרח משלם לקופת החולים השתתפות עצמית המהווה חלק קטן מעלות התרופות, ולהורדת המע"מ תהיה השפעה קטנה יחסית על הצרכן הסופי. יש לציין כי רוב העסקאות שניתן בגינן שיעור מס אפס הן עסקאות יצוא, וזאת מן הטעם שיצוא אינו מהווה צריכה בישראל, ועסקאות שאין בהן ערך מוסף כלכלי אמיתי, כגון מכירת נכסים מעסק לחברה בתמורה לאמצעי שליטה בחברה וכיוצא בזה. אני לא שומע את עצמי. חברים. הצד השמאלי, בבקשה. סגן השר לא שומע את עצמו. אני יודעת, חבר הכנסת ילין. השמאל מימיננו. במדינות שבהן נהוג ליישם מע"מ דיפרנציאלי כנגד שיעור המס המופחת מונהג בדרך כלל שיעור מס גבוה יותר על שאר העסקאות החייבות כדי לפצות על אובדן ההכנסה בשל ההטבה.

אם ההצעה תאושר, יהיה צורך להעלות את שיעור מס ערך מוסף הכללי כדי לאזן את סך הגבייה. אתה שומע, אילן? עוד קטע קטן שלא קשור, אבל הוא כן קשור. אובדן ההכנסות הצפוי כתוצאה מיישום הצעת החוק מוערך ב-2 מיליארד שקלים בשנה, וזאת ללא השלכות הרוחב הצפויות וללא עלויות התפעול המתחייבות מיישום ההצעה. בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, הממשלה תהיה רשאית לתמוך בהצעות החוק בקריאה ראשונה,

בכפוף לביצועה של פעולה מאזנת כהגדרתה בחוק.

אם אתה תוריד פה, אתה תוסיף שם, לא הרווחת שום דבר. עליזה.

אז לאור האמור, אבקש מחבריי חברי הכנסת, 18% להסיר את הצעות החוק מסדר-היום. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה לסגן השר יצחק כהן. חברים, נא להתיישב להצבעה. כפי שאמרתי, היות שהמכשירים לא תקינים, אנחנו נאלצים להצביע ידנית. אבקש מנציג האופוזיציה חבר הכנסת חיליק בר למנות מטעם האופוזיציה, וחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, מהקואליציה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק הראשונה של חבר הכנסת אילן גילאון, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, מס בשיעור אפס על תרופות), התשע"ז 2017. מי בעד? ירים את ידו.

כמה בעד? מי נגד? ירים את ידו. כולל אותי, כמובן. מי נמנע? אין נמנעים. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת

על תרופות), התשע"ז 2017, לא נתקבלה. אם כן, בעד, 26, נגד, 34, אין נמנעים. הצעת החוק לא התקבלה. ואנחנו עוברים להצעת החוק המוצמדת להצעת חוק זו: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, מס בשיעור אפס על תרופות), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

ירים את ידו.

נא להרים את היד. אנחנו 37, אנחנו צריכים לספר שוב. תוסיפו את קולי, כמובן. מי נמנע? אין נמנעים.

אם כן, בעד, 25, 39 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק שינוי תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת שטרן, עשר דקות לרשותך. הצעת החוק האחרונה. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי השרים, עמיתיי חברי הכנסת וחניכי קורס תלפיות של צבא ההגנה לישראל, אנחנו מברכים אתכם בשם הכנסת. שלום לחניכי קורס תלפיות. ברוכים הבאים. גברתי, אפשר לנתק את האולם, שביציע לא ישמעו אותנו? חברים, אני מבקשת שלא להפריע לחבר הכנסת שטרן לשאת את דבריו. "נפגשנו יחד שוב / החבר'ה משישים ושבע, הייתה תחושה של אין ברירה, היה כבד בלב, ידענו נתגבר, פשוט / עשינו זאת לקבע, שירי לי מולדת משירייך היפים / כמה אהבתי לזמרם ברגעים קשים." חברי השר לוין, פעם חמישית נפגשים פה החבר'ה. ניסינו, חשבנו: יש היגיון בצינון, יש היגיון בסינון. דיברתי עם כמה שרים, אמרו לי: אם תסכים להוריד לשנתיים, כולל שנת, אז יהיה בסדר. אין בסדר. למה אין בסדר? אנחנו יודעים למה. ראש הממשלה, את מה הוא רוצה אצלו? את המצוננים? איזה צינון יש במשרד ראש הממשלה, במשרד שעוסק, ככה כתוב באינטרנט: ייצוג ערוץ טלוויזיה בהליכי חקיקה, ייצוג מפעל בין-לאומי וספק אינטרנט בהסכם חשוב לרשימת קיבולת בין-לאומית, ייצוג שוטף של מפעיל בין-לאומי, טיפול כוללני בהקמת מיזמי מקרקעין גדולים. תגיד, על זה לא צריך צינון? בזה אתה יכול, לא לפני שאתה נכנס לאקווריום של ראש הממשלה, בזה אתה יכול להתעסק כשאתה בתוך האקווריום. אז אנחנו חכמים על אלופים בצה"ל? הבוקר, על אלופים בצה"ל, הבאנו קצת, אמרנו: בוא נגיד שמי שישב בכלא בעבירה שיש עמה קלון לא יוכל לבוא לבניין הזה. מה אמרתם, הקואליציה? שבע שנים מספיק. זה כמעט כמו זמן שאלוף בצה"ל לא יכול להיכנס לבניין הזה. הפכתם את השירות בצה"ל לעבירה שיש עמה קלון, אם אתה אלוף. תגיד, זה הגיוני? זה הגיוני שנגיד, אם אתה דובר צה"ל או דוברת צה"ל, כמו מירי רגב. כמו מי? סגן השר, מירי רגב אמרת? אני לא רוצה להזכיר את השם פה, שלא יחשבו חס וחלילה. אבל נגיד שביום חמישי את מודיעה שאת פורשת, או אתה פורש, כשיש בחירות, וביום שני ראש הממשלה מצטלם איתך. ואגיד לך, השר לוין, כיוון שאתה עונה לי,

איך מפילים עליך את התיקים האלה? אני לוקח את זה בשמחה. לא לא לא, אני יודע איך אתה לוקח את זה. תעזוב.

את זה, בשמחה. אשאל אותך:

אלי שרביט, אתה יודע מה הוא עושה? יעקב ברק? אגלה לך: אלי שרביט הוא מפקד זרוע הים, יעקב ברק הוא מפקד זרוע היבשה. אתה לא מכיר את השמות האלה. אני אומר לך ש-90% מהשולחן הזה פה לא מכירים את השמות. אבל מה אתם פוחדים?

שחס וחלילה יבוא מישהו שלא קם בבוקר: מודה אני לפניך, אדוני ראש הממשלה, שאישרת לי להתמודד, ואני מבטיח שאצמק את המוח כדי שאגיד כל דבר, מה שאתה תגיד לי לעשות אני אעשה. ואלוף בצה"ל לא יכול להיות, כי אולי יש לו עמדה משלו, אולי יש לו דעה משלו. איך אין לכם בושה לשים על אלופים בצה"ל, אתה יודע כמה זמן הם לא יכולים להתמודד בממוצע? חמש שנים.

כמו שבע שנים, אסיר שישב בכלא על עבירה שיש עמה קלון. סגן שר הביטחון, איך אתה מסתכל להם בעיניים? הרי הם מסתכלים, מה שעשית, אמרת להם להסתכל על הפקודים שלהם ולהגיד להם: המפקדים שלכם חשודים שהם נותנים לכם פקודות שאולי יש עימן קלון. אתה יכול להיות החשב הכללי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אין עליך צינון של יום. אלעזר, התמימות שלך הורסת אותי. יושב-ראש הקואליציה אמר שהם כולם נעשים שמאלנים ברגע שהם נעשים אלופים. נכון, זאת הבעיה.

לא, אבל זה אותו דבר. הדרגות הורגות להם את הראש. מכיוון שהם קצת לומדים,

אז אולי הם גם עלולים, אם הם היו אלופים בצה"ל, שבזכות זה ראש הממשלה,

סליחה. בזכות זה שהם אלופים בצה"ל ראש הממשלה יכול להיות מתוק מול החמוצים. הם בצה"ל,

זה לא שהם נהיים שמאלנים, הם נהיים חמוצים. הם נהיים נורמליים.

אם אתה מגדיל את הראש, אם אתה לוקח אחריות על הכתפיים, אם אתה גורם שלמדינה הזאת יהיה טוב, אם אתה גורם שאנשים יוכלו לעשות שחיתות בצוללות, לאפשר להם את המעטפת הזאת, או אם אתה אחרי זה יכול לפקד על הצוללות, אתה נהיה חמוץ. אתה נהיה חמוץ. ויושב פה השר לשעבר יעקב פרי, גם הוא חמוץ. הוא היה ראש השב"כ, אז הוא גם כן כבר חמוץ, אבל הוא גם כן לא יכול להתמודד. אליבא דביטן הוא שמאלן. שמאלן, נכון. בגלל שהוא היה ראש השב"כ, אז אוטומטית הוא נהיה שמאלן. אלעזר, מה לגבי החוקרים? אבל אני עכשיו אומר באמת, השר לוין, השר לוין. אנחנו לא רוצים לענות את עצמנו,

באמת. אתה בחור ישר, אני חושב.

אם לראש הממשלה יש שריטה של צינון, או פחד, או לא-יודע-מה, איך האנשים שעובדים אצלו בתוך האקווריום יכולים לא עם צינון של יום, בלי צינון של אף יום לייצג את הממשלה בעולם ולייצג באותו זמן מספנה ומשא ומתן קואליציוני? תגיד, איך השערות שלכם לא סומרות? ובאותו זמן לזרוק לפינה אלופים, ראשי שב"כ, מה שאתם רוצים. עכשיו, אני יודע,

אם אני עכשיו לוקח את הקואליציה ועושה שם הצבעה, הרי למה ירדתי לשנתיים? בגלל ששר בכיר שהיה מעורב בגיבוש החוק אמר לי: אם זה יהיה שנתיים אנחנו בעד.

שאלה אותי חברת הכנסת יחימוביץ: למה הסכמת לרדת לשנתיים? אמרתי לה: בגלל ששר מהממשלה, תדע את האמת, בא אליי ואמר לי: אני מרגיש לא נוח, בגלל שזה באמת גם חוק שאנחנו, חברי הכנסת, אסור לנו לחוקק אותו, בגלל שזה באמת צריך ללכת לבג"ץ, המוסד שאתה אוהב. אל תתפלא, אני אלך לבג"ץ, תשמע פה, אני אלך לבג"ץ.

בגלל שלא יכול להיות שאנחנו שומרים על עצמנו, לא באמצעות רוב, הלוואי שזה היה באמצעות רוב ששומר על עצמו, באמצעות אחד שרוצה לשמור על עצמו. אז אנחנו מחוקקים חוקים, מונעים מאנשים, פוגעים ברמה של הבניין הזה. הלוואי שהיינו עושים ממוצע של החבר'ה שיושבים שם, התלפיונים, עם מה שיושב פה והיינו מגיעים לרמה הזאת,

חצי מהם, כאילו. אנחנו בזה פוגעים. אנחנו בזה פוגעים. עכשיו, מה אני אומר?

תטען, למה אנחנו, אני אלך לבג"ץ, כבר אמרתי את זה לא פעם אחת, על הגיור, על כל מה שאתם אומרים: העם אמר את דברו. העם לא אמר את דברו, מיעוט שבמיעוט אומר את דברו, אבל יש קואליציה שמה שהיא צריכה לראות זה לא טובת העם אלא להחזיק את עצמה, לשמור על המקום שלה, ואחרי זה אתם צועקים: העם אמר את דברו. הינה אני אומר לך: אני הלכתי לבג"ץ, אני אלך עוד פעם לבג"ץ. לא שאני לא יודע להפסיד, זה לא הפסד. מה שאתם עושים פה ואתם אומרים: הקואליציה ניצחה, זה לא ניצחון, זה לא העם רוצה. אבל יבוא יום ואתם תשלמו על זה. אבל מה שאני שואל בחוק הזה, איך אנחנו בזמנים?

אבל מה שאני שואל בחוק הזה, תראה, יושב פה הרב אלי ומכיר את פרשת השבוע. אני חושב שגם אתה מכיר. קראנו על אברהם במשא ומתן על אנשי סדום: אם יהיו 50, אם יהיו 45, אם יהיו 40, נכון? למה משווה אותנו, ראש הממשלה, את האלופים? אנחנו אמרנו: נוריד משלוש, נוריד לשנתיים וחצי, נוריד לשנתיים. חשבנו: אוקיי, אז בואו נעביר את זה. חשבנו שראש הממשלה יגיד: אם יהיו שנתיים איך אני אגיד? לא אשמיד את העיר בעבור כמה וכמה צדיקים? אבל זה לא עזר. ירדנו לשנתיים ונפגשנו שוב החבר'ה

עלית לשנתיים. לא. ירדתי. ירדתי, עמר. ירדתי לשנתיים.

ירדתי לשנתיים. נכון, אתה צודק, ממה שצריך להיות. נא לסיים, בבקשה. רק אתה פה, אז אני מתנצל שאני צריך לשאול אותך. אני מקווה שאני לא מקנא בך, בזה שאתה צריך לענות. תקנא, זה דווקא תשובות טובות מאוד. יש לך תשובות טובות מאוד? אתה מאמין בתשובות שאתה נותן? רק תשמע בלי להפריע. אם אתה תגיד לי, אני אגיד לך ככה אני יורד. נא לסיים, בבקשה. אם אתה תגיד לי, באמת אבל, דוגרי, שאתה תאמין בתשובות שאתה תיתן לי, אז אני, למרות שזו כבר הפעם החמישית שאני עולה לפה, כמו הגיור. גם על הגיור הרי יש לך תשובה טובה ואתה חושב כמוני, את זה אני יודע.

אם גם על הנושא הזה, שאולי אני יודע מה אתה חושב,

משפט אחרון,

חבר הכנסת שטרן. יש לנו עוד ערב ארוך. אני רק אומר לך, אתה עכשיו תענה לי, אני מחכה לשמוע את התשובה, אולי יהיה משהו חדש. אבל אני אומר לך בשורה התחתונה,

אולי גם תענה לי, איך אנשים, לפני שראש הממשלה לא אשם,

לא נאשם,

לא נאשם. אחרי שאמרתי את זה, חבר

איך אנשים בלשכה שלו יכולים לעמוד באותו זמן, לייצג חברה גרמנית, ואלופים בצה"ל לא יכולים אחרי שנתיים להתמודד לכנסת.

אני מודה לך, תודה. ישיב, בשם ראש הממשלה, השר יריב לוין, בבקשה.

אדוני השר, מנכ"ל משרד ממשלתי מורשע יכול להיות יום אחד מנכ"ל משרד ויום למחרת חבר כנסת? מורשע, אני אומר לך. מורשע. בבקשה, אדוני השר. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, קודם כול, אנא גברתי, להרגיע את חבר הכנסת כהן, הוא כל כך מודאג. הוא שמע "בשם ראש הממשלה". תאמינו לי, יכול להיות הרבה יותר גרוע מנתניהו, אבל בשלב הזה אין סכנה כזאת, אז הכול בסדר. אני עולה חדש, תתרגם לי את זה.

אתה אומר: זה גרוע אבל יכול להיות יותר גרוע? רגע, תן לי להבין. אמרת ראש הממשלה, חבר הכנסת חיים ילין, זה לא דו-שיח. אני אגיד לך משהו. עכשיו אני באמת חושב שאתה מתכוון למה שאמרת.

נמצאים פה, באמת, חניכי קורס תלפיות, ואני מברך אותם. אז אני יכול להגיד לך שמה לעשות,

בצבא, הייתי איש מודיעין. במודיעין מלמדים אותך לנסות לראות את הדברים דרך העיניים של הצד השני. אם זה לא היה מובן אני מקווה שעכשיו זה ברור.

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להודות לחבר הכנסת שטרן. באמת להודות לו. השיעור שאתה נתת כאן בדמוקרטיה הוא באמת מופת, וצריך לומר את האמת, הוא גם ייחודי. הוא גם ייחודי.

הרי את מכירה אותי, חברת הכנסת אלהרר. לא יהיה דבר שאני לא אענה עליו. אבל אני מוכרח להגיד,

שבניגוד לפעמים הקודמות, שדיברנו הרבה לגוף החוק, ואני אחזור על הדברים שאמרתי אז, חבר הכנסת פרי כבר עושה לי כן,

הוא כבר שמע את זה כמה פעמים, הפעם היה חידוש גדול. אני חושב שקיבלנו כאן שיעור בדמוקרטיה, פשוט שיעור מדהים.

הדמוקרטיה על פי השמאל הישראלי: עומד חבר כנסת מעל לדוכן בפרלמנט, דבר שאין לו אח ורע באף מדינה בעולם, ופשוט מאיים על חברי הכנסת ואומר לנו בשיא החוצפה, צריך לומר, במין חינוך ציני כזה, אולי מתנשא, אפילו: מי אתם בכלל? מי זה הציבור שבחר בנו? מי הם חברי הכנסת הנבערים שמייצגים את הרוב בציבור הזה? מה זו בכלל קואליציה? כאילו זה איזה אוסף של אנשים שבמקרה עברו ברחוב ועכשיו יושבים כאן ומקבלים החלטות. מי כל אלה? מי כל אלה?

אמרתי לך, היה לנו הסכם, חבר הכנסת שטרן: אתה לא מפריע לי. אני עונה לך על הכול, אבל אתה לא מפריע לי. מהם כל הדברים המוזרים האלה שמתרחשים בדמוקרטיה ובפרלמנט? אני מאיים עליכם: אתם לא תעשו מה שאני חושב, למרות שאני לא הצלחתי לזכות ברוב לדעות שלי, אני אלך לבג"ץ, ושם יכפו עליכם את הערכים שלי ואת הדעות שלי. איזה מין דמוקרטיה זו? חרפה. עכשיו אני אומר לך את האמת, חבר הכנסת שטרן: אני רוצה להודות לך באמת מקרב לב. אתה יודע, בזמן האחרון מלאכתי נעשית קלה. שאלו אותי כל הזמן: איך אתה יודע שבבית המשפט העליון יש רוב מוחלט לשמאל, בניגוד למה שמשתקף כאן, בפרלמנט? אמרו לי: מה, הצבת שם קלפי? מה, ראית איך אנשים מצביעים? אז פעם הייתה לי תשובה מסובכת. הייתי צריך להגיד לאנשים: קוראים את פסקי הדין, רואים מה כתוב בהם, רואים מהן העמדות של השופטים ואחר כך גם יודעים את השקפת עולמם. אבל בזמן האחרון אין בזה צורך בכלל. קודם, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, כבוד השופטת בדימוס נאור, מונעת השתתפות, בפעם הראשונה, של שופט בית משפט עליון בטקס ממלכתי, בניגוד לפרוטוקול, בניגוד לכל הכללים,

רק בגלל המיקום של הטקס ביהודה ושומרון והנושא של הטקס,

עכשיו מופיע כאן חבר הכנסת שטרן ופשוט קורע את כל המסכות, חושף את כל האמת כפי שהיא. יש בחירות, יש דמוקרטיה, יש פרלמנט שנבחר, יש רוב קואליציוני, חבר הכנסת מיקי לוי. ויש השמאל הישראלי, שאתה מייצג אותו, ושופטי בג"ץ, שכופים את עמדתם על כלל הציבור.

חברים, תנו לשר לסיים, בבקשה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מפריע. חבר הכנסת שטרן, אל תאיים. לך לאן שאתה רוצה, ואני מבטיח לך שהיום שבו אנחנו נשנה את האיוולת הזאת הולך ומתקרב, וככל שאתה תאמר דברים ותעשה דברים כפי שעשית כאן, תיקל עלינו המלאכה לגייס את הרוב הדרוש לעניין הזה. עכשיו אני אומר לך לגופו של עניין במשפט קצר, ואסיים. למה אתה מפחד מקציני צה"ל שייכנסו לפוליטיקה?

אני אומר לגופו של עניין,

משפט אחד, כי חבריי, איך אומרים, גייסו כבר את הרוב ורוצים שאני אסיים. אז אני אומר במשפט אחד, כי בכל זאת, תשובה צריכה להיות. תראו את הצביעות. אפשר הרי לבוא ולומר עמדה עקרונית, כמו שהייתה לחבר הכנסת שטרן עד היום: מה פתאום צינון לקציני הצבא? בסדר? איך אמרת כאן? לא צריך צינון פה, אז לא צריך גם שם. נניח. אבל תראו את האמת, עכשיו כבר אין ויכוח עקרוני בכלל. גם אתה בהצעת החוק שלך רוצה צינון,

אתה החלטת ששלוש שנים לא טוב, שנתיים מספיק טוב. תאמין לי, חבר הכנסת שטרן, לא הבנתי למה, לא היה בדל של טיעון בנאום שלך למה נחוץ השינוי הזה, כי אם העיקרון מקובל, מה זה משנה אם זה שנתיים או שלוש, ולמה שנתיים זה טוב ושלוש זה רע? את זה בכלל לא אמרת. לא צריך צינון בכלל. עכשיו אני אומר לך עוד דבר. בפעם הקודמת לא רק שאמרת שצריך צינון, תתאמו עמדות שם, בסיעת יש עתיד, יושב-ראש המפלגה לא אוהב שיש חילוקי דעות בסיעה, תתאמו, אתה אמרת בפעם הקודמת אני אזכיר לך, שטוב שיהיה צינון לעוד גורמים, לעוד בעלי תפקידים. אמרתי לך אז: בו תציע את ההצעה הזאת. אני עדיין מחכה לה. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מעוניין להגיב. אני רוצה להתנצל בפני הבית הזה שיצרתי עוד פעם במה לשר לוין להשתלח בבית המשפט העליון. אבל מצד שני,

כי אתה לא מפסיד הזדמנות להשתלח בבית המשפט העליון, אז היית מוצא את ההזדמנות בכל מקרה. אני רוצה להגיד לך משהו: נפגשתי עם ראש הממשלה, דיברתי איתו. הוא אמר לי: נעשה צינון גם לאחרים. זה ראש הממשלה שכל יומיים מעיר אותנו עם יוזמה חדשה איך להגן על עצמו, כל פעם הוא מוצא חבר כנסת אחר, שולח אותו או אותה להציע הצעה.

מול העוול הזה הוא לא היה יכול לשלוח מישהו להגיד: אוקיי, תעשו צינון נורמלי? אבל מה אתה אומר לי? אני הייתי בעד צינון. נכון. אתה יודע כמה צינון יש על פקיד בכיר במשרד האוצר שהולך לעבוד בבנק לאומי? אתה יודע כמה יש על הממונה על הביטוח שהולך לחברת ביטוח? שנה, וגם זה בקושי. אין שנה. אלופים בצה"ל, שלוש או חמש שנים. מה הם עשו לך? מה הם עושים לחלק מהקואליציה אני מבין. הם לא יודעים איך נראה אלוף, הם לא יודעים איך נראה לוחם. אבל אתה שמעת על זה, ראית בטלוויזיה לוחמים. ראית בטלוויזיה לוחמים. מה הם עשו רע לעם ישראל? תענה על השאלה ששאלתי אותך. אתה צודק. אני חושב שהקואליציה הזאת, בגלל הצינון, נראית כמו שהיא נראית, אחרת היו יושבים בכלל בבניין הזה, אני מקווה גם אצלנו, ואני מקווה שגם ישבו, אנשים יותר טובים. אבל הבטחת שתענה לי לעניין. לא ענית לי למה באקווריום של ראש הממשלה אין צינון של יום, לא של שנייה, באותו זמן גם מייצגים את הממשלה בארץ ובעולם, וגם מייצגים ערוצי טלוויזיה, חברות בנייה, הכול בתוך משרד ראש הממשלה, בלי צינון של שנייה. בזה, השר לוין, לא רק אתה צריך להתבייש, גם אני. כי האקווריום ההוא הוא משרד ראש הממשלה גם שלי, ואני מתבייש שכך נראה האקווריום של ראש הממשלה שלי.

תודה רבה. חברים, אנחנו עוברים להצבעה. יואילו בטובם שני המונים, חבר הכנסת חיליק בר וחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, למנות את המצביעים. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק שינוי תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת.

ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו, בבקשה. מי נמנע? אין נמנעים.

אם כן, בעד,

33 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה לסדר-היום: אי-העברה תקציבית מסכנת את חיי הנשים בישראל, מס' 7921, 7936, 7947, 7969

חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, 19 נשים ב-2014, 18 נשים ב-2015, 18 נשים ב-2016, נרצחו. ב-2017, זה תלוי בנו. תופעת האלימות במשפחה כלפי נשים בחברה הישראלית היא נגע שהולך וגובר מדי שנה. הבעיה הסלימה עד כדי כך שהקימו ועדה ב-2014. שנתיים לקח, אך זה הגיע, היא הגישה את המלצותיה, ואכן, ועדת השרים קיבלה את ההמלצה. אך חודשים ארוכים, ארוכים מדי, שהתוכנית למאבק באלימות במשפחה לא מתקדמת ולא מתבצעת אלא הופכת להיות כאבן שמונחת על השולחן. חוסר תקציב? אני אגיד לכם מה זה חוסר תקציב. כי זה בלי תירוצים, ובלי הסברים, ובלי סיפורי מעשיות. התוכנית הזאת לא מיושמת כי אנחנו הנשים, נישה. נישה עבורכם. גברתי היושבת-ראש, אנחנו מסיבת עיתונאים עבור ראש הממשלה ביום האישה הבין-לאומי, אחרי טראמפ ובעיות הקואליציה. אנחנו רק בתחתית הרשימה. נישה זו לא מילה, נישה זו מציאות של אלימות כואבת. אי-העברת תקציבים לתוכנית מסכנת את חיי הנשים בישראל, וזה שהממשלה עצמה לא מיישמת תוכנית שהיא אימצה, זלזול וכשל תפקודי של הממשלה.

המחוקקים, לעמוד מהצד כשבכל רגע שאנחנו לא מבצעים את התוכנית עלול לקרות אסון. מי יגן על אישה מוכה, אישה שלוקחים ממנה את החירות הכלכלית, את הכבוד עצמי, אישה שעומדת חסרת אונים,

אל מול העובדת הסוציאלית? אני קוראת מכאן לכל חברות וחברי הכנסת שנושא זה יעלה בסדר העדיפויות. התוכנית למניעת אלימות במשפחה צריכה לצאת לדרך. אני מזכירה לכם שכל יום שעובר והתוכנית לא מיושמת, כל יום שעובר והממשלה לא מסוגלת ליישם את ההחלטה שלה, ייתכן שאנחנו גוזרים גזר דין מוות על אישה נוספת. אז אבקש בבקשה להעביר לדיון דחוף בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

תודה רבה, חברת הכנסת פדידה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. קודם כול, גברתי היושבת-ראש, מזכירת הכנסת, אני מבקש לברך את חברתי חברת הכנסת פדידה על העלייה הראשונה שלה לדוכן הזה. שיהיה בהצלחה. עשית את זה בחן רב, קצת יותר עוצמתית, אבל זה היה יפה בשביל הפעם הראשונה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אי-העברה תקציבית מסכנת את חיי הנשים. עד אמצע השנה הנוכחית נרצחו 17 נשים בידי בני זוגן. חדשות לבקרים אנחנו נחשפים למקרים קשים של אלימות במשפחה, אלימות כלפי ילדים ואלימות כלפי נשים, ואני מכיר את זה היטב מהכובע הקודם שלי, ובחברה בריאה אסור לעבור על כך לסדר-היום. כנגד תופעות קשות אלו עלינו לעשות מעשה, וכשאני אומר מעשה, זה כמובן עולה כסף. אז נכון, הממשלה אישרה תוכנית לאומית נגד אלימות במשפחה, אישרה, אבל לא תקצבה. מה אכפת לה לאשר? אישרת תקציב ולא תקצבת, לא אישרת. המילים כרגע הן ללא יכולת להפוך אותן למציאות. והרי על מה אנחנו מדברים פה? תוכנית חומש בנושא שעלותה מוערכת ב-50 מיליון שקלים לשנה בסך הכול. ובכמה אתם מתקצבים אותה? במה הממשלה הזאת משקיעה אם לא בעצמה? התוכנית המדוברת פרוסה על פני חמש שנים, ועלותה מוערכת ב-250 מיליון שקלים, כלומר 50 מיליון שקלים לשנה. להבנתי, התקצוב של התוכנית יועמד על סך 12 מיליון שקלים. הרי זה לעג לרש. אותם מיליוני שקלים, להבנתי, עוד לפני התוכנית צבועים למטרה הזאת, גם בנושאים שנוגעים לאלימות במשפחה, וזה אומר שלא רק להגנת אותן נשים. אין גבול לציניות של הממשלה הזאת. אתם לא רק עושים צחוק מעצמכם, אתם עושים צחוק מהציבור. התוכנית הזאת היא חשובה ומבורכת. היא כוללת בין היתר מנגנון לאומי לתיאום בין-משרדי, פתיחת מרכזי סיוע אזוריים לקליטת מקרי חירום במתכונת של 24/7, הקמת מערך משטרתי מיוחד שיטפל באלימות במשפחה, פתיחת מעונות נוספים לגברים מכים, הענקת סל שיקום לנשים שיצאו ממעונות לנשים מוכות. אחת ההמלצות החשובות היא שיתאפשר להעביר מידע, כגון רישום פלילי, חיסיון רפואי וחיסיון טיפולי בין הגופים השונים האמונים על הטיפול במקרים האלה. ועל מה אנחנו מדברים, חברים? 20 מיליארד שקל עודפי גבייה. 20 מיליארד שקל. אלוהים, אתם לא יכולים לתת 50 מיליון שקל להצלת ילדים ונשים מוכות, להגביל את האלימות במשפחה? אני במספרים מצוי, אל תספרו לי סיפורים. זה פשוט וקל. כשראש הממשלה רוצה לתת 200 מיליון שקל ליהודה ושומרון, ואני מצדד בכך כל זמן שיהודים גרים שם וצריך להגן על חייהם, זה נעשה. אבל להציל נשים מוכות וילדים חסרי ישע זה בלתי אפשרי? איפה אתם? חבריי מהקואליציה ומהאופוזיציה, מדובר פה על הצלת חייהן של נשים וילדים. אתם יכולים למנוע את הרצח הבא, אתם, חבריי מהכיסאות הריקים בצד ימין של האולם ובצד שמאל שלי. לצערי, ביום ראשון האחרון התנגדה הממשלה להצעת החוק שלי, שמכניסה לסל העבירות שבגינן ניתן לעצור אדם עוד טרם הגשת כתב אישום גם עבירות קשות ומזעזעות של אלימות במשפחה. צר לי על כך, אבל אני לא מופתע. לממשלה הזאת, שעוסקת מבוקר עד ערב בביצור שלטונה ובאחיזה בקרנות המזבח, אין זמן לעסוק בענייני ציבור. חצי דקה ואני מסיים, גברתי, אני יודע שעברתי.

אם לא די בכך, הרי שהבוקר פורסם כי השרים המרכיבים את הוועדה למיגור האלימות במשפחה מסרבים להגיע לדיון מעקב שצפוי להתקיים בעוד שבועיים ימים בכנסת סביב יישום, או יותר נכון אי-יישום, התוכנית הממשלתית למיגור באלימות. השרים לא רוצים להגיע. ואני פונה אליכם, שרי הממשלה: מילא אתם מזלזלים בכנסת, אבל כמה אפשר לזלזל בציבור? אני מבקש שזה יעבור לוועדת הכספים.

חבר הכנסת מרדכי יוגב, בבקשה.

בלי השוט של ועדת כספים לא יקרה כלום. אני רוצה לפנים והגנת הסביבה. תודה. חמש דקות. שלוש?

גברתי היושבת-ראש, אדוני שר הבריאות, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, גם אני הצטרפתי לחברתי חברת הכנסת החדשה לאה פדידה, גם מצד שמצאנו בעברנו המשותף עבודת חסד גדולה במקום שבו היא גרה, בחיפה, ואני רוצה לומר את הדברים כפי שחשתי אותם. באמת הממשלה כבר הרימה את הכפפה, וועדה בין-משרדית מיוחדת כבר ישבה על הנושא והגישה תוכנית חומש לאומית למניעת רצח נשים ואלימות במשפחה. התוכנית המפורטת נערכה כבר ואוגדה והוגשה לממשלה ואושרה בוועדת שרים.

כדרכן של תוכניות,

"החליט" ו"עשה", עדיין הכסף לא זז. אני ער לזה בעוד כמה דברים, אבל כאן אנחנו עוסקים כרגע בנושא הזה. ואכן אנחנו מוצאים, בעיקר בקרב האוכלוסיות החלשות, גם באוכלוסייה הערבית, אבל גם באוכלוסיות של עולים וגם במקומות אחרים, רצח של נשים בהיקף יותר גדול, ואכן, כיצד נוכל לומר שידנו לא שפכה את הדם הזה? מיקי, למה אתה מפריע לי? אני רוצה לעזור לך.

אי-אפשר להתעלם ממציאות שבה יש אלימות בכלל ואלימות בתוך המשפחה בפרט, ובין היתר, אין כסף אולי כי אנחנו משקיעים הרבה באכיפה, הרבה במשטרה ובבתי הסוהר, ואני חושב שיש צורך להשקיע גם, להתחיל בחינוך. קל לומר: אין כסף. על זה אמרו חכמים: יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה. ועדיף להשקיע יותר כסף במניעה ובחינוך, ובעיקר בחינוך, מאשר להשקיע פי כמה בענישה, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. רצח כזה של אישה הורס גם משפחה, בין שהוא בידי בעלה ובין שהוא בידי אחר, והילדים נשארים יתומים. יחד עם שאר מגישי ההצעה לסדר-היום, אני מבקש באמת להבין מדוע התוכנית איננה מתקדמת. מדוע כאשר יש עלייה בהיקף הירצחן של נשים לא ראוי היה שלמשימה החשובה הזאת אכן יוקצו כספים ויבוצעו? ושוב, אני רוצה לציין עוד נקודה אחת, בוודאי שר הבריאות יבין אותי היטב: שהתוכנית תכלול גם מרכיבים של חיזוק החוסן המשפחתי, אדוני השר, שיהיו בתוכנית גם מרכיבים של חיזוק ערכי המשפחה, משום שאנחנו עדים בעת האחרונה להחלשה של התא המשפחתי בכל מיני נסיבות, והמשפחה היא התא הבסיסי החשוב ביותר, לא רק בעם ישראל, מאז ומתמיד, אלא בעולם כולו. אני מצפה שממשלת ישראל תיקח את הדבר, תשים את הכסף במקום הנכון, בשורה התקציבית הנכונה, גם תחנך לחיזוק וחוסן התא המשפחתי וגם למניעת האלימות, ובכך נמשיך את שרשרת הדורות, תודה. של המשפחה ועם ישראל, ואני מקווה שנציל ולו אישה אחת, וגם בזה יבוא שכרנו בשכרה של ממשלת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. אם כך, אנחנו נצביע על העברת, אין תשובת שר, יש תשובה. אני, היושב-ראש לא מאשר. זאת אומרת

אם כך, ההצעה תועבר לדיון בוועדת הפנים. אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום, בנושא: התערבות שגרירויות וארגונים בין-לאומיים שונים בחקיקה ישראלית, מס' 7986 ו-7993.

שלוש דקות לרשותך. כאן השר ליצמן יוכל להשיב על ההצעה לסדר-היום. יש כאן אישור של היושב-ראש. לנושא הזה הוא מרשה לך. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת,

חדשות לבקרים עסקנו כאן בנושא הזה של ועדת חקירה שביקשנו להקים, אני ביקשתי להקים, על מעורבות מדינית של מדינות זרות, של אישיויות מדיניות זרות, במימון ארגונים פה, במדינת ישראל, שפועלים נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל. רק השבוע נחשפנו לכך, בהמשך למסמכים שהוגשו לרשם העמותות, שבין היתר שגרירות שווייץ,

העבירה 31,000 שקלים למוקד לפליטים ומהגרים כדי להפיק סרטון נגד חוק הפיקדון שחוקקה הכנסת.

צריך להבין מה המשמעות: המשמעות היא ששגרירות של מדינה זרה מקצה משאבים כדי לפעול נגד חוקים שאנחנו מחוקקים כאן. ופה יש כאלה שמגלגלים את עיניהם לשמיים ואומרים: מה הבעיה? מה פתאום? הכול זה לטובת זכויות האזרח. אני אומר לכם, חבריי: חייב להיות פיקוח הדוק על תרומות שמדינות זרות מעבירות לעמותות כאן, ומה האינטרסים שאותן תרומות מובילות לאותן עמותות, ולאן זה גורר את הדיון כאן. אני בטוח שבפרלמנט השווייצרי לא היו שמחים אם מדינת ישראל הייתה מעבירה תרומה לעמותה שפועלת בשווייץ כדי שזו תפעל נגד חקיקה שחוקק הפרלמנט השוויצרי, והדוגמאות לכך עוד רבות. אני פשוט לא מצליח להבין את ההתנגדות של חלק מחבריי בבית לעשות חוקים בדומה לחוק סוכן זר שקיים בקונגרס האמריקני, שמאפשר פיקוח על המשמעות של כל כסף שמדינה זרה מעבירה לקבוצה או לארגון מסוים בתוך אותה מדינה.

בהקשר הזה, גם לנושא אחר שאני חייב להעלות פה: אנחנו גילינו גם כן, אחרי שגילינו שבאוניברסיטת בן גוריון החליטה הנשיאה לתת פטור מפסיכומטרי לסטודנטים ערבים בלבד,

אין סטודנטים חיילים משוחררים או סטודנטים חיילים בודדים או סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך שצריכים את אותו פטור מפסיכומטרי, נתנה את זה רק לקבוצה דתית מסוימת. אני חושב שיש פה אפליה לשמה, עכשיו עוד נחשף בערוץ 20, בתוכנית שלהם, יש תוכנית שנקראת "לפני כולם" נחשף שאוניברסיטת בר אילן אסרה חלוקת ספרונים שעמותת אם תרצו מחלקת באוניברסיטה על אותה חרטא נכבה, שחושפת את השקרים ואת השקר באותו נרטיב שקרי שמנסים לקדם כאילו יום העצמאות הוא יום נכבה.

אם הנרטיב הפוליטי הזה, של אותה נכבה, שפועל לחיסול מדינת ישראל, אסור לעמותה לחשוף את השקרים, כשזה קורה בחלוקה בתוך אוניברסיטה ישראלית, אז אני כבר לא מצליח להבין מה קורה כאן, ואני לא מבין מה קורה למערכת ההשכלה הגבוהה, שמאפשרת לאיזשהו נרטיב שקרי אחד מסלול חופשי ומוגן, תודה רבה. בעוד מי שמנסה להתמודד, אני מייד מסיים,

מי שמנסה להתמודד עם אותו עניין ולחשוף את השקרים שבעניין הזה, אז זה, אסור. אז אי-אפשר לדבר על חופש ביטוי לצד אחד, אי-אפשר לדבר על פטור מפסיכומטרי רק לקבוצה אחת. ואם מדברים על שוויון ומדברים על חופש ביטוי, זה נוגע לכולם,

גם לחיילים משוחררים וגם למילואימניקים.

חברת הכנסת ברקו, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אנחנו גילינו שאת שווייץ מאוד מעניין מה שקורה כאן, ולא רק שווייץ, שמעבירה כאן כספים לארגונים חתרניים נגד מדינת ישראל ונגד ממשלה נבחרת באופן דמוקרטי, אלא עוד עמותות ומדינות כמו ספרד, שבדיה, דנמרק. כולם מתעניינים במה שקורה פה, אבל תמיד זה עובד נגד המדינה, נגד מדינת ישראל. החתרנות הזאת באה לידי ביטוי בפעילות BDS, בוועד נגד עינויים, הם כל כך מוטרדים, אז הם תורמים לעמותות של הוועד נגד עינויים. שילכו לבחון את העינויים ברשות הפלסטינית, במקום שמענים עיתונאים שלא ידווחו על מה שקורה שם, או בעזה,

זה כמובן לא קורה, או שוברים שתיקה, או "זוכרות" אלה שלא זוכרות את ההיסטוריה באמת ועובדות נגד המדינה, כל מיני מוקדים וכל מיני ארגונים.

מה מסתתר מאחורי זה? פעילות BDS, אנטישמיות לשמה. שיאכפו את החוקים שהם דורשים על עצמם, כי הלוא אנחנו לא יכולים להקים ארגונים מקבילים במדינות האלה. ואולי זה צריך להיות מבחן: מה שאנחנו לא יכולים לעשות שם, הם לא יוכלו לעשות פה. ואולי לאמץ את ה-FARA של ארצות הברית, שמכניסים אנשים לכלא על אי-דיווח, על אי-שקיפות, על מעורבות ושימוש בכסף זר. אותו דבר לגבי אירופה, האיחוד האירופי, שהכניס השנה 100 מיליון דולר לשטח מדינת ישראל לכל מיני ארגונים ועמותות כדי לעבוד נגד מדינת ישראל. שוב, מה מנחה אותם? אנטישמיות לשמה. יש לנו עכשיו להקה של מעודדים מהרשימה המשותפת שנמצאת בבריסל, ובאה לאיחוד האירופי וקוראת ל-BDS נגד מדינת ישראל, ושוב השימוש בדרכון הדיפלומטי, ובחסינות הדיפלומטית, ובחסינות של חברי כנסת, לעבוד נגד מדינת ישראל. אני לא מעלה על הדעת שחברי קונגרס היו נוהגים כך, לא מעלה על הדעת שמישהו היה מגיש עתירה וחופר נגד הלגיטימציה של דרג נבחר במדינת ישראל, ודורש לשחרר גופות של טרוריסטים בלי לדרוש את הגופות של חללי צה"ל והשבויים בתוך עזה. אבל זה קורה רק אצלנו, אצלנו ההיגיון עובד אחרת. ולכן, מה שאנחנו לא מאפשרים, או לא מתאפשר לנו, לעשות במדינות אחרות, אסור להם לעשות פה. צריך לעצור את הסחף הזה, את החתרנות המדינית, את הפעילות האנטי-ישראלית שקוראת בעצם להרס המדינה היהודית ב-double face: באים במגע איתנו, עוזרים להם למנוע פיגועים אצלם, והם לא נותנים שום דבר בתמורה. להפך, הם חותרים תחת אושיות הדמוקרטיה. ואני רוצה להגיד משפט אחרון, אדוני, שאצלנו, גם אמרתי את זה לראש הממשלה, אנחנו עוזרים המון לאירופה: במניעת פיגועים, באסטרטגיית לחימה נגד הטרור, שכמובן התחיל אצלנו אבל לא נגמר אצלנו. הם נוהגים באופן בלתי הגון, ואני רואה את זה גם במפגשים שלי עם פרלמנטרים מאירופה. אנחנו צריכים באמת לעשות גזרה שווה: כפי שהם מתייחסים אלינו, וה-BDS, והחתרנות הזאת עולה בחיי אדם בשטח מדינת ישראל, צריך להתנות את העזרה שלנו לאירופים גם בדרך הזאת: אתם תיתנו? אתם תמשיכו כך? כדאי לכם לשמור את התקציבים שלכם לפליטים האמיתיים שמגיעים אליכם מסוריה, כל מיני תיירי ג'יהאד שחוזרים למקומות, לארצות שמהן יצאו, וגם למלחמה בטרור. תשמרו את הכסף, יהיה לכם מה לעשות איתו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, גברתי. סגן השר ליצמן, בבקשה, ישיב בשם הממשלה.

שהיה פעם סגן שר. סגן השר לשעבר. סגן השר היה יותר טוב. אני יודע שהוא אהב את התפקיד הקודם, של הסגן. אדוני היושב-ראש, אני מקריא את התשובה של סגנית השר חוטובלי. בהמשך להצעות הדחופות לסדר-היום, משרד החוץ פנה אל רשויות השווייצריות להבין אם אכן התמיכה עברה לארגון.

כי בעקבות פניות דומות, שווייץ חוקקה בשנה שעברה חוק העוסק בשקיפות מימון ארגונים לא ממשלתיים. שגרירות ישראל בברן עוקבת בדריכות אחרי יישום החוק בכל הנוגע לישראל.

תודה רבה. מה אתם מציעים?

מציעים לוועדה. מה את מבקשת? רוצים להעביר את זה לחוץ וביטחון. לאיזו ועדה אנחנו הולכים להעביר את זה? חוץ וביטחון, לא, אני לא חושבת שלחוץ וביטחון. מה אדוני מציע? לאיזו ועדה זה יכול להתאים? זה צריך להיות בחוץ וביטחון.

אוקיי. מסכימה? כן.

שישה. מי נגד? מי נגד?

שניים נגד, אחת מתלבטת, והשאר, הרוב בעד. כמה, חמישה?

חמישה, כן. אז הוחלט להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון.

הנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: הגדרת כללי התנהלות בכותל המערבי למניעת שימוש ברחבת הכותל לצורכי חברה מסחרית,

כבוד יושב-ראש הישיבה, כבוד השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, הכותל הוא מקום קדוש לעם היהודי, מקור לגאווה מאוד גדולה עבור כל בני העם היהודי, מקום שהתפללנו אלפיים שנה, שלוש פעמים ביום: "ותחזינה עינינו בשובך לציון"; מקום שכשאנחנו מגיעים אליו אנחנו גם רואים הרבה פעמים לנגד עינינו את הצנחנים ששחררו את הכותל. ואנחנו חושבים שהכותל הוא שלנו, שהוא של עם ישראל, שהוא של מדינת ישראל, שהוא של העם היהודי. ואני מנסה לשאול: בעצם, למי שייך הכותל? ומסתבר שהוא לא באמת שייך לנו, הוא נמצא בידי הקרן למורשת הכותל, שזו קרן שהוקמה לפני לא מעט שנים, ואין לנו כמעט שום דרך להשפיע על מה שקורה בקרן הזאת. הוועד המנהל, הנהלת הקרן, זה בנוי כך שבסופו של דבר רב הכותל יכול לעשות כמעט כל מה שהוא מעוניין, והכותל לא ממש שלנו. ואני אתן לכם כמה דוגמאות כדי להבהיר את זה. לפני כמה שנים כל דגלי ישראל נעלמו מהכותל. פניתי אל רב הכותל ושאלתי, והוא אמר שהופעלו עליו לחצים. בסופו של דבר הפעלתי לחץ נגדי, יצאתי לתקשורת, עשיתי עבודה, חזרו הדגלים. מי מחליט אם יהיו דגלי ישראל בכותל או לא? ואיך יכול להיות שבעצם הוכרע שלא יהיו דגלי ישראל ולא התקיים אף דיון ציבורי? אני אמשיך עוד. הסוכנות היהודית רצתה לעשות את אירוע העלייה לארץ, אירוע של העולים החדשים שמגיעים ביום העלייה שלהם לארץ, והשיא יהיה בכותל, הם יקבלו שם את תעודות הזהות שלהם, וזו תהיה מין סגירת מעגל: מגלות לגאולה בכותל. זה כל כך יפה. הנהלת הקרן למורשת הכותל אסרה על האירוע. אמרו: אי-אפשר לקיים אירוע, בכותל מתקיימים רק אירועי תפילה. זה קצת מוזר, כי ההשבעות של הצנחנים כן מתקיימות, וגם כבר כשכוננו את כל הרחבה של הכותל הוגדר שיש רחבת תפילה ויש רחבה לאומית ואזרחית. אבל מסתבר שגם ברחבה הלאומית והאזרחית לא אפשרו לקיים את הטקסים האלה. נמשיך עוד קצת הלאה. הגיעו נוער של תגלית, וביום האחרון, לפני שהם חוזרים למטוס, כדי לצרוב להם בתודעה את החוויה היהודית הישראלית הם שרו ביחד "עם ישראל חי", ומגיעים סדרנים ואומרים: סליחה, אסור לכם לשיר פה. למי שייך הכותל?

איזה אירוע כן אפשרי וחזינו בו ביום שישי האחרון, לתדהמתנו? אירוע מסחרי של חברת פרארי. חברת פרארי,

חוגגת 70 שנה, מסתובבת בכל מיני מקומות בעולם ומקיימת טקסים. אז טקסים לעולים חדשים של הסוכנות היהודית זה אסור, אירועים של נוער של תגלית, אסור, אבל לעומת זאת טקסים של חברה מסחרית, פתאום זה מותר. כמו שלא יעלה על הדעת שאנחנו בכנסת נקיים אירוע של כל חברה מסחרית, ככה לא יכול להיות שבכותל אפשר לקיים אירוע כזה. ואני שואלת: מי מקבל את ההחלטות? לא יכול להיות שאנחנו שיושבים פה בבית בעצם לא יכולים לקבל את ההחלטות, והקרן למורשת הכותל עושה ככל העולה על רוחה. ולכן, ההצעה לסדר-היום שלי היא שאנחנו נקבל את ההחלטות על מה שקורה בכותל, ולא נפקיר את זה לכמה אנשים שבמקרה נקלעו ברגע המתאים ומצאו את עצמם מנהלים את הכותל, ובעצם עושים ככל העולה על רוחם. לא יכול להיות שהמקום שכל כך קדוש לנו וקדוש לכל העם היהודי בסופו של דבר יהפוך להיות מקום שיש בו אירוע מסחרי לטובת חברה מסחרית, ובאמת לא ברור איך התגלגלנו לזה.

תודה רבה. חברת הכנסת כהן-פארן. אדוני היושב-ראש, אם אפשר, חברת הכנסת פארן, אני נותנת לו את מקומי, ואני אהיה אחר כך. זה בהסכמה? בהסכמה, בהסכמה.

אדוני היושב-ראש,

פה זה היה חריגה מהכללים,

יכול להיות שמי שיושב-ראש הישיבה בדיון על מלחמות של יהודים, אולי תשפוט? בגלל אובייקטיביות יתר.

כן. חברתי חברת הכנסת, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, זו יוזמה שאני שמחתי להצטרף אליה, של חברת הכנסת רחל עזריה. היא יוזמה נכונה.

שהתלבטתי מראש, לאור ההתנצלות של רב הכותל ולקיחת האחריות. אולי תסביר לי מה זה פרארי. השר ליצמן, אני אגיד לך משהו, מוזס, אתה יודע מה זה פרארי? לא יודע. אל תחשוב שהרב ליצמן לא יודע.

ואני שואל את מוזס אם ביהדות התורה דנים בנושאים האלה.

אני אגיד לך משהו: השר ליצמן הוא שר יסודי. אתה יודע מה זה פורשה? פרוש אני יודע.

אדוני היושב-ראש, יכול להיות ששר בממשלה שבא לענות על שאילתה בנושא מסוים רק מקריא את התשובה ולא יודע על מה מדובר? לא היה כדבר הזה מעולם. אז זה לא יכול להיות. עוד חמש דקות תראה. אז השר יודע על מה מדובר. אבל למבורגיני הוא יודע, היום הוא שר תורן. אבל עכשיו באמת. השר ליצמן, שר הדתות לא נמצא פה, וצר לי שאתה רק תקריא את התשובה, כמו שאמרת על מה שאתה, אבל אולי אחרי שתקריא את התשובה תחשוב באמת. אני מניח שאתה אף פעם לא התפללת במקומות שהפרארי עמדו, ואתה, להבדיל, גם לא התפללת במקום של פשרת מתווה הכותל. זה לא היה אף פעם בית כנסת, יהודים חרדים לא התפללו ולא מתפללים שם. זה מקום לרגלי החומה, מחוץ לרחבת התפילה המסורתית. עכשיו, מה עצוב בעניין, למרות שרב הכותל התנצל? שפרארי אפשר ויהודים אי-אפשר. זה באמת עצוב. פרארי, אם אני לא טועה, זאת מכונית שמייצרים בגרמניה,

גרמניה בסדר, מדינות הציר במלחמת העולם השנייה. מדינות הציר? כן. אתה גם תוצרת איטליה לא קונה בבית? אני לא אמרתי מה אני קונה ומה לא. זאת רק שאלה. אני אמרתי למה מותר להיכנס לכותל ומה לא. למכוניות שמייצרים שם, מותר, ליהודים שחושבים אחרת מהרב ליצמן ואחרת ממני, אבל בעיניי הם יהודים נהדרים, אני מקווה שגם בעיני הרב ליצמן, אם האימא יהודייה. כן, גם אם האימא יהודייה. אז אם האימא יהודייה, אז הרב ליצמן, אולי נתקדם באמת ובוא נגיד שאם האימא יהודייה, מותר לעשות מניינים לאורך כל החומה של הר הבית, נתקדם באמת.

אני עליתי לפה בשביל להגיד שהנקודה הזאת, רק בשביל ההבדל הזה, שמכוניות מותר ויהודים אסור,

אתה לבד עלית ואמרת שהיססת בגלל שהוא חזר בו, אז למה כל הדיבורים? נכון, אני אגיד למה. אני אגיד למה, בגלל שמישהו חשב ככה בתוך ההנהלה, מהעובדים של הכותל. עצם זה שמישהו חשב ככה, שאפשר לעשות את זה, ונתנו לתערוכה הזאת להיכנס לרחבה של הכותל, אני אומר לך את האמת, בעיניי זה הקפיץ את העניין הזה של איך למכוניות מותר וליהודים אסור. מכוניות עושות רעש של מנוע, יהודים יכולים לעשות רעש של תפילה, אבל אם זה לא בדיוק הנוסח שלנו או לא בדיוק כמו שאתה, וכנראה גם אני, רגילים להתפלל, אז לא יהיה להם מקום שם בהקשרים האלה. ואני אומר עוד פעם: אני מקווה שבסוף, כיוון שהנזק מול יהדות התפוצות, ואתה בא מהתפוצות, אולי אתה היית יותר בתוך הקהילה שלך,

אתה הרבה שנים כאן. אני אומר לך, אין שום נזק. אז אני אומר לך שיש נזק,

אז אני אגיד לך שאני חושב שאתה חי בתוך מקום צר יחסית, שלא רואה את הנזק שמתגבר והולך. ואת ההתבוללות ככה אנחנו מגבירים, לא בקרב העולם החרדי,

אבל בקרב מי שלא מגדיר את עצמו יהודי אורתודוקסי אבל הוא חשוב לנו מאוד כיהודי. ובהקשר הזה, אולי התרומה של הכניסה של המכוניות לרחבת הכותל תגרום לעוד מחשבה. תודה, ואני מתנצל, תודה רבה. חבר הכנסת בן צור, אינו נוכח. אני לא ויתרתי. חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, כמו שאמרו קודמיי, ביום שישי האחרון נחשפנו, בעיניי זאת שערורייה של שימוש באמת מבזה ברחבת הכותל של חברת פרארי, שהחנו שם כמה עשרות מכוניות יוקרה לציון 70 שנה לחברה הזאת. אני חושבת שזה באמת ניצול, ניצול ציני הייתי אומרת אפילו, ניצול של רחבת הכותל לצורכי חברה פרטית, לצורכי יחסי ציבור של חברה פרטית. זה פשוט מקומם, זה פשוט מטריד, וזו פשוט פגיעה בכותל, פגיעה בכותל, שהוא המקום הקדוש ביותר שלנו, של העם היהודי, אתר מורשת לאומי. אין עוד משהו להוסיף. כל זה מתרחש על רקע של ויכוח מאוד מאוד עמוק, מאוד משמעותי, מאוד נוקב, מאוד קשה, שקיים בימים האלה, ושמביא ממש לקרע בינינו לבין אחינו יהודי התפוצות, שקשור לכותל ולרחבת התפילה בכותל ולאופי התפילה בכותל. אני באמת שואלת: מה קורה לנו? יהודים מכל העולם, גם מהארץ גם מכל רחבי העולם, רוצים להגיע לכותל, רוצים להתפלל בכותל, כי זה השריד של קיום עם ישראל פה, אלפיים שנה, והוא נוגע בלבבות של מיליוני אנשים, של מיליוני יהודים, אבל הם לא יכולים להתפלל בו כמו שהם היו רוצים, כמו שהם מבקשים, כמו שהם מתפללים בבתיהם ובבתי הכנסת שלהם. הם לא יכולים לעמוד שם כמשפחה, אימא לא יכולה לעמוד ליד הבן שלה כשהוא עולה לתורה, ילדת בת-מצווה לא יכולה לעלות לתורה בכלל ליד הכותל, שלא לדבר על טקס של בנות-מצווה ובני-מצווה, הסבתות צריכות לעמוד מאחורי המחיצה, על כיסא, כדי לצפות בבנים, בנכד שלהן שעולה לתורה.

ולמה זה? זה בגלל שיש פה קבוצה מאוד קטנה של יהודי העולם שהחליטה שכך ורק כך יהיו הסדרי התפילה בכותל. רק רחבות נפרדות של גברים ושל נשים, בר-מצווה, הסבתא מעבר למחיצה. ותשמעו, זה מביא באמת למשבר אמיתי מול יהדות התפוצות. אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו רואים. הגיעו לכאן לפני שבוע נציגים של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, ואנחנו שמענו אותם. כל יהדות התפוצות, רוב-רובה הוא לא אורתודוקסי, והוא עדיין יהודי בגלל שהוא עדיין מאמין בעם הזה, והוא מאמין בדרך שלו. אם הם היו חילונים, הם כבר מזמן לא היו זוכרים אפילו שהם יהודים. אז אם אני מבינה נכון את האירוע של שבוע שעבר, של יום שישי שעבר, מכוניות פרארי, כן, אבל יהודים שהם לא אורתודוקסים,

ועל כך אני אומרת כאן: לא. ואני חושבת שאנחנו כחברי הכנסת צריכים לקרוא לסדר את הקרן למורשת הכותל ולהסדיר בהקדם את הכללים הראויים לשימוש ברחבת הכותל. עכשיו אנחנו כחברי כנסת כאן בבית הזה גם צריכים להביא לכך שמתווה הפשרה שכולם הסכימו עליו, לרחבה אלטרנטיבית, לרחבה פלורליסטית בכותל המערבי, רחבת תפילה שוויונית, יצא לפועל, ובהקדם האפשרי.

תודה רבה. חבר הכנסת בן צור, לא נמצא. מכובדי שר הבריאות עונה בשם הממשלה ובשם חברת פרארי. עדיין לא קיבלתי תשובה מה זה פרארי. הבת דודה של הפורשה. מכונית.

אז מה הבעיה עם המכוניות? הם פשוט חנו שם עשרות מכוניות ברחבה. אם כל אלה שדיברת עליהם שמפריע להם, אם הם יעמדו איפה שהפרארי, לא תהיה שום בעיה. הבעיה היא שהם רוצים בפנים.

זאת לא תשובה, כי אני לא השר הממונה שצריך לענות על זה, אז בואי נחסוך את הוויכוח. אני מקריא את התשובה של השר. כבוד השר, זה היה אירוע שלא רק שהמכוניות חנו, היו גם דגלים שהתנופפו, של חברת פרארי.

לא, לא, לא. אני צפיתי, יש פייסבוק לייב. אני אסביר לך. אני במקרה שאלתי. אני לא יודע, אני לא מכיר, כמובן. במקרה שאלתי ואמרו לי שזה מחוץ לרחבת הכותל. כך נאמר לי.

אם זה היה ככה, ולכן, כל אלה שעושים בלגן, הרפורמים באמריקה, אם הם רוצים לעמוד איפה שהפרארי, אני לא רואה שיש בעיה, בחוץ או מעבר לגדר. זה לא בחוץ, אבל לא, לא, אני מקריא את התשובה. אתה תקריא בכיף. אז אני מקריא את התשובה של השר דוד אזולאי: חברי הכנסת,

אני מבקש לציין שלחניית הכותל נכנסים גם רכבים של משטרת ישראל ושל ישיבת אש התורה, והיא איננה חניה בלעדית של הקרן למורשת הכותל המערבי. לגופם של דברים, כבר ביום שישי פניתי אל רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ, שיש לי אמון רב בעשייתו ובפועלו, ושמעתי ממנו את כאבו הכן נוכח האירוע המצער הזה, שלהבנתי התרחש בשגגה. מהרגע הראשון הוא לא חיפש להאשים אף אחד ולקח אחריות על האירוע. הרב הבטיח לי כי ייקבעו נהלים למניעת הישנות המקרה. רב הכותל גם אמר לי באופן ברור שקרתה טעות איומה וקשה,

כבר ביום ראשון בבוקר הוא כינס ישיבה עם מנכ"ל הקרן ועם אנשי הקרן למורשת הכותל המערבי כדי לקבוע נהלים ברורים באופן שימנע אירועים מסוג זה בעתיד.

1. לא תינתן במה ברחבת הכותל לחברות מסחריות המבקשות לעשות מסע פרסום לחברתם, 2. אירועים או ביקורים המעלים חשד פוטנציאלי לפעילות או נראות מסחרית יועברו לדיון מראש, בטרם אישור, בוועדת הטקסים של הקרן למורשת הכותל המערבי, 3. החל מאירוע זה, כל בקשה בעתיד תוגש בכתב, גם למסע של קבוצות שמסיימות אירוע בירושלים בלי מטרה מסחרית, 4. אישור לבקשה יהיה מול ועדת טקסים ואירועים, והוא תבחן לעומק את המטרה, הזהות והאופי, 5. בכל ביקור מסוג זה יהיה נוכח נציג מטעם ועדת הטקסים. מבירור שערכתי נמסר לי שהקרן למורשת הכותל המערבי פועלת בימים אלו להכניס לעבודה תוכנה חדשה שתתעד כל רכב שייכנס לחניה ברחבת הכותל. תוכנה זו תאפשר למשטרת ישראל ולקרן לעקוב באופן רציף אחר זהות החונים, הסיבה למתן אישור וכו'. רבותיי, נוח להתנפל, ואני לא חוסך את ביקורתי ממקרה זה, ואתם צודקים, כי המקרה זועק לשמיים, אבל בואו ונאמר את האמת: בעשר שנים האחרונות עלה מספר הפוקדים את הכותל מ-2 מיליון ל-11 מיליון. יהודים ושאינם יהודים, מכל העולם, פוקדים את הכותל בכל שעות היממה, בכל ימות השנה. ברור לי כי קרתה כאן תקלה בלי משים. כולנו יודעים כיצד בכותל וברחבה אין אפילו מכונות אוטומטיות לממכר שתייה, שלא לדבר על פעילות מסחרית כלשהי.

רבותיי, אי-אפשר לקחת מקרה אחד, מצער ככל שיהיה, ולנצל זאת על מנת לנגח את העוסקים במלאכת הקודש. יש לי אמון ברב הכותל ובמנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מרדכי סולי אליאב שימשיכו לעשות הכול לביצור חומת הקדושה ולמנוע תקלות מסוג זה. בואו נתעלה על עצמנו ונכיר להם טובה, בצד זה שנעריך את פעילותם לקביעת נהלים למנוע הישנות מקרים אלו. אני מתפלל כי לא תארע תקלה בעתיד על ידם, ורחבת הכותל המערבי הקדושה לכולנו תישמר בהתאם לכללי ההלכה, כפי שנקבעים על ידי הרבנות הראשית לישראל.

קרתה תקלה, היא תתוקן, כפי שאמרתי, אולם לא אתן לכם לנסות ולנצל את המקרה הזה על מנת לפגוע בכותל ובקדושת המקום. אני מזכיר לכם כי כאן קרתה תקלה נקודתית אחת בלי כוונה תחילה.

בתקופה האחרונה, באופן קבוע, ישנה קבוצה קטנה שמזלזלת במנהג המקום, מזלזלת בקביעה של בית המשפט העליון באופן קבוע. היא מנסה להבריח פעם אחר פעם ספרי תורה לכותל, תוך רמיסה של רגשות מאות אלפי יהודים ברחבי העולם כולו.

לא שמעתי את חברי הכנסת הנכבדים מוחים על תופעה זו. אולי הגיעה ההזדמנות שכעת, יחד עם שרת המשפטים, נחדד את התקנות לשמירה על קדושת הכותל המערבי, וכך נמנע ביזיון מסוג זה, ביזיון של תנועות כאלה ואחרות המאפשרות לפגוע בקדושת הכותל. זו התשובה של השר. אני רוצה להעיר לכם הערה פרטית: לפני 48' הכותל המערבי היה אך ורק לתפילה, אפילו לא לשיעורי תורה. בלי טקסים אפילו בתוך הרחבה, שום דבר, רק לתפילה נטו. הרחבה הייתה קטנה. לא משנה הסיבות, לא משנה גם אם צר.

הייתה רחבה נפרדת לגברים ונשים?

אני לא יודע, אבל היה, היות שאני מניח שהיה רק לתפילה, הייתה הפרדה. לכן, רבותיי, אתם רוצים לקיים דיון, אדוני? מה שרוצים.

אתם רוצים ועדה.

מי שבעד, מרים את היד בעד, מי שנגד, יצביע נגד.

מי נגד? מי נמנע?

להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 8, נגד, אין, נמנע אחד.

זה עובר לוועדת החינוך

יואב קיש, חבר הכנסת. בצלאל סמוטריץ,

מאתגר, מאתגר. יום מאתגר. תפרו חליפה מדויקת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, תראו, אנחנו רוצים, בטווח יחסית קצר, לראות בעזרת השם ביהודה ושומרון לפחות מיליון תושבים. אנחנו בדרך הנכונה, ברוך השם, אנחנו לא רחוקים מאוד מהסכום הזה, מהמספר הזה. אבל כדי שזה יקרה, צריך בין היתר להתאים את המצב התחבורתי, את תשתית הכבישים, לכמות כזאת של אוכלוסייה. כבר היום נוסעים בכבישי יהודה ושומרון למעלה מחצי מיליון יהודים ומספר גדול מאוד של ערבים שמתגוררים באזור, אבל הכבישים לא מתאימים כבר היום. אדוני היושב-ראש, 20 שנה לא נסלל כביש חדש אחד ביהודה ושומרון. הכבישים לא בטיחותיים, מאחר שהם צפופים בהרבה אל מול,

נפח התחבורה שמשתמש בהם נכון להיום. נוצרים פערים, גם תחבורתיים וגם פערים באיכות החיים. אנחנו רוצים שיבואו יהודים, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים להאהיב עליהם את מצוות ישיבת ארץ ישראל, אנחנו רוצים שהם יוכלו לנסוע מהר מהבית לעבודה,

אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שהמהפכה התחבורתית המאוד-חיובית שמתרחשת בשנים האחרונות בצפון ובדרום, על כך צריך להוריד את הכובע בפני ראש הממשלה, בפני שר התחבורה, המהפכה הגדולה הזאת לא יכולה לפסוח על יהודה ושומרון ועל חצי מיליון תושבים.

אנחנו מבקשים שגם ביהודה ושומרון תהיה תוכנית חומש גדולה לתחבורה.

אדוני סגן השר, אתה בוודאי יודע, יש תוכנית חומש עם עשרות רבות של מיליארדים, וטוב שכך, לפיתוח כבישים במדינת ישראל, ויהודה ושומרון אינם שם. זאת מציאות בלתי נסבלת. לא מסוכן ביהודה ושומרון.

אנחנו לא מבקשים כבישים עוקפים כדי שלא לנסוע בחווארה או באל-ערוב או בנבי אליאס. הינה, אני אומר כאן: אנחנו נמשיך לנסוע בחווארה ובאל-ערוב ובנבי אליאס, כיוון שזה חלק מארץ ישראל. אותנו לא יגרשו מארץ ישראל, גם לא בטרור, לא מירושלים ולא מתל אביב ולא מחווארה. אנחנו רק לא רוצים את הפקקים של חווארה, אנחנו לא רוצים את זמן הנסיעה הארוך שלוקח לנסוע כי הכבישים צפופים ולא בטיחותיים, אנחנו לא רוצים תאונות דרכים שמתרחשות, חס וחלילה, כי הכבישים צפופים. לכן, אנחנו מבקשים ודורשים שיהודה ושומרון יקבלו יחס כמו כל מקום אחר במדינת ישראל. אנחנו רוצים לראות אוטוסטרדות, אנחנו רוצים לראות כבישים דו-מסלוליים, אנחנו רוצים לראות מחלפים, כמו שראש הממשלה רואה מחלפים בכל הארץ, אבל מחלפים אמיתיים, לא פקקים. אז אנחנו רוצים לראות מחלפים.

אדוני היושב-ראש, סגן שר הביטחון מוביל בשנתיים האחרונות עבודה נהדרת של תכנון של הכבישים האלה ועבודות מטה נוספות שנדרשות כדי לקדם אותה, והכול ערוך ומוכן לביצוע ודורש דבר אחד בלבד, על שלושה דברים העולם עומד:

אז דרישתנו מן הממשלה ובעניין הזה אני מבקש גם לחזק את ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואחרים, שיצאו למחאה בדרישה, נא לסיים. נא לסיים את סלילת הכבישים, אדוני היושב-ראש? נא לסיים את הכיבוש. אה, את הכיבוש. אנחנו, בעזרת השם, אדוני היושב-ראש, נוודא שמכבשים רבים יכבשו כבישים רבים וישפכו כמויות אדירות של אספלט על כבישים ומחלפים וגשרים, כדי שלמעלה ממיליון יהודים יוכלו לנסוע בבטחה ובנחת, בחזרה הביתה לתל אביב. יאללה, סיימת. לבתיהם הפורחים ביישובי יהודה ושומרון הפורחים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס הנעלה,

תודה, אדוני היושב-ראש. סגן השר, אני אצטרף לדברי קודמי מבחינת הכבישים, מתוך ניסיון אישי. הייתי אורח בעיר עמנואל, ובדרך לשם, אלה כבישים צרים, לא רחבים, רעועים. נתקע רכב בכביש, ומכיוון שזה רק דו-נתיבי, מצאתי את עצמי בשיירה ענקית. יש כבישים כאלה בתוך מדינת ישראל? לא. אין כבישים צרים בתוך מדינת ישראל? לא בכזה כביש עורקי. כביש עורקי? אין דבר כזה. אז אני נתקעתי שם. ניסיתי להתקשר למארחיי, להודיע להם שאני מאחר, אין קשר סלולרי. לא נשמע כדבר הזה שלא יהיה לא קשר סלולרי, לא כביש נורמלי ולא כביש שאפשר. שמעתי שראש הממשלה, מה-800 מיליון שקל שהוא הבטיח, 200 מיליון הוא כבר נתן לביצוע. זה נכון, סגן שר הביטחון? הרב סמוטריץ? ראש הממשלה הבטיח, אני מדבר אל אחמד טיבי, היושב-ראש, כי אתם לא שומעים. שומעים, אל תדאג. ראש הממשלה הבטיח מתוך 800 מיליון, 200 מיליון לתת עכשיו,

ואני רוצה לספר לכם איפה ה-600 מיליון הנוספים. תפדל, תספר. אדוני היושב-ראש, הגשתי אתמול הצעה דחופה, וזה נדון בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ידידי הרב מקלב. על מה הייתה ההצעה? על השקעה שירדה לטמיון בביטוח לאומי, בפרויקט של תקשוב, פשוט ירדה לטמיון השקעה של 600 מיליון שקל. 600 מיליון שקל. מה אפשר לעשות ב-600 מיליון שקל אתם יודעים: זה בדיוק הסכום שחסר לכבישים, וב-600 מיליון שקל, אנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים לריב עם האוצר על כל שקל. והגשתי אפילו עכשיו הצעה לסדר-היום, או הצעת חוק, שלזוג צעיר, שעד שיזכה במחיר למשתכן, עד שיזכה, הוא ישלם אלפי אלפי שקלים על שכירות במשך ארבע-חמש שנים, או אם תיקחו את מאבק הנכים, וכל דבר, אנחנו אומרים: אין כסף לאוצר. אבל בכזה כשל ניהולי, של הפסד של 600 מיליון שקל, יותר מחצי מיליארד אתם לא שומעים? 600 מיליון שקל. ואני רוצה לומר לכם ביושר: בא ממלא מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי, מר רמי גראור, הוא הגיע לוועדה והוא אומר: כן, נכון, זה כשל בניהול התוכנית, הנובע משני גורמים עיקריים:

חוסר תשומת לב ניהולית של הביטוח הלאומי, ברמה הכי גבוהה,

כשל ברמת ניהול התוכנית, לא נוהלו לוחות זמנים, היה ניהול של הוצאה כספית אך לא של התפוקות, ולא היה הליך של שינויים תוך כדי עבודה. וככה ירדו לטמיון כספי ציבור, הביטוח הלאומי, ששייך לציבור, 600 מיליון שקל.

האם מישהו יכול להסביר לי, הרי קמה רשת תקשוב על יד משרד ראש הממשלה, רשת תקשוב, שעובדים שם איזה 200 איש. למה רשת התקשוב הזאת, שאלתי, לא בודקת מה שקורה בביטוח הלאומי? אמרו שהחוק לא מאפשר, ביטוח לאומי זה רשות נפרדת. אז אנא, יש כסף, רק צריכים לדעת לא לאבד את זה. תודה רבה, חבר הכנסת מוזס. ישיב סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. תפדל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כשנתיים הגעתי למשרד הביטחון, ואז התברר לי גודל הפער בין התשתיות הקיימות ביהודה ושומרון לאלו הקיימות בישראל הקטנה. בדקתי אילו תוכניות קיימות, והתברר לי שלמעשה אין תוכניות מוכנות לכבישים עוקפים, לתאורת כבישים, אין תכנון למערכות מים, חשמל, ואפילו לא להובלת גז טבעי ליהודה ושומרון, ועוד ועוד. אני רוצה לומר לכם, רבותיי חברי הכנסת, שהיום אנחנו נמצאים במציאות אחרת ושונה לחלוטין: אנחנו עומדים לסיים את סלילת כביש עוקף נבי אליאס בשבועיים הקרובים, כביש חשוב ביותר, שמחבר את כפר סבא לשכם, העוקפים החשובים, עוקף חווארה ועוקף אל-ערוב ובית אומר, מוכנים לביצוע. התוכניות המפורטות הסתיימו, שיקוע קלנדיה, מוכן לביצוע. בשיתוף עם משרד התחבורה אנחנו מכינים תוכנית אב לכבישים ביהודה ושומרון, כבישים שיתחברו למערכת הכבישים הארצית. יותר מ-20 צמתים הוארו בשנה האחרונה, וכבישים מסוכנים הוארו. בשיתוף משרד האנרגיה והמים אנחנו מכינים תוכניות עתידיות לשיפור והגדלת כמות המים והחשמל ליהודה ושומרון, והתחלנו בטיפול בהובלת גז טבעי לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון,

בשיתוף מינהלת הגז הטבעי של מדינת ישראל. המדיניות שלנו היא ברורה: תושבי יהודה ושומרון אינם אזרחים סוג ב'; כשם שהם מחויבים בכל החובות האזרחיות, הם זכאים לכל הזכויות. אני רוצה לברך את ראש הממשלה על החלטתו להקציב 800 מיליון ש"ח כדי להשלים את המלאכה שהתחלנו בה ולסלול את הכבישים העוקפים. אני סמוך ובטוח שהכסף הזה יגיע, ואני רוצה לומר לכם, אנחנו מוכנים. מייד כשיועבר הכסף, ייבחרו החברות המבצעות והטרקטורים יעלו לשטח. אני קורא לכל משרדי הממשלה ליטול חלק במשימה לאומית זו ולסייע בהעברת תקציבים מיוחדים לשיפור התשתיות ביהודה ושומרון. בעניין מרכיבי הביטחון הנחה שר הביטחון כבר לפני כמה חודשים להכין עבודת מטה שתמפה את כלל צורכי הביטחון של תושבי יהודה ושומרון. תוצאות עבודת המטה, שמתבצעת בראשות המנכ"ל, האלוף אודי אדם, תוצג לשר הביטחון בשבועיים הקרובים. עם סיום העבודה יוחלט באיזה היקף היא תתבצע ועל כמה שנים היא תתפרס. הינה כי כן, אנחנו עושים רבות לשיפור התשתיות ביהודה ושומרון, ואני, כמו ידידי חברי חבר הכנסת סמוטריץ, אכן מתפלל, ולא רק מתפלל אלא גם עושה את הכול כדי שנוכל לקלוט מיליון יהודים ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון היא ליבה של ארץ ישראל, והיא המקום לקלוט את מיליון היהודים, ביהודה ושומרון. תודה רבה לכם. אני מציע להעביר את זה לוועדת הכספים, שתתקצב את הפרויקט החשוב הזה. תודה רבה. אנחנו מצביעים. אפשר דעה אחרת? אפשר, אפילו שלא נרשמת.

הוא אמר ועדה.

גברתי, אדוני היושב-ראש, האמת היא שעליתי לכאן רק בגלל חבר הכנסת סמוטריץ, שאמר: על שלושה דברים העולם עומד, וזה מאוד מאוד צרם לי, אולי זה נכון לבית היהודי: כסף, כסף, כסף.

חבר הכנסת סמוטריץ, קטונתי ליד חכמים בבית הזה, אבל כיהודי, זה ממש צרם לי. ממש צרם לי. האם איבדנו את הערכים? על שלושה דברים העולם עומד, על פי משנה, אבות: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תודה רבה. זה היה בצחוק. אל תיסחף, חבר הכנסת מיקי לוי. אל תיסחף. הצבעה. מי שבעד, זה לוועדה, נגד, זה להסרה.

ואחד, תנין, תלאתה, ארבעה, ח'מסה, סִתה, סבעה. מי נגד? שניים. מי נמנע? אוקיי. הוחלט להעביר להמשך דיון בוועדת הכספים. הנושא הבא: כוונת הממשלה להעביר רישוי מפעלים בעלי אינטרס לאומי מראשי הרשויות המקומיות לממשלה, הצעות לסדר-היום מס' 7812, 7814, 7816, 7853

שלוש דקות, כמובן, לפי השעון ממולי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, מי ששרד עד שעה זו, לפני כמה שבועות החליטה הממשלה שבכוונתה לתקן נוסח של חוק רישוי עסקים כך שבמקרים מסוימים שבהם היא תראה לנכון, הממשלה, כי בקיומו של עסק מסוים יש אינטרס לאומי רחב הגובר לדעתה על שיקולים מקומיים, היא תוכל להיכנס בנעלי הרשות המקומית ולהפקיע ממנה את כל הסמכויות בנושא רישוי עסקים ולקחת אותו לידיה. המניע להחלטה, צריך להבין, שיהיה פה מאוד ברור, זה כל הסאגה של האמוניה ושל מפעל חיפה כימיקלים, המשך הפעלתו של מפעל חיפה כימיקלים בצפון בחלופה שמועדפת על ידו, שזה הבאת מכל אמוניה צף, שיצוף לו במפרץ חיפה. ואני שואלת אם זה בכלל נופל להגדרה של אינטרס לאומי. מה האינטרס הלאומי פה?

אחרי שמכל האמוניה נסגר, אנחנו יודעים שכל החברות שצורכות אמוניה כבר הסתדרו והשיגו אמוניה, ואפילו המפעל הדרומי של חיפה כימיקלים פועל ועובד באמצעות איזוטנקים של אמוניה שמגיעים למפרץ חיפה, לנמל חיפה. אז רק המפעל הצפוני, שהבעלים שלו מתעקש על הספקת אמוניה באופן אחד ולא באופן אחר, שמקובל על יותר גורמים, ובהם עיריית חיפה, אם הוא היה מסכים לאופציה הזאת, המפעל כבר היה חוזר לעבוד, וכולם היו שמחים, ובא לציון גואל. אבל תראו, יש התקדמות. מאז שהגשנו את ההצעה לסדר הזאת כבר הייתה התקדמות, כי בשבוע שעבר לא פחות מהקבינט הביטחוני התכנס בעניין והחליט להקים צוות בין-משרדי, ויש בו אפילו נציגים של עיריית חיפה ושל עמותת צלול, לא נציגים של העירייה ושל העמותה, אלא של מומחים מטעמם, ואז הצוות הזה מתכנס באינטנסיביות, אני מקווה, כדי לקבל החלטות על אופן הבאת האמוניה לחיפה כימיקלים. אבל עם החלטת ההקמה של הוועדה החליטו להקפיא את המהלך הזה, את תהליך החקיקה, אבל אני ממש לא רואה בזה מזור. אני חושבת שההחלטה הזאת בעצם מציבה אקדח בשולחן הוועדה, שאם הוועדה תחליט כך או אחרת ואולי זה לא ימצא חן בעיני הממשלה, אז ישלפו את אותה הצעה. בנוסף למהלך הזה נבחנת בימים אלה על ידי ועדות של משרד הפנים, ועדה גיאוגרפית, זה נקרא, הצעה להקים מועצה תעשייתית, שבעצם כל מפעלי מפרץ חיפה יהיו מאוגדים תחת מועצה תעשייתית, בדומה לרמת חובב ולמועצה תעשייתית תפן בגליל. תשמעו, מועצה תעשייתית זה פשוט לתת לחתול לשמור על השמנת: המפעלים מפקחים על עצמם, נותנים לעצמם היתרי בנייה, מפקחים על כל הפליטות, ולא רק זה, אפילו תשלום מיסים לרשויות שסובלות מהזיהום שהמפעלים האלה גורמים להם, אז גם זה לא קורה, הם לא מפצים אותם בשום דרך. ההצעות האלה, גם זאת וגם המועצה התעשייתית, שמועלות על ידי הממשלה, הן פשוט מסכנות,

את האיזונים העדינים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, והן באות לכפות על הציבור סכנות של חיים, סכנות של בריאות, בלי שהציבור יכול להביע עמדה בנושא, כי ברור לנו שכשזה עולה בדרג השלטוני להחלטות בדרג הממשלתי ולא המקומי, איפה הציבור יכול להביע את עמדתו? אז אני חושבת שאנחנו מכאן, מהכנסת, חייבים לצאת באמירה ברורה, להציב כאן תמרור אזהרה מפני ההתקדמות של המהלכים האלה. אני רוצה להגיד שהשדולה למען מפרץ חיפה ולמען תושבי מפרץ חיפה עומדת לקיים בהמשך החודש, וחברתי חברת הכנסת גרמן וחברי חבר הכנסת אכרם חסון, במשפט סיום.

שותפיי לשדולה, נכנס כנס חירום בנושא בהמשך החודש, ואני מקווה שכל חברי הכנסת יגיעו.

תודה רבה. חבר הכנסת דב

תודה לך, אדוני היושב-ראש. עמיתותיי ועמיתיי חברי הכנסת המעטים שהצליחו להגיע לשעה הזאת איתנו, אני קודם כול רוצה להביע הערכה על זה שאתם משתתפים בדיון החשוב הזה של הכנסת. אדוני היושב-ראש, אנחנו תמיד אומרים, ובצדק, שהממשלה הזאת מסוכנת לדמוקרטיה. אנחנו אומרים שהממשלה הזאת מסוכנת לדמוקרטיה כאשר היא מתקיפה את המיעוט הלאומי, כאשר היא פוגעת באנשים שחושבים אחרת, כאשר היא רודפת את ארגוני זכויות האדם, כאשר היא פוגעת בעמותות שמאל. אבל הינה דוגמה נוספת לפגיעה אחרת בדמוקרטיה. הצעת החוק שהממשלה אישרה ברמה העקרונית, כפי שהסבירה חברתי יעל כהן-פארן, היא מהלך של פגיעה בדמוקרטיה שמכוון נגד השלטון המקומי. השלטון המקומי אלה האנשים שאזרחים במדינה הזאת בחרו לנהל את ענייניהם. ולשלטון המקומי יש סמכויות, וצריכות להיות לשלטון המקומי סמכויות. הממשלה לא יכולה בכל פעם שלא נראה לה או שזה לא מתאים לאיזשהו בעל הון שמקורב לראש הממשלה או לחבריו, בכל פעם כזאת הממשלה מתערבת והשלטון המקומי כבר לא יכול להחליט. אם אין סמכויות לשלטון המקומי, אדוני סגן שר הפנים, תבטלו אותו, תנהלו את הכול ממשרדי הנציב העליון בירושלים. אבל אי-אפשר להטיל אחריות על השלטון המקומי בצד אחד, ובצד שני לקחת ממנו את כל הסמכויות. מה זה הדבר הזה? איך ייתכן? עירייה רוצה לנהל עסק, אתם רוצים לקחת מהעיריות את הסמכות לרישוי עסקים? או אולי תשאירו לעירייה רק את הסמכות לנהל קיוסקים קטנים, אבל כל דבר שהוא מעבר לקיוסק הוא כבר יותר מדי חשוב ואתם תנהלו אותו מהבירה בירושלים? הם ייקחו את הסמכות וישאירו את האחריות כאשר תקרה שרפה. עוד יותר חמור, עוד יותר חמור. צודקת חברת הכנסת גרמן. זה הרי ברור, תיקחו את הסמכות ותשאירו אותם אחראים, תשאירו אותם לתת תשובות לתושבים כשאין להם סמכות לעשות שום דבר עם הדבר הזה. ולכן המהלך הזה הוא מהלך בעייתי ומסוכן. אני רוצה לפנות אליך, אדוני סגן שר הפנים. אני מכיר אותך כאדם שמכיר את המערכת היטב היטב. אני מכיר אותך וגם את שר הפנים כאנשים שמחויבים להגן על השלטון המקומי. הפנייה שלי אליך ואל השר היא שאתם תתייצבו נגד המהלך הזה, כי בסופו של דבר, אם מחסלים את השלטון המקומי, אנחנו מחסלים נדבך חיוני ברקמה החברתית בארץ, אנחנו פוגעים בדמוקרטיה, אנחנו פוגעים באזרחים, אנחנו פוגעים בהחלטות הנכונות, ואנחנו בסופו של דבר מייצרים איזשהו פקק בלתי אפשרי אצל איזשהו פקיד בירושלים שהוא שצריך לאשר או לפסול כל דבר.

חבר הכנסת אכרם חסון, שלוש דקות, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אני הופתעתי מהחלטת הממשלה להעביר את נושא רישוי המפעלים, כפי שאמרו, מפעלים חיוניים, לאומיים, מידי המועצות המקומיות והשלטון המקומי לידי הממשלה. אין ספק שהצעד הזה נעשה כדי להציל את חיפה כימיקלים, כדי לתת פתרון למפעל האמוניה ולכל המפעלים המזהמים, בעיקר במפרץ חיפה. מה לא אמרנו ומה לא כתבנו על מפרץ חיפה? שהאזרחים שם בחיפה, בקריות ובכל הסביבה חיים ארבע שנים פחות מהממוצע הארצי, שהילדים חולים פי שלושה מהממוצע הארצי, שהאנשים במפרץ חיפה חולים במחלות זיהומיות פי שלושה או ארבעה מכל מקום אחר בארץ. כך שהמפעלים האלה, שהממשלה רוצה לאפשר להם לקבל היתרים או אישורים לרישוי ישירות מהממשלה, בלי שהמועצות המקומיות או העיריות יפקחו עליהם, בלי שידעו את האמת, זה רק דבר שיביא ליותר תמותה, ליותר מחלות וליותר בעיות. אני לא ראיתי, אדוני סגן השר, שום דבר ענייני ושום סיבה עניינית למה צריך לקחת את הסמכות מראשי הרשויות. הרי מה נשאר לראשי הרשויות? לקחו מהם אז את כל הנושא שקשור לבריאות: מד"א לא שלהם, כל נושא כיבוי אש כבר לא שלהם, מפעל המים כבר לא שלהם, מפעל הביוב לא שלהם. הרי הקמתם תאגידי מים, אני מאלה שמתנגדים מאז 2003 לתאגידי המים. אני אמרתי שזו הייתה תרמית, שאתם פגעתם באוכלוסיות במדינת ישראל. ראשי רשויות היום, אחרי שחתמו ל-49 שנים, מצטערים על הדקה שנפלו בפח הזה. היישובים שלהם לא התקדמו. לא מזמן שמעתי את ראש מועצת בית ג'ן, שמעתי את ראש מועצת ראמה, שמעתי ביישובים היהודיים, אני רואה את התסריטים ואת התחקירים של ערוץ 10 שמביישים כל בעל החלטה שהסכים להקים תאגידי מים במדינת ישראל. האם אתם תיתנו פרס לחיפה כימיקלים, שהפיל את ההחלטה להקים מתקן אמוניה ב-720 מיליון שקל, כאשר שר האוצר נתן להם תקציב אדיר, שבדרך כלל אסור לתת להם, אבל נתן כדי להציל את המפרץ ולהציל את האנשים? מה אתם רוצים, עוד פעם להביא עלינו חורבן בחיפה ובאזור? אתם רוצים שאנחנו נישאר חולים? אף אחד לא דואג לנו.

מהמתנגדים, ואני אומר שהסיבות הן ענייניות, לא סיבות פוליטיות, ועובדה שאני מהקואליציה. אבל אני תושב חיפה, אני תושב האזור, השר כחלון תושב האזור, גם סגן השר מזוז תושב האזור. אנחנו לא ניתן יד להחלטה מוטעית, החלטה שתפגע באזרחים מסוג זה.

אז מה עושים, אדוני? מה עושים? אנחנו מתנגדים. נתנגד. כולנו נתנגד. חבר הכנסת גפני, תפדל. זה במסגרת חקיקה? תגישו חוק, תגישו חקיקה. מתנגדים זה נחמד לפרוטוקול. כפי שמכירים אותנו, אנחנו לא עושים את זה למטרות פוליטיות. אני איתך. מה הפתרון? אנחנו נלחמים שלא תתקבל החלטה כזאת. יש החלטת ממשלה, תרשום על הקרח. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני מתנגד,

לכל פעולה שתגרום לזיהום האוויר, למציאות שבה אנשים יהיו חשופים, בעקבות החלטות שגויות, לפעמים אפילו אינטרסנטיות, לזיהום אוויר על ידי מפעלים או על ידי גורמים אחרים שעושים את זה.

היות שליוויתי את הנושא של מפרץ חיפה הרבה שנים בהיותי יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, אזור המפרץ נמצא בסכנה זיהומית בלתי רגילה. יש מחלוקת מה גודל הסכנה הזאת, אבל הסכנה היא ממשית ומוחשית. אני זוכר שלפני שנים עיריית חיפה ביקשה מהוועדה המחוזית להרחיב את האישור של בתי הזיקוק. בתי הזיקוק הם מזהמים גדולים מאוד, יותר ממכל האמוניה, שאיננו מזהם, מכל האמוניה מסוכן, מכל האמוניה לא מזהם. מה שמזהם זה המפעלים שנמצאים במפרץ, בתי הזיקוק. ואני זוכר את בעלי בתי הזיקוק בחיפה, שהם תרמו ליונה יהב בעיריית חיפה, לאצטדיון הכדורגל ולבית החולים, חייבים לציין את זה, והם קיבלו אישור להרחבת בתי הזיקוק. לא שעיריית חיפה נותנת את האישור, אבל עיריית חיפה היא גורם מאוד משמעותי, כולכם יודעים.

התפקיד שלו מאוד דרמטי בעניין הזה, כאשר באים לאשר או לא לאשר. לכן, תמונת המצב היא שברגע שהתברר שהציבור באמת, ואני שמח על העובדה הזאת, שהציבור התלכד נגד מכל האמוניה, והצליחו להזיז אותו משם, לרוקן אותו, צריך למצוא לעניין פתרון הצטרפה לזה עיריית חיפה. הם באו לוועדה, בוועדת הכספים קיימנו על זה דיון, ואנחנו מתחילים להרגיש שכאילו ההחלטות שם הן החלטות שאינן מקצועיות, אלא עושים את החשבון בעקבות הבחירות המתקרבות. ולפעמים יש דברים שהם דברים לאומיים ממדרגה ראשונה: האם אפשר לתת למפעלים מהסוג הזה, שנמצאים ברשות מקומית מסוימת, שההחלטות שלה בעניין הזה שגויות, האם הן יכולות לקבל החלטה לבד, לטוב ולרע, החלטה כזאת או החלטה אחרת? האם לא מגיע מצב שבו צריך לבקר את החלטת הרשות המקומית, שבמקרה נמצא אצלה מפעל מזהם, או שבמקרה נמצא אצלה מפעל גדול שמעסיק מאות או אלפי עובדים? האם אפשר להשאיר את זה באופן מוחלט לרשות המקומית? האם לא הגיע הזמן לחשוב על הדבר הזה? אני לא אומר שצריך להפקיע בכל המקרים, ואני לא אומר שצריך להפקיע בכלל. אני אומר שצריך שתהיה עין בוחנת של הממשלה או כל גורם ארצי אחר כשבמקרה המפעל ההוא נמצא ברשות מקומית מסוימת וההחלטות שם הן שגויות. אני לא נחרץ בעניין הזה. אני יודע לגבי מפרץ חיפה, היות שעקבתי אחרי זה גם בתפקיד הקודם שלי, וגם בתפקיד הנוכחי עקבתי אחרי העניין הזה. אינני סומך על החלטותיו של יונה יהב, לטוב ולרע. אני פשוט עקבתי אחרי המהלכים שם. לא סומך על ההחלטות שלו. לבוא היום ולדבר על בז"ן כאשר הוא נתן להם את האישור להרחבה, הוא דאג שיהיה להם אישור להרחבה, אני לא סומך על מה שהוא אומר, אני לא סומך על ההחלטות שלו.

הכנסת, הממשלה ממשלה, אבל אנחנו לא הממשלה,

ואנחנו בוועדת הכספים, קיבלנו החלטה לבחון את העניין הזה באופן כזה שלא לשפוך את המים עם התינוק ולא לגרום למצב שידינו כבולות ובן אדם מחליט שהוא לא נותן אישור, או שהוא כן נותן אישור, ואין עליו בקרה. וצריך את הבקרה הזאת. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. אבל גם החוק לא מדבר על חיפה. אמרתי, אמרתי, הבאתי דוגמה. את צודקת. אני מדבר על הכול. החוק הזה יחול על כולם. אז אמרתי, צריך להיות זהיר בעניין הזה. צריך לבדוק את זה, לא לעשות את זה בפזיזות, אבל לא להשאיר החלטה על מפעל ענק שנמצא ברשות מקומית קטנה, שראש הרשות שם יכול להחליט לבד במקרים מאוד דרמטיים, לא בכל המקרים, לא בכל הרשויות ולא בכל המקומות. חיפה זה דוגמה. במקרה זה ראש עיר שאני לא סומך עליו. אם זאת הייתה הרצליה בקדנציה הקודמת, כשאת היית ראש העיר, זה כבר דיון אחר.

ישיב סגן שר הפנים, משולם נהרי. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, הנושא עלה לאחרונה, כפי שכבר נאמר, משום שעיריית חיפה סירבה לתת רישיון עסק לצינור ההולכה של האמוניה מהמכלים אל המפעל בנמל חיפה, ובכך מנעה את יישום ההסדר שקבעה המדינה, שצינור ההולכה יהיה שיפוי על ריקון מכל האמוניה שבמפרץ. יוצא אפוא שהממשלה מקדמת פרויקטים לאומיים, והרשות המקומית אינה משתפת פעולה. נוצר מצב שהממשלה לא יכולה לממש את מדיניותה. מה לאומי? מה לאומי בזה?

לעיתים הרשות מעדיפה את טובת תושביה על פני הצרכים הלאומיים, ויש צורך שהמדינה תיכנס בנעלי הרשות המקומית, תבחן את הדברים בראייה רחבה וכללית יותר ותקבל החלטה בהתאם, גם אם הדבר גורע מסמכותה של הרשות המקומית. אשר לשלטון המקומי, אני רוצה לציין כמה דברים שהם חשובים מאוד: קודם כול, חשוב לומר שמשרד הפנים הוא הראשון להגן מפני פגיעה בסמכותן של הרשויות המקומיות, כפי שנעשה בין היתר בוועדות השונות. המרקם בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי הוא נר לרגלינו, ואנחנו מוכיחים את זה יום-יום, ובכל הנושאים, ואני מדבר על התקופה הזאת, שאנחנו נמצאים במשרד. דבר נוסף, מקרה זה הצריך את התערבות משרד הפנים, ורק במקרים קיצוניים, כאשר מדובר בתשתיות לאומיות אסטרטגיות, המשרד ייכנס בנעליה של הרשות.

אבל מי יקבע מתי? מאחר שנושא זה נקרא לפתחנו, יש לנו כאן הזדמנות לעשות בחינה אמיתית ומקצועית לטובת הכלל, ולא לציבור כזה או אחר. יכול להיות שבמקרה הזה כבר נפתרה חלק מהבעיה, או כל הבעיה, אבל אם כבר נקרתה בדרכנו בעיה כזאת, יכולה לצוץ בכל מיני מקומות, כדאי להסדיר את הנושא הזה אחת ולתמיד. לטעמנו, אין מנוס אלא להסדיר את הנושא בחקיקה, על מנת למנוע את הישנותם של מקרים דומים מעין זה שעניינם תשתיות לאומיות אסטרטגיות, ובכך ליתן מענה לבעיות מעין אלו בעתיד. ולכן, לאחר דיונים מעמיקים שנערכו בנושא, הוחלט כי משרדי ראש הממשלה, הפנים והמשפטים יקדמו תיקון לחוק רישוי עסקים שלפיו הממשלה תהיה רשאית להורות כי הסמכות של רשות הרישוי המקומית לעניין עסק טעון רישוי בעל חשיבות לאומית תועבר לרשות רישוי במשרד הפנים, מאחר שהרשות המקומית אינה פועלת כנדרש לצורך הוצאת רישיון העסק. בימים אלו שוקד משרד הפנים על הכנת תזכיר החוק הנדרש ליישום החלטה זו. אני רוצה להוסיף שכל הנושא הזה ילווה על ידי השלטון המקומי,

כמובן, ייעשו בתיאום עם השלטון המקומי.

תודה רבה. מה אתה מציע, סגן השר? אני מציע להסתפק בתשובה, אלא אם כן אחרים חושבים אחרת.

אוקיי, לא אתנגד. לוועדה. מי שבעד, מרים את היד שהוא בעד. מי שנגד, לוועדת השקיפות. מי בעד העברה לוועדה? מה פתאום שקיפות?

מה זה שקיפות? ועדת הפנים. ועדת כספים. מה פתאום שקיפות? איזו ועדה לקחתם, שקיפות? למה היא אחראית? מי נגד? נגד מה? אני נגד ועדת שקיפות.

מי נמנע?

עבר לוועדה, אחד אמר פנים, אחד אמר שקיפות,

אז זה עובר לוועדת הכנסת להכרעה. אני מוותרת. על מה את מוותרת?

הצעות לסדר-היום: הרשויות המקומיות נאלצות לשלם סכומי ביטוח גבוהים רק מפני שאין תחרות ראויה. חברת הכנסת יעל גרמן. סליחה, טעיתי.

זה קורה פעם ב-20 שנה. הצעות לסדר-היום: מחדל הביטוח הסיעודי והפקרתם של מיליון מבוטחים, מס' 7835, 7893 ו-7910.

גפני, אפשר להתחיל עם ועדת הכספים? היושב-ראש רוצה אותי, גפני. עוד לא גמרתי את היום שלי. לזכותו של חבר הכנסת ייאמר, גפני, לזכותו ייאמר שהוא אחד מחברי הכנסת הפעילים כאן בכנסת.

גם במליאה וגם בוועדה.

הוא צריך לנסוע עד מבשרת, זה לא רחוק. אני, יש לי שעתיים וחצי. ובימי רביעי מיקי לוי נשאר פה עד מאוחר. אני אעשה את זה מהר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סגן השר, השר, אני לא יודע אם הוא נמצא. השר ליצמן יענה. השר ליצמן, אדוני, כבודו, בעוד חודש וחצי צפויים הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים להתבטל, ומיליון אזרחים עשויים להישאר ללא כיסוי ביטוחי שייתן להם מענה כאשר יהפכו לסיעודיים,

לצד בעיות רבות שקיימות כבר היום במענה הניתן מצד המדינה לקשישים וחולים סיעודיים, כפי שקראנו בדוח המבקר שפורסם זה מכבר. הממשלה הזאת תוקפת חדשות לבקרים את הרגולטורים ואת הפקידות המקצועית, וגם במקרה הזה נראה כי רשות הביטוח ושוק ההון על המוקד כנושאת באשמה המרכזית, וזה רק בגלל שלמפקחת ולאנשיה, שאותם אני מכיר היטב, אני חייב להגיד, גילוי נאות, היה האומץ לבוא ולומר שהביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים במתכונת הנוכחית פוגעים במבוטח ולא נותנים לו ביטחון מלא, כי לכשיצטרך להשתמש בפוליסה, היא לא תעמוד לזכותו במלוא התנאים שצבר. זה ברור לנו לחלוטין. מי שכשל בסוגיה הזאת היא הממשלה לדורותיה, בסדר? שרי האוצר והרווחה. הרי הכתובת הייתה על הקיר. הסוגיה הזאת עלתה פעם אחר פעם בכנסת בשנתיים וחצי האחרונות לכהונת הממשלה הזאת, עשרות פעמים על ידי חברי חבר הכנסת איציק שמולי ונחמן שי. כעת נראה כי המבוטחים מופקרים בשדה הקרב והשרים עסוקים לא במציאת פתרון, אדוני השר, אלא בהפניית החיצים לרשות הביטוח ושוק ההון. הממשלה שמדברת הכי הרבה על משילות בורחת מקבלת החלטות חשובות והכרחיות ומפנה את הביקורת וקבלת ההחלטות לכיוון הרגולטורית. אבל לא הכול נמצא בידי הרגולטורים, חברים. חקיקה ממשלתית, כפי שאפילו שר הבריאות דורש, היא שצריכה להסדיר את הסוגיה הזאת. אז איפה שר האוצר והרווחה? 20 מיליארד דולר, אדוני השר, עודפי גבייה, הזדמנות פז, וזה עוד גדל.

בצניעותי כי רבה, לוקח חלק מזה לפעילות שלי ברשות המיסים, ל-400 התקנים שהבאתי, לחברות הארנק שחוקקנו, לגילוי מרצון, לתקיפת כל ההון השחור. בצניעותי כי רבה, יש לי איזה חצי אחוז בעניין הזה. אז אני אומר: אדוני שר האוצר, יש לך כסף. תן אותו לשר הבריאות, שיוביל את המהלך הזה ברמה הלאומית. קמתי ביום ראשון האחרון ושמעתי על יוזמה של שר הרווחה לביטוח סיעודי ממלכתי. אני שמח על כך. ושוב, מדובר בהצעה שלא מעוגנת בהצעת חוק, ואת הפתרון הנדרש כבר לינואר הקרוב היא לא תיתן. וכמו שאני מכיר את הממשלה, גם בעוד שנה פתרון לא יקודם ולא יעוגן בחקיקה, וציבור המבוטחים יופקר,

אדוני שר הבריאות, תעשה מהלך. חצי דקה, אדוני, בבקשה. סוגיית הטיפול בקשישים היא סוגיה מאוד מאוד רחבה, והמטופלים הסיעודיים, לאור זה שתוחלת החיים גדלה, וזה הרי יגיע להורים שלנו, זה יגיע לכולנו, זה יגיע גם אלינו. אני מבקש: תמשלו, תחוקקו או תמצאו פתרונות, ומהר, כי אני וחבריי לסיעה נתמוך בכל יוזמה, אדוני השר, שתקדם פתרון מהיר למשבר שאנחנו נמצאים בפתחו, בתקווה למנוע את השבתת המשק, כפי שמאיימת ההסתדרות.

תודה רבה. מכובדי השר. אדוני היושב-ראש, אני מקריא את התשובה של סגן השר איציק כהן. אני רוצה להוסיף משהו ממני בסוף. תוכניות הביטוח הסיעודי הקבוצתי נערכו עד היום בהתאם למודל ביטוח שמנוגד לתכלית הביטוח הסיעודי ואינו נותן מענה לכל חיי המבוטח. הביטוח הסיעודי במתכונתו הישנה נערך במתכונת קצרת טווח, ללא אפשרות של צבירת זכויות עבור המבוטח, ומעמיד את המבוטח בסכנה תמידית מפני אפשרות של ביטול הביטוח והישארות ללא כיסוי מתאים. סכנה זו גוברת במיוחד כשמדובר במבוגרים. המשך שיווקו של ביטוח סיעודי במתכונתו זו פוגע בזכויותיהם של מרבית המבוטחים. בהקשר זה ראוי לציין כי רק לאחרונה קבע מבקר המדינה בעניין הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים ששווקו בראייה קצרת טווח כי מדובר בביטוח שאינו עולה בקנה אחד עם תכלית הביטוח הסיעודי, שיש בהם כשלים הפוגעים במבוטחים בהם, וכי יש לפעול במהירות לטיפול בכשלים אלו ולהפסיק באופן מיידי את שיווקם של הביטוחים קצרי הטווח. נציין כי ההערכות מלמדות שלמעלה מ-60% מהמבוטחים בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים מחזיקים בנוסף גם בביטוח סיעודי בקופת החולים.

פרסמה הרשות הוראות המבטיחות כי לכל מבוטח בביטוחים אלו יש פתרון ביטוחי המאפשר לו כיסוי ביטוחי זמין וראוי:

מבוטחים צעירים, הרוב המוחלט של אוכלוסיית המבוטחים, זכאים לרכוש פוליסה פרטית שמבטיחה כיסוי נאות במחיר זמין וקבוע לכל ימי חייהם בגובה של עשרות שקלים בודדים, ללא בחינה של מצבם הרפואי. ישנם אף מקרים שבהם העלות למבוטחים אלו נמוכה מהעלות ששילמו בביטוחים הקבוצתיים,

מבוטחים מבוגרים רשאים להצטרף לביטוח הסיעודי בקופות החולים בתנאים זהים ליתר המבוטחים בקבוצת הגיל שלהם בביטוחים אלו, ללא בחינה של מצבם הרפואי,

עבור למעלה מ-90,000 מבוטחים המאוגדים בשתי קבוצות גדולות מאוד אושר מתווה ביטוחי ארוך טווח ויציב המאפשר את המשך הביטוח, ד. הרשות פרסמה מודל סיעוד ארוך טווח חדש המאפשר לכלל הקבוצות, אם הן רוצות בכך, להמיר את הביטוחים קצרי הטווח לביטוחים ארוכי טווח ויציבים, בדרך כלל בהנחות משמעותיות. כמו כן, פעולות רשות שוק ההון לאורך השנים לייצוב ולחיזוק הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים הביאו להבטחת כיסוי רחב ויציב ליותר מ-4 מיליון מבוטחים בביטוחי קופות החולים. ביטוחים אלו צברו עתודות כספיות משמעותיות לטובת מימון הסיכון העתידי של חברי הקבוצה, ומהווים מודל תקדימי בקנה מידה עולמי לביטוח

המאפשר רכישה של כיסוי סיעודי ראוי במחיר נגיש לכלל האוכלוסייה. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת לוודא כי ציבור המבוטחים לא יהיה חשוף יותר לכשלים ולסיכונים הקיימים בביטוחים הסיעודיים קצרי הטווח. אני אישית, מיקי, חבר הכנסת מיקי לוי, אני אישית לא מסכים לכל מה שסגן השר האוצר הביא. התשובה היא בהחלט ביטוח סיעודי ממשלתי. אני שמח שיש התקדמות רצינית. אנחנו מחכים בימים הקרובים לשמוע מה יקרה שם. אדוני, אני מסתפק בתשובתך. תודה. תודה רבה, אדוני השר.

נאלצות לשלם דמי ביטוח גבוהים בגלל שאין תחרות,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי שנותרו עימי כאן במליאה, חבר הכנסת גפני, חשוב לי מאוד שאתה לפחות תשמע את הדברים. שני אנשים גרמו לי להעלות את ההצעה לסדר-היום: יושב-ראש ועדת המכרזים וחבר מועצת העיר איתי פנקס ארד, והעיתונאי אסא ששון מדה-מרקר. הם העלו בי את הזיכרונות כראש עירייה. ומה היה? איתי פנקס ישב כיושב-ראש ועדת הכספים כדי לראות מי זכה במכרז הגדול של ביטוח נכסי עיריית תל אביב. רק כדי להבין, כשאנחנו מדברים על הביטוח, זה לא רק ביטוח נכסים אלא זה גם ביטוח חבויות וגם ביטוח צד ג'. כל אחד מאיתנו יודע שכאשר אנחנו נופלים במדרכה, אז העירייה יכולה לפצות אותנו, וזה הביטוח. והינה הם ישבו, העריכו את הביטוח של נכסי חבות לצד ג', עיריית תל אביב, העריכו את זה בכ-6 מיליון, אבל כאשר הם פתחו את התוצאה של המכרז, התברר שאם רוצים את המכרז, אז יש הסתייגויות: לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ואם מבטלים את ההסתייגויות, התוצאה הייתה ב-37% יותר גבוהה מההערכה של עיריית תל אביב. ואני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, כי חוץ ממך לא נראה לי שעוד מאזינים, אני רוצה לספר לך שכראש עיריית הרצליה חוויתי את החוויה המפוקפקת הזאת. פעם אחר פעם, כאשר יצאנו למכרזים לבטח את נכסי עיריית הרצליה בביטוח צד ג' וחבויות, גילינו שלמעשה אנחנו שבויים בידי חברות הביטוח. לא אנחנו קובעים את המחיר, ההערכה שלנו אינה שווה דבר. חברות הביטוח פשוט לא ניגשות למכרזים אם אנחנו נותנים מחיר שהוא מתחת למה שהן רוצות. יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת, שחברות הביטוח רוצות למקסם את רווחיהן. ביקשתי לברר, וככה בדקות הספורות התברר לי שחמש חברות הביטוח, בסוף שנת 2016 סכום הרווח הכולל שלהן היה 3.5 מיליארד ש"ח. שתי חברות הביטוח שפנו אליהן מעיריית תל אביב הרווח של הפניקס עמד על 694 מיליון שקלים.

אנחנו לא מדברים על חברות ביטוח אומללות,

שבקושי מסיימות את השנה שלהן, אלא על חברות באמת מבוססות. אז האפשרות שהן לא יכולות לעמוד בביטוח ובפרמיות האלה, האפשרות הזאת עומדת בסימן שאלה. לסיכום, אני רוצה לומר, בשעה המאוחרת הזאת של הערב, לבודדים שנותרו לנו כאן: מן הראוי לדון בנושא. אנחנו חייבים לברר איך קורה שפעם אחר פעם העיריות למעשה הן לקוחות שבויים של חברות הביטוח, הן נותנות להן,

בבקשה? מה הפתרון? תראה, לי היו כמה רעיונות. אחד הרעיונות הוא לפתוח את המכרזים לחברות בין-לאומיות. דרך אגב, אני לא בטוחה שזה יוזיל, אבל זה רעיון. רעיון אחר זה לחייב את חברות הביטוח. חברות הביטוח נהנות מביטוח של העובדים, מביטוח של נכסים, כמו שאמרתי, ששם הן קרוב לוודאי מרוויחות. יכול להיות שצריך לשבת ולומר להן: תראו,

אני מציע להשאיר את זה,

כי הזמן תם. לעשות איזו חבילה, חבילה שאומרת: אתם תזכו בביטוח הזה בתנאי שתעמדו גם בביטוח הזה, שאולי הוא פחות רווחי, שהוא ביטוח צד ג'.

על כל פנים, חייבים לדון בזה, כי לא ניתן להשאיר את המצב כפי שהוא ולאפשר לחברות הביטוח לקבוע את המחיר ולהפוך את כל הרשויות ללקוח שבוי. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברת הכנסת גרמן, אין ספק שמדובר בנושא חשוב, שרשות מקומית נאלצת לקבל תמחור גבוה בשל העובדה שחברת הביטוח רוצה לגבות כמה שיותר רווח. היעדר תחרות הוא אחת הסיבות לכך. והרי מדובר על ביטוח של נכסי הרשות המקומית והעירייה, ולכן הפתרון חייב להיות תחרות יתר בין חברות הביטוח, או הגבלות שהרשויות או השלטון המקומי שמים כדי להוריד את רף הרווחים המוגזמים, לדעת רבים, בהקשר זה. אני רוצה לדבר על נושא אחר,

לקחתי את העיתון ישראל היום מהמזנון, מחלקים אותו חינם, וראיתי שהכותרת הראשית בו, במגזר הערבי לא מחלקים?

לא חושב.

ראיתי שהכותרת הראשית בו, סליחה?

ראיתי שהכותרת הראשית היא לא על המתח בין ארצות הברית לצפון קוריאה, לא על שיעור העוני הגבוה, לא על חקירות ראש הממשלה, לא על מות תינוקות, על הפרארי. לא על הבעיה בכותל, פרארי. אלא על צעירה ערבייה מוכשרת, פעילה, שהתקבלה להיות אחראית הסברה ברשות למלחמה בתאונות דרכים ששייכת למשרד התחבורה, והביאו צילומי מסך של דף הפייסבוק שלה שהיא מותחת ביקורת או תוקפת את השר לביטחון הפנים, או את עיריית חיפה, או שהיא אומרת כי היא רוצה להשתתף בצעדת הנכבה, שאני משתתף בה, גם הבת שלי השתתפה בה, עשרות אלפים משתתפים בה.

כתבה רוֻויית רעל, מקרתיזם טהור, שמייד לאחר מכן, היות שמדובר בכותרת ראשית,

מזמן לא הייתה כותרת ראשית על ערבים או על נשים ערביות בעיתון כלשהו בישראל, תראו איזו כותרת ראשית שמו, מקרתיזם טהור,

שר התחבורה ישראל כץ מייד הוציא הודעה שהוא הורה להפסיק את ההתקשרות איתה, לבדוק איך מפסיקים את העבודה שלה כי היא עוינת או משהו כזה. אמרתי מקרתיזם? לאחרונה זה קורה. אני יודע על עוד מקרים שעדיין לא התפרסמו, של עובדים ערבים בשירות המדינה, מהסקטור הציבורי, שאו שהוזמנו לחקירה או שיש נגדם ציד מכשפות. ויש לי כיוון של החשדות מי בוחש נגד העובדים הערבים האלה, שהם אנשים מוכשרים, כמו מקבולי נסאר, שעליה הייתה הכותרת הראשית, שעשתה עבודה מצוינת במקומות אחרים, ואני בטוח שהיא הייתה אמורה ותדע לעשות עבודה מצוינת במאבק בתאונות דרכים והסברה.

לכן, אדוני היושב-ראש, מקרתיזם הוא בדרך כלל ירייה ברגל או סממן שהשלטון מתחיל להירקב. זה המקרה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, אני מבין שאחרי שחברת הכנסת גרמן הסבירה כל כך טוב את הנקודה

שגם הקפיצה אותי כשראיתי את הבקשה, גם בתור ראש עיר לשעבר, אז אתה לא מצאת לנכון להמשיך לדבר על העניין הזה, כי זה כבר היה ברור. היא היטיבה להסביר, ואני חיזקתי את דעתה. זה בדיוק מה שאמרתי, אדוני. אבל אני בכל זאת אומר על זה באמת שתי מילים. מהנתונים של מרכז השלטון המקומי רואים כי בעצם חברת ביטוח אחת מחזיקה בנתח שוק של 75% מהרשויות, אני לא יודע אם ציינת את זה.

75% מהרשויות המקומיות, בנושא הביטוח. זה מצב שבעצם, למשל עיריית תל אביב משלמת כ-40% יותר מהאומדן שלה לכמה היה צריך לעלות לה הביטוח. אנחנו יודעים שדבר כזה בעצם בא על חשבון מישהו, בסופו של דבר, וזה על חשבון התושבים, כי ראשי עיר שייוותר להם כסף בקופה, במקום לשלם לאיזשהו מונופול שנוצר כאן בגלל שהמדינה לא מפקחת על זה, ותכף אני אומר מה אני חושב שצריך לעשות, נוצר כאן מצב שבעצם רשויות משלמות ביטוח גבוה מאוד, אין תחרותיות בעניין הזה ובדברים הללו, והכסף הזה, במקום ללכת למדרכות,

לחינוך, לנוער נושר ולדברים האלה, הולך לחברות הביטוח. ואני, אין לי בעיה שהן יתפרנסו, אבל ודאי לא על חשבון התושבים. ואדוני היושב-ראש,

כשמשרד האוצר רצה ליזום הגינות או תחרות בשוק הביטוחים הוא ידע לעשות את זה. רואים את ההסדר בתחום ביטוח החובה, שיש פרמטרים קבועים, פיקוח על המחירים ואפילו שקיפות באתר, שהוא מאוד נגיש וכל מבוטח יכול לנהל את זה, לדעת מה המחיר הממוצע בכל חברה וכו'. אין שום סיבה שבכסף ציבורי, שהוא בסוף של האזרח, המדינה לא תנהג באותה צורה ובאותה דרך. הפתרון הוא, אדוני היושב-ראש, ליצור מנגנון פיקוח על מבנה הפוליסה, על תעריפי הפרמיה, וליצור תחרותיות, כדי שהכסף של השלטון המקומי ילך לדברים החשובים באמת, ואת זה אנחנו נעשה, בעזרת השם, בוועדה, ואני מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אדוני השר, תפדל.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עונה במקום סגן שר האוצר איציק כהן. שוק ביטוח הרשויות מתאפיין בריבוי תביעות בתחום ביטוח חבויות, המשפיע באופן ישיר על גובה הפרמיות. שוק זה אינו מתאפיין ברווחיות גבוהה, ולכן חלק קטן מחברות הביטוח נמצא בו. הפרמיה עבור כל מבוטח, בין שהוא רשות מקומית ובין שהוא עסק רגיל, נקבעת בהתאם להערכות אקטואריות אשר מתבססות על מדיניות ניהול סיכונים ומאפייני התביעות של המבוטח. רשות שוק ההון אינה יכולה לחייב מבוטחים להיכנס לתחום מסוים, אך היא ביצעה כמה פעולות על מנת להכניס שחקנים נוספים לתחום ביטוחי רשויות, כמו מורשי לוידס בלונדון.

תודה רבה. מה אתה מציע, אדוני? אם רוצים ועדה, אין לי בעיה.

לוועדה. אנחנו נצביע. מי בעד להעביר לוועדה? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

תמיכה גורפת בהעברת ההצעה לוועדת הכספים.

אין התנגדות, ולכן אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכספים. הצעה לסדר-היום: ממצאי המכון החרדי למחקרי מדיניות, לא. הזנחה, עזובה, אה, כי נמחק אצלי.

ניתוץ והעלמת מצבות בבית העלמין סמבוסקי. מישהו עונה במקומו? זה הנושא האחרון או לפני האחרון? בלי תשובה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, הר הזיתים, אין אף אחד אחר. לכן לא אמרתי "חבריי חברי הכנסת". אדוני היושב-ראש, אדוני השר והצופים, הר הזיתים, דיברו עליו רבות, עליו ועל בית הקברות הסמוך לו, שנקרא סמבוסקי, שהוא סמוך להר ציון. אולי אדוני היושב-ראש יודע, בגלל שהוא בקי בשפה הערבית, אבל בטח השר לא יודע: המילה "סמבוסקי" מגיעה, אתה לא יודע ערבית? השר יודע יידיש. איך אני יודע יידיש ואתה לא יודע ערבית? אולי תעשו הצרחה ביניכם. או מישהו אחר לימד, מיהדות התורה. בית הקברות סמבוסקי נקרא על שם האוכל שנקרא סמבוסק. סמבוסק היה אוכל של עניים. היום אנחנו אוהבים את האוכל הזה, אבל פעם בירושלים, העניים של ירושלים, שלא היה להם כסף לקנות קבר בהר הזיתים, היו קוברים אותם בבית העלמין שנקרא סמבוסקי, וזה נקרא על שם המאכל שלהם, שהיה אוכל של עניים. בשנים האחרונות, אותם עניים שנקברו שם, לא רק שלא שפר עליהם גורלם בחייהם, אלא גם במותם לא שפר עליהם גורלם. יש שם הזנחה גדולה. המקום נהפך שם לאורוות סוסים. יש פינת אור בכל הסיפור הזה, שדווקא בהר הזיתים כן השקיעו. צריך להגיד מילה טובה על מועצת בתי העלמין בהנהלת הרב הלל הורוביץ, שעושה עבודה באמת משובחת מאוד בשנים האחרונות כדי לאפשר לכל אדם להגיע בבטחה להר הזיתים, וגם לוועד הבין-לאומי להגנת הר הזיתים, שעושים עבודה מאוד מאוד טובה, יחד עם משרד הדתות. אבל לצערנו הרב, מרוב כל ההשקעה במקום שם, נשכח, יש עזובה מאוד גדולה בבית העלמין הזה. אם כבר מדברים על בית העלמין הזה ועל בית העלמין בכלל בהר הזיתים, זה גם המקום לדבר, מה שכבר קראתי לא אחת לשר התחבורה ישראל כץ, לדאוג להפעלה של קווים ישירים למקום. יש הרבה אנשים שרוצים לעלות להר הזיתים, והתחבורה שם לקויה, גם מבחינת לוחות זמנים, וכמובן התדירות. הלכתי לבדוק גם במשטרה וגם במועצת בתי העלמין, וצריך גם לומר בעיריית ירושלים, סביב הנושא הזה של סמבוסקי. אילולא תחקיר באיזה עיתון, לא זוכר את שמו, הנושא לא היה עולה בכלל לסדר-היום. ואני רוצה להודות פה גם למנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים, הרב יצחק הנאו, שהביא לי את כל המידע על בית העלמין הזה. וביחד איתם אני קורא לכנסת לקיים על זה דיון בוועדה, על מנת שנוכל להביא את כל הגורמים, גם מבני דת בעיריית ירושלים של הרב הנאו, גם מועצת בתי העלמין, הוועד הבין-לאומי, על מנת שפעם אחת ולתמיד נדע מי אחראי לשטח הזה, ולא נגרום להזנחה הגדולה שיש שם.

תודה רבה לך. אין תשובת ממשלה. אנחנו עוברים, אה, ביקשת ועדה? כן.

מי בעד? אתה יכול להרים, אתה לא חייב להגיע לשם. שלושה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

תפדל, הנושא הבא: ממצאי המכון החרדי למחקרי מדיניות על עושק עובדות חרדיות, הצעה לסדר-היום מס' 7996. זה הנושא האחרון בסדר-היום. אין לך תשובה על זה?

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר,

אני מתנצל בפניך,

שאני מעכב אותך פה, אבל זה נושא כאוב מאוד. תחקיר שמבוסס על נייר עבודה שנכתב על ידי חוקרי המכון החרדי למחקרי מדיניות של הרב אלי פלאי, שנעשה על ידי גברת ניצה קסיר ומר אסף צחור-שי.

כשאני קורא את ממצאי התחקיר הזה, זה פשוט מביש. על פי הנתונים, מחד גיסא, שיעור העובדים המאוגדים בחברה החרדית נמוך משמעותית ביחס לאוכלוסייה הכללית, מאידך גיסא, שיעור הנשים החרדיות שדיווחו על פגיעה בזכויותיהן והפרת חוקי העבודה גדול פי כמה מבכל אוכלוסייה אחרת. אני רוצה לדבר במספרים: 12% מהגברים החרדים משתייכים לארגוני עובדים, מול 25% מהגברים באוכלוסייה הכללית. אצל הנשים הנתונים קצת יותר מעודדים, אך עדיין נמוכים ביחס למגזר הכללי: 21% מהנשים החרדיות משתייכות לארגוני עובדים מול 29% באוכלוסייה הכללית. נתון נוסף המוצג במחקר, ואני מקריא, מצביע על שיעור גבוה של נשים חרדיות מועסקות שדיווחו על הפרת זכויותיהן בעבודה, אחוזים גבוהים משמעותית מבאוכלוסייה הכללית. מתשובות הנשאלים בסקר ניתן ללמוד אף על הגורמים האפשריים לשיעור הנמוך של חברות בארגוני עובדים.

38% מהנשים המועסקות בתחום ההוראה במגזר החרדי דיווחו שבמקום העבודה שלהן אין ארגון עובדים

אצל הגברים החרדים הפער גבוה יותר, ו-64% דיווחו שבמקום העבודה שלהם אין ארגון עובדים. רבותיי, אני חושב שהמצב הזה לא יכול להימשך. אנחנו שומעים כל פעם על נשים חרדיות, וגם גברים, שמקום העבודה שלהם לא נותן להם להקים, להיות מחוברים למוסדות הגדולים. ואני רוצה לצטט מן התחקיר: מצביע על דרישה לפעול כדי שארגוני העובדים יותאמו לתנאים הנדרשים לפעולה במגזר החרדי, דבר שלא קיים היום, תוך מתן מענה הלכתי על הבעיות השונות.

גם בהסתדרות, ובעוד ארגון עובדים, מתעלמים מהצרכים של הציבור החרדי. אני קורא מכאן לקיים דיון מסודר וממצה על הקמת ארגוני עובדים או שלוחות, להקים מערכת ייעודית למקומות עבודה המעסיקים עובדים חרדים אשר תביא בחשבון את ההתנהלות המגזרית השונה, ולדאוג למניעת ניצול. רבותיי, אני חושב שהנושא הזה, אדוני השר, רק מלמד אותנו, לצערנו הרב, כמה שגם משרדי הממשלה הרבים מנותקים מההוויה של הציבור החרדי. אני רוצה לספר לך, אדוני השר: השבוע היה לנו דיון בנושא יישום החוק של שיבוץ חרדים. העליתי שם נושא שהנציגים, גם מהנציבות וגם ממשרד החינוך, לא ידעו לענות על זה.

היום אחד מתנאי הסף בכל המכרזים זה 12 שנות לימוד. אדם חרדי מסיים את הלימוד היסודי שלו בכיתה ח', יש לו ישיבה קטנה שלוש שנים, אדוני היושב-ראש, בחור חרדי מסיים כיתה ח', אחרי זה שלוש שנים יש לו ישיבה קטנה, ואחרי זה ישיבה גבוהה עד שהוא מתחתן. הנציבות מכירה בשנה הראשונה בשביל להגיע ל-12 שנות לימוד כחלק מהחטיבה של 12 שנים. היום יש מכרזים שמצריכים 14 שנות לימוד, והנציבות, משרד החינוך לא מכיר בשנתיים האחרות כחלק מ-14 שנות לימוד. ואני שואל: איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאת השנה הראשונה בישיבה, משרד החינוך אומר: כן, זו שנה שאני מכיר בה, אבל את השנתיים אחרי זה, שזה אותם לימודים, אותם שיעורים, אותם מוסרי שיעורים, אומר משרד החינוך: אני לא מוכן להכיר בדבר זה? ואחרי זה באים אלינו בטענות שהחרדים לא רוצים להשתלב בשוק העבודה. כי אדם חרדי שמגיע וגדל בבית חרדי, איפה שאני מחנך את הילדים שלי, בישיבות, ישיבה קטנה וגדולה, אחרי זה הוא לא יכול להיכנס למקום העבודה, כי אומרים לו: אני מכיר בחצי ישיבה שלך ובחצי לא. כשאני שואל את נציגי משרד החינוך: מה אתם אומרים על זה? כולם, פותח את ידיך, לא מבינים מה אני רוצה מהם. וזה מצטרף לעוד טענות. אז אני חושב שאם המדינה קוראת לציבור החרדי כל פעם שהם צריכים להשתלב בשוק העבודה, הגיע הזמן שהמדינה גם תדע לקבל את הציבור שלנו, עם כל איך שאנחנו מתנהלים, כי אין מה לעשות, אנחנו מגדלים שם את הילדים, ואת זה לא נשנה, וראוי שיתאימו את עצמם אלינו.

תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. אין תשובת ממשלה. הממשלה נאלמה דום מול הצעותיו המרתקות של חבר הכנסת מלכיאלי. ולכן, אנחנו עוברים להצבעה מיידית.

ואתה מבקש דיון. באיזו ועדה אדוני מבקש את הדיון?

אתה מקבל ייעוץ מקצועי. עבודה ורווחה. ולכן אנחנו עוברים להצבעה, שאני צופה שתהיה בה תמיכה גורפת של כל חברי המשכן. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

שלושה. שמת לב, אדוני, שהערבים והחרדים הצביעו בעד החוק? הצעה לסדר-היום. ללא התנגדות שום גורם, לא מימין ולא משמאל. אוקיי. הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון בוועדת העבודה. הודעה למזכירת הכנסת.

מוטי, חכה, אל תצא. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8) (הרחבת ההגדרה "נזקק" וסיוע במיצוי זכויות), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת יואל חסון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ח 2017, של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב.